אדוני היושב-ראש,

פורסם כי שירות בתי-הסוהר מאפשר ומממן לימודים אקדמיים לאסירי "חמאס" ולאסירים ביטחוניים אחרים. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מה הוא התקציב שמפנה המדינה לטובת מימון לימודי אסירים ביטחוניים? 3. מדוע המדינה מממנת לימודים אקדמיים לאסירים ביטחוניים? תודה. אדוני היושב-ראש,

ראשית, המדינה לא מממנת לימודים אקדמיים של אסירים,

לעצם העניין, שירות בתי-הסוהר מאפשר לאסירים ביטחוניים ללמוד לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה הישראלית, כשהם בכלא כמובן. הלימודים מתקיימים בין כותלי בית-הסוהר בלבד, בכפוף לנוהלי הביטחון של שירות בתי-הסוהר. הלימודים האלה הם טובת

נושאי הלימודים הם בתחומי לימוד מסוימים. הלימודים שמאושרים הם בתחום מדעי הרוח,

מימון הלימודים הוא מכספי האסיר בלבד, ללא השתתפות, לא של המדינה וכמובן לא של שירות בתי-הסוהר. הלימודים הם בהתכתבות, תחת מעקב ופיקוח של שירות בתי-הסוהר, ושמורה כמובן הזכות לשב"ס לפסול קורס ספציפי או להפסיקו מטעמי ביטחון. להזכיר לחבר הכנסת חסון, ועדת השרים לענייני תנאי כליאת אסירים ביטחוניים החליטה להקים צוות מקצועי בראשות נציב שירות בתי-הסוהר לבחון צמצום של הטבות שניתנות לאסירי "חמאס", ובמסגרת זו ייבחן גם נושא הלימודים האלה.

חבר הכנסת חסון. אחריו, חבר הכנסת מטלון יוסיף גם הוא שאלה.

אדוני השר, אני שמח לשמוע שמדינת ישראל לא מממנת את אותם לימודים לאסירים הביטחוניים. אמרת גם שיש אפשרות למפקד בית-הסוהר לשקול ביטול אותם לימודים או למנוע מאותם אסירים לקבל את אותם לימודים. חבר הכנסת יריב לוין ואני הגשנו הצעת חוק שמאפשרת למעשה לראש השב"כ, בהתייעצות עם שר הביטחון ועם ראש המטה הכללי, להגביל תנאים של אסיר שהוא חלק מרשימת אסירים המבוקשים לשחרור במסגרת משא-ומתן, ולמעשה לייצר ולאפשר להקשות את התנאים של אסיר ביטחוני בבית-הכלא ולהצר את צעדיו, למנוע ממנו לימודים, למנוע ממנו טובות הנאה אחרות.

מה דעתך על הצעת החוק הזאת, והאם לדעתך כן צריך להשתמש בכלי הזה כעוד מנוף במשא-ומתן להתמודדות שלנו עם חטיפות, ובכלל להתמודדות שלנו נגד טרור? חבר הכנסת חסון, אני לא מכיר את פרטי הצעת החוק שדיברת עליה, ולכן קשה לי להתייחס. לעצם העניין, צריך לזכור ששירות בתי-הסוהר מחזיק למעלה מ-8,000 אסירים ביטחוניים. לנהל מספר כל כך גבוה של אסירים ביטחוניים, ולהזכיר, היו תקופות שהוא היה גבוה הרבה יותר, כמעט עד כדי פי-שניים, לנהל בית-סוהר, בתי-סוהר במתכונת הזו, זו לא מלאכה קלה, אם אתה רוצה לנהל אותם על-פי החוק ועל-פי אמות המידה שמדינת ישראל חייבה את עצמה בהן ומחויבת להן על-פי אמנות בין-לאומיות. וראינו מה קורה בבתי-סוהר ששם יש חריגות, ולאחרונה ארצות-הברית סגרה בית-סוהר של אסירים ביטחוניים, גואנטנמו, בעקבות התנהלות שלאט-לאט הגיעה להידרדרות, וגם ארצות-הברית וגם נשיא ארצות-הברית נבהלו ממה שקרה שם בפועל. ולכן, ההצעות של שלילת הטבות או מניעת הטבות בניהול בית-סוהר, על-פי כל הדברים שאמרתי ואתה, אני מניח, מעלה בהצעת החוק, יצטרכו לשבת, לשקול את זה ולראות באמת איפה אנחנו מאפשרים לשירות בתי-הסוהר לבצע את מלאכתו לשביעות רצונה של המדינה אבל גם בכפוף לאמנות בין-לאומיות שאנחנו חתומים עליהן.

יש לנו שואל נוסף.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אני מברך את חבר הכנסת חסון שהעלה את השאלה, והצטרפתי גם להצעת החוק.

מדובר בהחלט על שמירה על אמנות בין-לאומיות, אבל זה לא נוגד את עניין ההטבות המפליגות הניתנות כיום, ואני מברך על כך שהקמתם את הוועדה שהקמתם. עם זאת, כולנו ראינו הטבות, שאני לפחות חושב שהן באמת מרחיקות לכת, לאסירים הביטחוניים, שבכללן ביקורים, טלוויזיות, שעות סיבוב בכלא, לימודים וכו'. אני סבור שלא כל חברי הכנסת, שלא לדבר על כלל אזרחי המדינה, מודעים לכלל ההטבות שמקבלים אסירים ביטחוניים. אני חושב שכדאי שלפחות אנו,

נדע בדיוק מה הם מקבלים, ומה הם מקבלים בשונה מאסירים, אפילו אסירים פליליים ישראלים. רציתי לדעת, ברשותך, אם אתה יודע, זו שאילתא, ובוודאי לא התכוננת, מה העלות בדלתא של כל אדם, אסיר ביטחוני לעומת אסיר ישראלי שלא זוכה להטבות האלה. מה עלותן של ההטבות המפליגות האלה למשלם המסים הישראלי? תודה. חבר הכנסת מטלון, ברשימה שמנית, חלק מהן אינו בשום פנים ואופן הטבות, אלא דברים שישראל מחויבת להם בגין האמנות שציינת, ובצדק. למשל, ביקורים לתושבים שהם תושבי הרשות הפלסטינית או זרים ולא ישראלים. ישראל מחויבת במתן אפשרות לביקורים ובסדרה שלמה של דברים אחרים. במסגרת ההטבות, כחלק מניהול בתי-הסוהר, נקבעו לאורך שנים הטבות ששירות בתי-הסוהר מממש אותן.

חלק מהדברים קובעו בפסיקות של בג"ץ בגין עתירות של אסירים או אנשים מטעמם. הבדיקה שמתבצעת כרגע היא באמת בדיקה עניינית, בין היתר כדי להבין אם יש בכוחו של ביטול ההטבות כדי לאפשר תנאים טובים יותר להבאת גלעד שליט הביתה, או בכלל לנהל את המשא-ומתן, אם חלילה נצטרך לעסוק בו, בעתיד. מבחינת עלויות, הייתי אומר שהעלויות המשמעותיות בכליאה של ביטחוניים הן בעיקר סביב הצורך להבטיח את אי-בריחתם מבתי-הסוהר. אבל בזה יש גם אסירים פליליים, שרמת העונש שנקבע להם, העונש הזה קובע את רמת האבטחה שנדרשת. אסירים ביטחוניים ממילא נמצאים בקטגוריית האבטחה המחמירה, וכאן תשעה הקבין של ההוצאות, ולכן הדברים האחרים הם בשוליים.

תודה רבה.

מודה לכבוד השר לביטחון הפנים אבי דיכטר. אני מזמין את סגן שר הביטחון, חבר הכנסת מתן וילנאי, לעלות ולהשיב על שאילתא של חבר הכנסת יעקב מרגי בעניין חילול ספרים וחומשים במערת המכפלה. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן השר, פורסם כי סידורים וחומשים חוללו במערת המכפלה בחברון בעת שאולמות התפילה עמדו לרשות הציבור המוסלמי. רצוני לשאול:

האם יועמדו המחללים לדין? 3. האם הופקו הלקחים והמסקנות? 4. מה ייעשה למניעת מקרים דומים? 1 4. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, העניין שהעלה חבר הכנסת מרגי נבדק על-ידי המינהל האזרחי והאוגדה, החטיבה באיו"ש, והתשובה שקיבלתי מהם היא שאכן ב-9 במרס היה חריג מוסלמי במתחם מערת המכפלה. צריך לדעת שעשרה ימים בשנה מתחם המערה כולו נפתח למוסלמים, ועשרה ימים בשנה, מעבר לחלוקה הרגילה, המתחם כולו נפתח ליהודים. כמובן, זה לפי החגים, אצלנו, בגדול, זה סוכות ופסח. בשעות אחר-הצהריים של אותו היום, עם ההעברה לצד היהודי חזרה, נמצאו במקום שני סידורי תפילה קרועים, נתלשו מהם דפים. בעקבות כך נבדק הנושא מול הצד המוסלמי, שטען שהם לא זיהו שום חריג והיו סדרנים מטעם הווקף שפיקחו על מהלך האירוע והם לא זיהו שום נזק שנגרם. מח"ט יהודה וראש המינהל האזרחי החליטו להגיש מחאה חריפה בגין הפגיעה בסידורי התפילה שהושחתו. הופנתה תלונה למשטרה, שתעשה כל שביכולתה לבדוק מה היה שם, וכל שאני יכול להגיד הוא שגורמי הביטחון ימשיכו לאכוף את נוהלי הסטטוס-קוו הקיים במתחם מערת המכפלה, ויאפשרו המשך שימוש מכובד במקום לכלל ציבור המתפללים, הן ליהודים והן למוסלמים. תודה. שאלה נוספת, ואחריו, שאלה נוספת גם לחבר הכנסת דב חנין. מכובדי סגן השר, הייתי רוצה להעיר ולשאול. החלק שבו היהודים רשאים להשתמש במערת המכפלה הוא בשליטה של הצבא וברשותו, ואך ורק הם רשאים לבנות,

לתחזק את כל המתחם שם. לצערי הרב, לא קשה להרגיש בהזנחה ובעזובה שבחלק היהודי לעומת החלק שבו המוסלמים משתמשים, מה שנקרא אולם-יצחק. לפי מיטב ידיעתי, חלק מהמצלמות שהצבא התקין אף לא פועלות, לכן אני לא מתפלא שבתשובה, סגן השר, אתה מסתמך על תשובת סדרני הווקף. אני שואל מידיעה, ודיברנו גם על נושא מסוים, למען הגילוי הנאות: מדוע הצבא נרתע מלהשקיע בחלק היהודי, ולא יתוקנו כל הליקויים הבטיחותיים והתחזוקתיים, כמובן בתיאום עם המוסלמים, ואני יודע שבחלק גדול מהמקרים הם לא מתנגדים. אני מבקש מכבוד סגן השר אכן להיכנס לזה, כי ההזנחה שם בולטת לעין.

חבר הכנסת דב חנין. אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לפסק-דינו של בית-המשפט העליון מאתמול בעניין המבנים הבלתי-חוקיים באפרת. מסתבר ששר הביטחון הוא זה שמונע את פינוים של המבנים האלה, ובפועל גם את הריסתם. השאלה שלי, האם העמדה הזו של שר הביטחון היא חלק מאותה מדיניות כללית של הכשרת מאחזים ובנייה בלתי חוקית בהתנחלויות,

ככה אני מתרשם, שננקטת בשנה וחצי האחרונה? והאם גם הוראות של החוק והתייחסות לפסיקה של בית-המשפט העליון אינן צריכות להיות קו אדום למדיניות הזו? תודה רבה. חברי הכנסת, בקשר לשאילתות הנוספות, ההנחה היא שהשר לא מגיע, סגן השר במקרה זה, או שר שמשיב, הוא לא מגיע הנה כמו כשאנו עושים כאן סקירת משרד, ויושבים כאן עוזרים שלו, והוא ערוך לענות על כל שאלה בענייני משרדו, וחברי הכנסת שואלים. הוא בא כשיש לפניו רק השאילתא המקורית, וחברי הכנסת שואלים שאלות או תוספות מידע או על דברים מאוד אקטואליים או על דברים שחבר הכנסת עצמו אומר: אני מניח שהשר לא יוכל לענות לי, כי אין לו הנתונים כאן. אני אומר את זה כהערה כללית, ועדיף היה שהשאלות הנוספות יתייחסו לשאלה המרכזית, שעליה הוא צריך לענות ואותה אנו רוצים לברר עד תום. הערתי את ההערה הזאת בתוקף היותי היושב-ראש הזמני, ובתקופה שיש גם חברי כנסת חדשים, מתוך כוונה שננחיל איזו תורה בעל-פה, שמתמקדים בעיקר בסוגיה שהעלה המציע.

אני חושב, חבר הכנסת חנין, שהיושב-ראש ענה על השאלה שלך. השאלה של חבר הכנסת מרגי, הבנתי שיש מצלמות שלא פועלות שם, לפי הבנתך?

אני לא מכיר את זה. אבדוק את זה ואתן לך תשובה על זה. תודה. אנו עוברים לשאילתא הבאה: קיצוץ בתוכנית הרווחה החינוכית. שרת החינוך יולי תמיר תשיב על השאילתא של חבר הכנסת חיים אורון. חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה. אני רוצה להזכיר לחברי הכנסת, שאם מי מהם רוצה להעלות שאלה נוספת במסגרת של דקה בנושא הזה, הוא יכול לפנות אל המזכיר.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, יכול להיות בפעם האחרונה, משרד החינוך ערך קיצוץ חד בתקציבים המיועדים לתוכניות הרווחה החינוכית ברשויות המקומיות, שפגע בעשרות אלפי תלמידים. רצוני לשאול: 1. מדוע בחר המשרד לפגוע בתוכניות שמטרתן טיפול באוכלוסיות החלשות וצמצום הפערים החברתיים? 2. מה ייעשה כדי לתת מענה לעשרות אלפי התלמידים שנפגעו מהקיצוץ? אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אורון, העובדות שבידיך הן חלקיות בלבד, ואומר כך: האגף שאתה מדבר עליו הוא אגף אחד במשרד שנתן מענה מסוג אחד לנושא של רווחה חינוכית. מנגד, יש היום שני פרויקטים גדולים מאוד, שנותנים מענה נוסף על אותן סוגיות של רווחה חינוכית, אבל בצורה הרבה יותר ממוקדת ומקצועית. הגדול והרחב שבהם הוא דוח-שמיד, שבאמצעותו אנחנו נותנים מענה לנוער בסיכון, פרויקט שלנו יחד עם משרד הרווחה, והפרויקט השני הוא חוק חינוך חובה י"א-י"ב. אתן רק דוגמה אחת כדי להסביר עד כמה ההבדל בין השנה הקודמת לשנים הבאות הוא לטובת הרווחה החינוכית.

למשל מקום כמו אום-אל-פחם. אגב, הסטת המשאבים השאירה חלק מהיישובים שהיו ברווחה חינוכית ובינתיים השתפר מעמדם הסוציו-אקונומי מחוץ לתוכנית, אבל עיר כמו אום-אל-פחם, שברווחה חינוכית איבדה 90,000 שקל, מקבלת לפי דוח-שמיד 1.7 מיליון ש"ח השנה לטיפול בנוער במצוקה, לקידום החינוך ולמניעת נשירה, כך שלמעשה סל המשאבים גדל בהרבה. הוא מחולק היום בצורה אחרת.

היתרון המרכזי של האופן שבו מחולק הסל כרגע הוא העובדה שהוא מחולק על-פי החלטת השולחן הרשותי שמוקם במסגרת דוח ועדת-שמיד, כלומר הרשות, ולא רק המשרד, מקבלת את ההחלטות. כמעט בכל יישוב שנמצא במדרג סוציו-אקונומי נמוך תראה יחס פחות או יותר דומה, כ-100,000 ש"ח שניתנו קודם, והיום אנו מדברים על מיליון ומעלה,

במספר התלמידים, באחוז הנשירה ובמפתח הסוציו-אקונומי, כך שהאגף מייצג רק חלק קטן מהתמונה הכוללת של תוכניות רווחה בעניין.

אום-אל-פחם מקבלת גם מחוק חינוך חובה נתח לא קטן.

יש שאלה נוספת, בהתחלה לחבר הכנסת השואל, ולאחר מכן לחבר הכנסת דב חנין. גברתי השרה, אני לא מפקפק,

בנתונים, אבל הם בעצם מבטאים את הבעיה הגדולה: החלשים עוזרים לחלשים והחלשים במקום אחד דופקים את החלשים במקום שני. אם היה נאמר, למשל, הנתון שאני קורא מתוך הכתבה שהתפרסמה, מדבר על דרום תל-אביב, וכשאת אומרת לי: אום-אל-פחם, כמובן אני אומר: כל הכבוד על המעשים באום אל-פחם. השאלה היא אם זה צריך להיות על חשבון דרום תל-אביב או על חשבון מאגרים אחרים. אני עכשיו לא עוסק בשאלה איך זה מסודר בתוך המשרד. מה שעולה מתוך הנתונים הללו, ולא אמרת נתון אחר, סך כל הנתונים שעוסקים בנושא הזה, גם למשל הצפי שהיכולת של ה"מצ'ינג" של המשרד עם קרן-קרב תלך ותקטן, הוא מה שקורה כל פעם מחדש, שכאשר מקצצים, התקציבים הייחודיים האלה כאילו, שפעם ראינו בהם תקציבים ייחודיים, שמופיעים לא בבסיס הרחב של התקציב, יש לי פה נתונים, מתקבלת התוצאה הנוראית, שבאשכול הראשון משרד החינוך, המדינה, נותנת הרבה פחות כסף מאשר באשכול השישי, השביעי והשמיני, בפערים של מאות שקלים לתלמיד. זאת עבודה שנעשתה בשנים האחרונות כמה וכמה פעמים. איך מתקבלת התוצאה הזאת? מסוג כזה של התנהלות, שבסוף התוצאה הכללית היא שבאשכול הראשון מקבל תלמיד 3,400 ומשהו שקל, ובאשכול השמיני, כי האשכול העשירי לא מעניין, אין שם הרבה יישובים, באשכול השמיני, רעננה, הרצלייה, כפר-סבא, התקציב גדול ב-800, 900 ו-1,000 שקל ממקורות המשרד. וזה בא דרך תהליכים מהסוג הזה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, גברתי השרה, בהמשך ישיר לדבריו של חבר הכנסת אורון, אני רוצה להתייחס לנתונים שיש בידי לגבי שכונות דרום תל-אביב, ואני מדבר על הרצף מכפר-שלם ועד יפו. שם אני שומע מפי האנשים שממונים על התחום הזה, שכבר התחיל תהליך של קיצוץ בפעילויות תומכות למערכת החינוך, בין היתר בכל הנושא של תגבור לימודי נוסף לתלמידים מבתי-ספר יסודיים, מערך מסייע לגיל הרך, טיפול בלקויות למידה. הטענה היא שקיצוץ כזה כבר התחיל, והוא יעמיק עוד יותר בשנה הקרובה, זה היבט אחד של השאלה. היבט שני של השאלה, שנוגע לקיצוץ של 17 מיליון שקלים ששמעתי שמיועד להיות בתמיכה בקרן-קרב, כאן אנחנו עלולים להגיע לסיכונן של תוכניות מאוד חשובות שמתקיימות היום במערכת החינוך, כמו "הרשת הירוקה" מערכת שנותנת תמיכה לחינוך ולחשיבה סביבתית בבתי-ספר יסודיים, שבלעדי קרן-קרב ובלעדי התמיכה של משרד החינוך וקרן-קרב, כל התוכנית הזאת עלולה להיפגע, ולהיפגע קשות.

נתחיל עם קרן-קרב, כי אחר כך יש סוגיה עקרונית חשובה. לגבי קרן-קרב, אנחנו נמצאים אתם במשא-ומתן בימים אלה, ואני מניחה שנגיע אתם להסכמה שלא תפגע בפעילות שלהם. שני חברי הנכבדים, לא יכול להיות שעיריית תל-אביב, אתה מדבר אתי על "מצ'ינג", חבר הכנסת אורון. אתה רוצה להגיד לי שעיריית תל-אביב לא יכולה לעשות הסטת משאבים בתוך עיריית תל-אביב לדרום תל-אביב, מה שעיריית אופקים ועיריית אום-אל-פחם לא יכולות לעשות? אז מה באנו ועשינו? הלכנו למקומות, ודוח-שמיד הוא בלי "מצ'ינג" לקחנו את הכסף, העברנו אותו למקומות החלשים בלי "מצ'ינג", על-פי מפתח סוציו-אקונומי. נכון, שכונה חלשה בעיר חזקה תדרוש הסטת משאבים בתוך העיר. וחבר הכנסת חנין, בתור חבר מועצת העיר תל-אביב, לך בבקשה לראש העיר, הלכתי אליו. אז לך אליו שנית, כי לתל-אביב יש תקציב להסיט. לאום-אל-פחם, לאופקים, אין. אם היום אנחנו מחליטים שבמקומות שבהם אין בכלל אפשרויות הסטה תינתן השקעה ללא "מצ'ינג", בגלל הבעיה הזאת שאתה מצביע עליה, זה הדבר הנכון לעשות אותו. ואילו התוכניות האחרות,

בכמה ערים חזקות שיש בהן שכונות חלשות, הן יחייבו עכשיו את ראש העיר להסיט משאבים. אני חושבת שהידיעה, עוד פעם, אני נזהרת מאוד מלהסתמך על עיתונות, שהופיעה בעיתונות ויכול להיות שהיא לא נכונה, שעיריית תל-אביב לא משקיעה באופן מוגבר בדרום, היא משקיעה באופן מוגבר בצפון. חבר הכנסת חנין, יש לה מאיפה לקחת. לעומת זה, המקומות שאנחנו עכשיו הגדלנו את ההשקעה בהם בצורה מסיבית הם מקומות שאין להם גמישות בכלל. לעיריית תל-אביב יש ארנונה של 2 מיליארדי שקלים, ובאופקים יש ארנונה של 16 מיליון שקלים, ויכולת ההסטה שלה היא אפס. גברתי השרה, גם אם אני מסכים עם העמדה שלך, האחריות הכוללת היא עלייך. עד שאין לך דרך לאכוף על עיריית תל-אביב את מה שאת מבקשת, את לא יכולה לגרוע מיישובי הדרום את מה, על-פי כל אמת מידה, תל-אביב ובאר-שבע זה אותו דבר, וזה ויכול להיות גם בעוד מקומות, גם במועצה אזורית שיש בתוכה פערים. בזה אתה צודק, חבר הכנסת אורון. אחד הדברים שהמשרד התחייב לו הוא קיצוץ דיפרנציאלי. הנתונים שמומי דהן,

גם הוא קצת נסוג מהם. אשמח להראות לך את הנתונים המדויקים. הפער הוא לא כפי שמומי דהן צייר אותו במחקר שלו. אבל אומר לך כך: אנחנו בסופו של דבר, וזו בעיה אמיתית גם ברשויות וגם בערים, עובדים לפי מפתח סוציו-אקונומי של הרשות, ואם אני אכנס לתוך הפעילות של הרשות ואתחיל להגיד לה איך לפעול בתוך מסגרת הרשות, אני חושבת שאחצה קו שמפריד בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. מצד שני, הנחת היסוד שלנו, כגוף שמסתכל ארצית, גלובלית, אנחנו חייבים לתת את המשאבים העודפים ליישובים שבהם הרשות, גם אם היא רוצה, לא יכולה לתת. אז המאבק בתוך הרשויות החזקות הוא על היכולת שלהן והרצון שלהן, אבל לפחות יש על מה להתווכח, בעוד שבמקומות אחרים אין בכלל. מנקודת מבטי, העובדה שגם דוח-שמיד וגם חוק חינוך חובה לי"א י"ב מיושמים בצורה דיפרנציאלית, על-פי מדד סוציו-אקונומי, היא נכונה. העובדה שזה לא מחייב "מצ'ינג" היא נכונה, והעובדה שיש ערים חזקות, שבגלל הסטת המשאבים לחלשים צריכות לגייס יותר משאבים מתוך מה שיש להן היא מצערת, אבל בסך הכול היא צודקת.

תודה רבה, אני מודה לך. השאילתא הבאה נוגעת לחג הפסח המתקרב אלינו לטובה, עלינו ואלינו. עליית מחירי העופות לקראת חג הפסח, שאילתא של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. יענה שר החקלאות ופיתוח הכפר, שמוזמן לעלות לדוכן, חבר הכנסת שלום שמחון. בבקשה, חבר הכנסת מוזס. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בימים האחרונים עלה מחיר העוף בחלק מרשתות השיווק ב-100%. מדי שנה לקראת חג הפסח חוזרת התופעה על עצמה. ברצוני לשאול: 1. האם נערך משרדך למניעת התופעה? 2. האם נבדק חשד לקרטל של המגדלים? 3. מה ייעשה למניעת הפקעת המחירים? אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת אליעזר מוזס, 1. שיעור עליית המחירים של בשר העוף ברשתות השיווק כמצוין על-ידך נראה מוגזם למדי. מועצת הלול, על-פי ההנחיות השוטפות של שר החקלאות, פועלת באופן שייצור תוצרת לול בתקופות שלפני חגים יהיה בהיקפים התואמים את הביקושים המוגברים, ואכן לא ניכרת שום ירידה בהיקפי הייצור של בשר פטם ושל בשר הודו וגם לא של ביצי מאכל, ולא נעשו שום מהלכים מתואמים במסגרת מועצת הלול להקטנת התפוקה. נהפוך הוא, גם המחירים לחקלאים נשארו בעינם ולא עלו. 2 3. מחירי מוצרי בשר העוף לצרכן אינם מצויים במסגרת פיקוח מחירים על-פי חוק פיקוח על מחירים ושירותים, 1996. למשרד החקלאות אין הכלים החוקיים לכפות על רשתות השיווק מכירת תוצרת בשר עוף במחירים סבירים. כאמור, כל המסחר אמור להתנהל על-פי כללי היצע וביקוש. הגורמים המוסמכים לבחון את נושא השאילתא שלך, חבר הכנסת מוזס, הם הרשות להגבלים עסקיים, בהיבט של התארגנות קרטליסטית של רשתות שיווק, וכן הממונה על הגנת הצרכן, שניהם כפופים לשר התמ"ת.

אני מודה לכבודו. יש לנו שאילתא נוספת.

חבר הכנסת מוזס, אתה רוצה לשאול עוד משהו בקשר,

חבר הכנסת אורון. אמרתי לפואד ששר התמ"ת זה חצי שר חקלאות. לא, שר החקלאות זה רבע שר התמ"ת. חבר הכנסת אורון, עם כל הכבוד, לחבר הכנסת מוזס יש רשות דיבור והוא לא יכול לדבר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, עלי לפנות בשאילתא דחופה לשר התמ"ת?

שר התמ"ת? חבר הכנסת גפני, אתה מוזמן לשאול. אתה גם מוותר. איך עלי לנהוג עכשיו? אני רוצה תשובה על עליית המחירים. אנחנו לא מרגישים שיש עליית מחירים. זה יהיה "עופות אחרי פסח". יהיו לך תשובות אחרי פסח. חבר הכנסת מוזס, אני עניתי לך והסברתי,

הוא לא רוצה. ודאי שאני רוצה, נרשמתי אפילו. הצעתי לך, חבר הכנסת גפני. קראתי לך, חשבתי שאתה מוותר. אומנם נכנסתי לשוק לרגע, חשבתי שאולי אתה חולה,

אז מסתבר שטעיתי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, עוד לא קיבלתי את התשובה מפי השר. רבותי, בואו נעשה פה סדר. אתה תסיים את דבריך, אבל בלי הפסקות. תסיים את השאלה הנוספת. אחר כך חבר הכנסת גפני ישאל שאלה משלו, ואחר כך השר ישיב

שאלתי לאדוני היושב-ראש ולכבוד השר: האם להפנות את השאלה הדחופה לשר התמ"ת?

עכשיו השאלה של חבר הכנסת גפני. אתה יכול לשבת.

אדוני היושב-ראש,

בשנים האחרונות משרדך היה שותף לעניין הזה של חלוקה בערב פסח לנזקקים, של עודפי פירות, עודפי ירקות. השנה הזאת, כשכולנו יודעים שהעמותות החברתיות נמצאות בקריסה, ההשתתפות של המדינה או של גופים אחרים בסיוע לחלשים הולכת ופוחתת,

כשהמצב הכלכלי הוא קשה. מה עושה משרדך השנה בעניין הזה? תודה. חבר הכנסת מוזס, אמרתי בדברי התשובה שלי שהיצרן, כלומר החקלאי, אנחנו לא רואים שיש עלייה במחיר שהוא מקבל בתמורה לבשר העוף. לכן המקטע שבו יכולה לבוא לידי ביטוי עליית המחירים הוא רשתות השיווק. זה בטיפול, אמרתי לך של מי, גם של הממונה על ההגבלים העסקיים, אם נוצר קרטל, וגם של הממונה על הגנת הצרכן. אתה בהחלט רשאי לפנות לשר התמ"ת, אם אתה רוצה.

עם זאת, אני אומר לך ביושר רב, זו נקודה זמנית, אני לא מעריך שלקראת הפסח המחירים יעלו באופן דרמטי, אם בכלל, כיוון שאין מחסור בשווקים. תן לעניין

אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר-היום: דיווח שרי הממשלה השלושים-ואחת לכנסת השמונה-עשרה, סקירתו של שר החקלאות.

אני שמח להיענות ליוזמתך הברוכה ולהציג את סיכום פעילות משרדי בקדנציה החולפת. בקדנציה החולפת, שעבורי היתה השנייה כשר החקלאות, בחרתי להכין את המשרד לעידן הבא ולאתגרי העתיד שבפניהם תעמוד החקלאות הישראלית. פעילותנו התמקדה בחמישה נושאים מרכזיים: הראשון שבהם, שיפור איכות התוצרת החקלאית עבור הצרכן הישראלי, השני, שיפור השירות לחקלאים באמצעות רפורמות ארגוניות והבטחת אמצעי הייצור לשנים הבאות, השלישי, חיזוק המחויבות של החקלאות הישראלית לסביבה ולטבע,

פיתוח המרחב הכפרי והרחבת אפשרויות התעסוקה בכפר ובפריפריה, החמישי, עידוד המחקר החקלאי למתן מענה לאתגרים המשתנים, לרבות אנרגיה חלופית ומשבר המזון העולמי. בראשון שבהם, שיפור השירות לצרכן, פעלנו להסדרת תקני איכות לפירות וירקות באמצעות קביעת סטנדרטים לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של פירות וירקות לשוק המקומי. יישום החוק יביא לשיפור ניכר באיכות התוצרת, ולמעשה, ישווה את איכות התוצרת המיועדת לשוק המקומי לאיכות התוצרת המיועדת לייצוא, המצטיינת ברמתה הגבוהה. רשתות השיווק והחנויות יחויבו לסמן את התוצרת על-פי איכותה, כך שהצרכן ישלם בהתאם לאיכות התוצרת במקום לשלם מחיר אחיד עבור מוצר באיכות משתנה.

הבאנו לאישור תקנות המסדירות את שיווקה של תוצרת אורגנית, סימונה בתו מיוחד והגברת הפיקוח על שרשרת הגידול והשיווק. פעלנו להבטחת אספקה סדירה של תוצרת לצרכן במחירים סבירים, תוך מציאת פתרונות למצבי מחסור. משרד החקלאות התמודד בהצלחה עם האתגרים שהציבה שנת השמיטה, לרבות המאבק שהובלנו נגד הכוונה לחייב את כלל הציבור לצרוך ירקות גלאט כשר במחירים גבוהים.

הקפדנו כי רשתות השיווק ישווקו ביצים רגילות על אף העדפתן לשווק ביצים שהן לכאורה ביצים "סופר-טריות". הנושא השני, שיפור השירות לחקלאים והסדרת ענפים מרכזיים. עם כניסתי לתפקידי לפני כשלוש שנים פעלה מינהלת ההשקעה ללא תקציב, שירותי ההדרכה עמדו בפני סגירה, מועצות הייצור הולאמו וענפים מרכזיים פעלו במסגרת חקיקה שאינה מתאימה לצורכי המציאות. משרד החקלאות בראשותי פעל להסדרת ענפים מרכזיים ולהבטחת אמצעי הייצור החקלאיים לשנים הבאות. הבאנו לאישור את הסכם המים שנחתם בין משרדי הממשלה, החקלאות, התשתיות והאוצר, לבין החקלאים, הקובע את אספקת המים ואת מחירם לשנים הבאות. עובדים זרים, קבענו את המכסה על 28,500 עובדים, ומתוכם 2,500 למשקי יצוא. חוק ההתיישבות הותאם למציאות המשתנה. הסדרת הענפים המרכזיים, קידמנו רפורמה בענף החלב, שנועדה להסדיר ענף חשוב זה לטובת החקלאים והצרכנים. חוק החלב החדש נמצא כעת בהליכי חקיקה, בהסכמת כל הגורמים בענף. לצד זה קודמו ענפי הזית והיין, וכמובן המרעה, וכן רפורמה מקיפה בענף הלול, שמטרתה להקים לולים חדשים שיעמדו בקריטריונים מחמירים של איכות הסביבה, רווחת התרנגולות ואיכות התוצרת. פיתוח חקלאות במגזר המיעוטים, נתנו העדפה מתקנת לפיתוח החקלאות במגזר המיעוטים, שדרגנו את תשתיות החקלאות שם, דרכים חקלאיות, ביטול הצורך באיגום משאבים. אנחנו מקיימים פיילוט להוצאת הדירים מתוך היישובים, ואנחנו עושים אינטנסיפיקציה של ענף שמן הזית. פיתחנו חקלאות אינטנסיבית, ובמסגרתה תקציבי השמיטה עזרו לנו לשדרג את ענף החקלאות במגזר. הקמנו ועדה להסדרת ענף החזיריות, ואנחנו מפתחים את ענף חלב הנאקות ומוצריו. במסגרת שיפור השירות לחקלאים השקנו שורת רפורמות ארגוניות שהביאו לשינוי פניו של משרד החקלאות ולהפיכתו למשרד כלכלי יעיל. הרפורמות תרמו לייעול השירות לחקלאים ולציבור הישראלי. אנחנו עובדים על רפורמה במועצת הצמחים, שנועדה להחזיר את הסמכויות לחקלאים ולהקטין את תשלומי ההיטלים, וכמובן, להרחיב את השירותים הניתנים לחקלאי. הרפורמה השנייה היא רפורמה בענף ההדרכה, ובה הגענו להסכם עם משרד האוצר על יציבות שירות ההדרכה בשנים הבאות. פיתחנו את ה-GIS ליצירת בסיס מידע אחיד ומשותף למשרד. הקמנו את ועדת הבדיקה להתנהלות השירותים הווטרינריים בראשות השופט זיילר. הקמנו את האגף לתשתיות וסביבה, סגרנו את יחידת הפיקוח החקלאי והעברנו את הסמכויות שלה לרשות הפיקוח בתוך משרד החקלאות. נושא שלישי, מתן מענה לצרכים הבוערים. משרד החקלאות בראשותי הנהיג מדיניות של אוזן קשובה ודלת פתוחה לצרכים הבוערים של החקלאים. הסדרנו פיצויים לחקלאים בגין נזקי המלחמה ושיקום הצפון,

הסדרנו את הפיצויים בגין הקרה הקשה שפרצה בינואר בשנה החולפת, ופיצויים בגין הבצורת. ליישובי עוטף-עזה הקצינו תקציבים, אמצעי ייצור ואמצעי מיגון לחקלאים, ולפני כשבוע וחצי סיימנו את הסכם הפיצויים בגין מבצע "עופרת יצוקה". הסדרנו פיצויים בגין הקיצוץ במים בשנה הזאת בסך 258 מיליון שקל, ועסקנו בצמצום תופעת הגנבות החקלאיות, בין היתר באמצעות חקיקה שנעשתה בבית הזה וקיבלה סיוע ממשרד החקלאות וממשרד המשפטים. נתנו טיפול, עד כמה שיכולנו, למפוני גוש-קטיף. עסקנו בנושא הביטוח החקלאי והפכנו את הביטוח החקלאי לכלי לייצור ולמניעת זעזועים בענפי החקלאות. נערכנו להתפרצות שפעת העופות כחלק מיישום המסקנות בגין השפעת הקודמת, שהיתה בקדנציה החולפת, והכנו מערך שלם כדי להתמודד עם התפרצות עתידית. פיתוח המגזר הכפרי היה אחד היעדים המרכזיים בקדנציה הנוכחית שלי, ו-40% מתקציב הפיתוח של המשרד הופנו לפיתוח תשתיות ציבוריות ביישובים הכפריים ולטיפוח סביבתי, במטרה לעודד הקמת עסקים קטנים ופעילויות של תיירות חקלאית כפרית שיהוו מוקד משיכה למטיילים.

כדי לבסס תחומי תעסוקה נוספים לחקלאות עבור תושבי המגזר הכפרי. קידמנו חקלאות ירוקה. משרד החקלאות בראשותי הוביל מהפכה ירוקה, שנועדה לרתום את החקלאות הישראלית לטובת הסביבה.

שנחשבה בעבר למזהמת, הפכה בשלוש השנים האחרונות לחקלאות ידידותית לסביבה. קבענו מפת עדיפויות ירוקה. נקבע כי מענקי ההשקעות יינתנו לחקלאים בהתאם לתרומתם לסביבה על-פי קריטריונים של שימוש בשיטות עיבוד ידידותיות לסביבה, הפחתת שימוש בחומרי הדברה, שימור שטחים פתוחים, שמירת ריאות ירוקות, שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע ושימוש בפסולת עירונית כאמצעי ייצור חקלאי. בראש ובראשונה, מעבר להשקיה במי קולחין. היום מדינת ישראל היא המדינה המובילה בעולם בשימוש במי קולחין לחקלאות. השימוש במי קולחין משמעותי במיוחד לא רק מההיבט הסביבתי, אלא גם לנוכח משבר המים שעמו מתמודדת מדינת ישראל. משרד החקלאות פועל להרחבת השימוש במי הקולחין ולשיפור איכותם בהתאם לדוח-ענבר. הפחתת השימוש בחומרי הדברה, אנחנו עושים ככל יכולתנו לעודד הפחתת שימוש בחומרי הדברה. בעזרת המחקר וההדרכה, התרחב בשלוש השנים האחרונות השימוש המתקדם בהדברה משולבת וביולוגית, באמצעות השימוש באויבים טבעיים נגד מזיקים, בעיקר בפרדס ובמטעים, פיתוח תכשירים המבוססים על פטריות, שימוש בקומפוסטים כנגד מחלות קרקע ונמטודות, שימוש בתנשמות להדברת נברנים וכן שימוש בזבובים עקרים להכחדת אוכלוסיות זבובים מזיקים, כמו זבוב הים התיכון. לצד קידום הרפורמות והתקציב הללו, פעל משרד החקלאות, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, לצמצם את המפגעים הסביבתיים הנגרמים בשל הפעילות החקלאית, בין השאר בהקמת מתקנים שנועדו להפוך פסולת חקלאית לאנרגיה ירוקה וכן באיתור מהיר של מפגעי ריח

כממונה על היערות, ולאור החשיבות הרבה של שימור היער הכפרי והעירוני כמרכיב מרכזי באיכות חיי התושבים, הרחבנו את האגף המפקח על כריתת עצים במשרד החקלאות, במטרה לצמצם את תופעת כריתת העצים בערים ולהבטיח שמירתם של עצים מוגנים. בנוסף, הוריתי לרשות לתכנון להכריז על 50,000 דונם כשמורות יער. נושא רווחת בעלי-החיים הוא תחום מרכזי נוסף שקידמנו בקדנציה החולפת. במסגרת זו ביצע משרד החקלאות בשנתיים האחרונות,

מבצעים לעידוד עיקור וסירוס של כלבים, במטרה לצמצם את מספר הכלבים הנטושים ולהפחית את ההמתות הסיטוניות המתרחשות בכלביות השונות מדי יום. בנוסף, יזמנו תוכנית להצלה, חילוץ ושיקום של סוסים וחמורים שעברו התעללות, שיכונם במתקנים מוגנים והעברתם למשפחות מאמצות. במסגרת זאת חולצו בשנתיים האחרונות מאות סוסים וחמורים. התוכנית בוצעה בשנתיים האחרונות ותקציבה הובטח גם לשנה הבאה. במהלך מלחמת לבנון השנייה יזמנו תוכנית חירום להצלת כלבים שננטשו במלחמה בצפון. בימים אלו שוקד המשרד על הקמת מחלקה לצער בעלי-חיים, שתיתן מענה על הפניות רבות בעניין זה. קידמנו את המחקר החקלאי, עודדנו השקעה במחקר החקלאי במטרה לפתח זנים ייחודיים המתאימים לתנאי האקלים בארץ, ולתת מענה על צורכי החקלאים באזורים השונים באמצעות חיזוק המו"פים האזוריים. כבוד השר, אני מסיים. לא, להיפך. לא ידעתי כמה, אבל אם אתה כבר מסיים אין בעיה. רציתי לתת לך אפשרות להתארגן לסיום. יש לך מספיק זמן, לאט לאט. עידוד מחקרים של אנרגיה חלופית, התוכנית לפיתוח זרעים להפקת דלק חלופי ירוק, ביודיזל. הפיתוח הישראלי מתבסס על צמחי הקיקיון והג'טרופה. היתרון היחסי של מדינת ישראל נובע מהיות צמחים אלו צמחים שאינם אכילים, בניגוד לצמחים המשמשים כיום להפקת אתנול, כגון תירס, סויה, דגנים, אשר בגינם מתחולל כיום משבר המזון בעולם. בנוסף, גדלים הקיקיון והג'טרופה על קרקעות שוליות ומים שוליים. אנחנו גם מעורבים במשבר המזון העולמי. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שהוזכרה במסגרת הכינוס של האו"ם, על-ידי מזכיר האו"ם, כמדינה שמוכנה לקדם את פני משבר המזון העולמי ומסוגלת לסייע להרבה מדינות בעולם.

אדוני היושב-ראש,

פחות או יותר, הנושאים המרכזיים, אף שלצדם יש,

הרבה מאוד נושאים שוטפים שאנחנו עוסקים בהם. אני אשמח לענות על כל שאלה.

אני מאוד מודה לך. אני מזמין את חבר הכנסת שי חרמש להציג שאלות, לקיים שיחה עם השר, להעיר הערות. כבוד השר היוצא ומהבוקר גם השר הנכנס, אם כל כך טוב אז למה כל כך רע? שמעתי את דבריך כרגע, התרגשתי רבות מנושא סירוס הכלבים, אבל נדמה לי שבדרך גם סירסו קצת את החקלאים. לזה אתה ודאי לא התכוונת. תמוה הדבר שבסקירה כל כך מקיפה, תן לי ליהנות אתך ביומיים שאנחנו עדיין באותה קואליציה. תירגע קצת. בסופו של משפט, יש לי משפט סיכום שיחבר אותנו חזרה יחד,

אל תדאג, לא ניפרד. בסקירה הארוכה והמפורטת, כבוד היושב-ראש, נעדרה סוגיה אחת, שהאמירה "זה לא באחריות המיניסטריאלית של משרדי" איננה מענה עליה. שלוש אותיות חסרו בדיווח: מ"ם, יו"ד, מ"ם. כאילו מדינת ישראל חיה במציאות של חקלאות שרירה וקיימת, ואין בעיה של מים. אדוני ישב שלוש שנים בממשלה שגם אני הייתי שותף בה, אי-אפשר לומר שלא תקפתי אותה, כבוד היושב-ראש איתן, בסוגיה הזאת, שבשלוש השנים האלה לא נעשה דבר משמעותי כדי לפתור את בעיית המים, שהיתה כתובה על הלוח ועל הקיר ובכל מקום. מי ששילמו את המחיר, כבוד השר, הם אנשיך, החקלאים. לא שמעתי על ברז אחד שננעל בעיר, לא שמעתי על גינה אחת שהפסיקו להשקות. אלוהים עזר לנו, וטוב שיש אלוהים, מפני שבשבוע האחרון ניתכו מטחי שמים, והגזירה של עקירת אלפי דונמים של מטעים בגולן ובגליל נדחתה לפי שעה, בגלל הגשמים שירדו בשבוע שעבר. כבוד השר הוא שר החקלאות, שר החקלאים. מלה לא נאמרה בנושא הזה. בקשתי אליך, בדרכך אל הממשלה שבחרת אמש, שא אתך לפחות דרישה, ציפייה אחת מאתנו: קח את האחריות לכך שהממשלה הזאת לא תגרור רגליים בנושא המים. משבר המים איננו מיד שמים, משבר המים הוא מיד אדם: ברצותו מקרב, ברצותו מרחיק. כל עוד האוקיינוס האטלנטי מחובר לים התיכון ולא גירשו אותנו מחוף הים, הפתרון תחת ידך. הנקודה השנייה, ציינת, אדוני, והיושב-ראש יעצור אותי ברגע שצריך לעצור, כי יש לי פה דיסרטציה לשעתיים, אני לא שובר את שיא גינס שאדוני קבע בזמנו, של 14 שעות נאום. כמה היו, חבר הכנסת איתן? בנאום תקציב פעם דיברת רצוף 14 שעות? פחות, לא צריך להגזים. שמונה שעות זה גם הרבה.

אתה תסמן לי דקה לפני העצירה.

ולמרות זאת לא ירד גשם, דרך אגב. הסוגיה השנייה, אדוני השר, נטשת אותנו לאנחות, לממשלה הבאה, מבלי שניתן פתרון למה שדיברת עליו כרגע כהישג, נושא העובדים הזרים. הוא יודע את זה, הוא ממשיך להיות שר. אדוני השר השיג הישג דרמטי אצל ראש הממשלה היוצא, שלבו היה חם ואוהב את החקלאים: 28,000 עובדים זרים, 2,500 נוספים לפריפריה. רק יש בעיה אחת קטנה: השמים סגורים, העובדים לא מגיעים, ולא הצלחת בממשלה הזאת, לדאבוני הרב, לקבל החלטה על פתיחת השמים, כדי שאותם עובדים שהשגת גם יגיעו לחממות בערבה.

בזה יש אולי האשמה כלפי הממשלה היוצאת, אבל נחת רוח כחקלאי ודאי אין לי מהעניין. תקוותי ותפילתי, שלבו של ראש הממשלה הבא יהיה פתוח אליך באופן שבו השמים ייפתחו והעובדים יגיעו. לפתחך, אדוני, רובץ דוח-אקשטיין, שנתת יד לו. דוח-אקשטיין מדבר בעצם על ביטול דרמטי, או על קיצוץ דרמטי של מכסת העובדים הזרים לחקלאים, במענה שיינתן פיתוח מחליף, באמצעים משחררי כוח-אדם או חוסכי כוח-אדם. אני מבקש ממך, אדוני השר הבא, אנא החלף את הסדר: דאג קודם כול שיהיו אמצעים חוסכי כוח-אדם, ואחר זה תעצרו את הבאת העובדים הזרים.

אדוני השר, הופקדה בממשלה הקודמת החטיבה להתיישבות. היו לך כאן טעמים פוליטיים למה אי-אפשר להפעיל אותה. מיום שני, בידיך האפשרות לממש את זה.

סיוט אחד עבר וחלף, והלילה ישנתי בשקט, מפני שאדוני הוא שר החקלאות ולא איזה "כצל'ה" אחר הוא שר החקלאות. לפחות תקוותי היא שתדע לעשות שימוש מושכל בתקציב החטיבה להתיישבות. הייתי שותף לקרנות המימון של השר אלי ישי. לדאבוני הרב, מצוקת האשראי איננה נחלת הסקטורים העירוניים בלבד, והחקלאים, יותר ויותר, בזה אחר זה, מנושלים ומשועבדים לבעלי הממון. מי כמוך מכיר את המשבר בענף הפלפל בערבה, מי כמוך מכיר את המשבר בחבל-שלום ואת קריסת אחד מידידיך הטובים, והוא אינו מידידי, מי כמוך מכיר את משבר התמרים בבקעת-הירדן. כל זה מסתובב סביב דבר אחד בלבד: מימון ביניים וסיוע כספי. מה שניתן לסקטור העירוני, יישמע קולך,

ואני אעזור לך בעניין הזה, כולנו מצד שמאל,

לצד ימין, ניתן לך יד בעניין. משבר היצוא. השווקים שלנו ברוסיה קרסו. הלירה שטרלינג הותירה את הפלפלים בארץ. המשבר העולמי והקשיים, לרבות התאוששות היורו, לא מחזקים את נושא היצוא הכלכלי. ערבות מדינה ניתנת היום לכל נזקק למימון. אני יושב בוועדת הכספים, לא שמעתי את קולך נשמע, לתת ערבות מדינה לאשראי ולמימון לחקלאיך. ישבתי אתך לפני שבועיים בבית-דגן, בעת שלא היית כל כך אופטימי לגבי המשך כהונתך. אמרת: אני גאה שאינני שר החקלאות, לפחות אתה עד לזה שלא הייתי אופטימי. לפחות אתה היית עד לזה שלא חשבתי שאני נשאר. השר שמחון, רווח לי שאתה ממשיך,

כי איך אומרים? אתן לך בדיחה בסוף ותבין למה. אבל כשאמרת: אני שר החקלאים, אם אתה שר החקלאים, חובת ההוכחה עליך. השארת לנו שני חובות בנושא החקיקה: חוק החלב לא הושלם, וחוק המרעה סוכל בדרך ויורט. אני מקווה שתשכיל להביא את המלאכה לתומה. את העזרה תקבל מאתנו. ממשלת ישראל בסיועה לחקלאות, שיעור של 0.3% מתקציב המדינה. בוגי יעלון, אתה חבר גרופית, תקשיב, זה חשוב. אני עד היום אומר: לא איבדנו חברי כנסת מהקיבוצים,

יש חשוב ויש דחוף.

השר שמחון, בשעה שבמערב-אירופה הסיוע לחקלאות הוא 2% מהתקציב הלאומי, במונחים שלנו 6 מיליארדי שקל, אצלנו כל מה שהשכלת להשיג ולהביא, לדאבוני הרב, הוא בקושי 900 מיליון. אני מצפה שבכנסת הבאה, עם ראש ממשלה שלבו חם לחקלאות, אוהב את החקלאים,

אני מקווה שנוכל לסגור את הפער ולצמצם אותו מאותם 900 מיליון, מי הוא אותו ראש ממשלה?

עוד דקה יש לך פה עכשיו,

קריאת ביניים,

אבל יש לך בעוד שתי דקות אפשרות לדבר חמש דקות שלמות.

בבקשה, תעמוד שם עכשיו, תעלה ותדבר מהמיקרופון. אני מציע, חבר הכנסת אורון, תעלה, דבר במיקרופון. לא, אני עכשיו מדבר ברצינות. תשמע, אני לא מתנגד שהדיון יהיה בשלושה. לא מתנגד. אנחנו פשוט לא שומעים. קריאות:

אנחנו אולי לא יודעים מי ראש הממשלה הבא, אבל מי שר החקלאות הבא אנחנו יודעים בוודאות. חבר הכנסת איתן, אני תמה על חיים אורון, שהוא מורי ורבי בכנסת, ורק אתמול דיברנו על הקמת גוש משותף באופוזיציה, אז על מה אתה מלין? אני אתך, ג'ומס. ממשלת עיני הראשונה. מנית ראש ממשלה "תומך חקלאות", "אוהב חקלאות" שאלתי מי זה. ליברמן וביבי וברק, השר שמחון, לפתחך הצעת תקציב שאני מאוד מקווה שתלמד לסכל אותה, לפחות בשלושה סעיפים הכנתי שיעורי-בית. אגב, את זה למדתי מג'ומס, תמיד להכין שיעורי בית. בהצעת התקציב ל-2009, אם הוא לא יתוקן, תקציב מינהל המחקר שדיברת בו גדולות מקוצץ מ-230 מיליון ל-162 מיליון, אל תיתן ידך. במענקי השקעות, מ-300 מיליון התקציב יורד ל-64 מיליון,

בתמיכות בייצור החקלאי, מ-500 מיליון, מי הכין את התקציב הזה? ל-250 מיליון, אל תיתן ידך. לסיום אומר רק שלושה דברים, זה בסדר, אתה יכול לומר לו יותר משלושה, אבל בדקה. השר שמחון, ברית עובדי האדמה חזקה לאין שיעור מכל ברית פוליטית, לכן אני בברית אתך שלא תופר. אומר לך רק דבר קטן נוסף. שלוש נחמות יש לי: אחת, יש לנו שר של החקלאים. שתיים, נודע לי הבוקר שמר נתניהו ממנה שרים ברוטציה, אשרי שגאלנו את עצמנו מהסיוט הזה בהקשר של החקלאות,

ובסופו של יום מלה אחת טובה: אתה השר שלנו.

נשארנו חקלאים,

אנחנו נהיה שם, רק בסופו של דבר, נהיה יחד. תמיד תסתכל קדימה, תראה בנו בעלי-ברית. אבל את האמת, אל תרים ידיים, בכל מקום של מאבק, תאמין לי, אני נמצא שם אתך.

תודה רבה. חבר הכנסת אורון, בבקשה. סליחה, חבר הכנסת חרמש, תישאר כאן. ניתן לך אפשרות להתייחס. כעת השר ישיב לו, שישיב לשנינו ביחד. בסדר. לא אכפת לי שתוך כדי התשובה אתה תתייחס. עמוד שם ותוכל להתייחס תוך כדי הדיון. בבקשה, כבוד השר. ראשית, תענה על הנושאים שהעלה חבר הכנסת חרמש.

הוא שאל אותי פה שאלות בשביל שעה. שעה של תשובות אני צריך לתת.

תענה בקצרה, ואחר כך, אם יהיה צורך בעוד,

חבר הכנסת חרמש, א. נדחפתי לתוך הממשלה הבאה, בעיקר כדי שלא להתמודד אתך על מי יהיה יושב-ראש הלובי החקלאי. מזה אני כבר משוחרר. שחררת לי. משבר המים. אין ספק שמדובר באתגר המרכזי, הגדול ביותר שלנו בשנים הבאות, כדי שנוכל להתמודד אתו ולהגיע לשנת 2013, כאשר מפעלי ההתפלה יעמדו בשיא התפוקה שלהם. אם לא נצליח להתמודד עם המשבר, בהחלט יהיה מדובר פה על עקירה של עשרות אלפי דונמים של מטעים ועל השבתה של בתי-גידול. זו תהיה מדינה אחרת שלא הכרנו עד היום. אני מאוד מקווה שהגשמים האחרונים שירדו יצילו משהו, ואנחנו כנראה גם נמתן את הקיצוץ שתכננו בקנה-מידה לא קטן. אנחנו נשתדל לעשות את זה כדי למנוע את המשבר.

דווקא המשרד שלי מתמודד עם הנושא הזה בכמה פרמטרים. האחד, בתחילת הקדנציה חתמנו על הסכם המים עם משרד האוצר והחקלאים. אני חושב שזה בהחלט נתן דבר משמעותי. הדבר השני, אמרתי, אנחנו כל הזמן עולים בצריכת מי הקולחין בחקלאות, ונמשיך גם בשנים הבאות. אנחנו נמשיך בפיקוח הדוק על מכסות המים ונמשיך לעבור לגידולים שהם חוסכי מים גם בשנים הבאות.

כן, בהחלט. לכן ביקשתי שתהיה שם. אבל בקריאת ביניים לעניין הזה, ואחר כך את השאלות שלך. את דברי הפתיחה והברכה אני אגיד בסוף. אני בסך הכול רוצה קריאת ביניים. אני מסכים אתך שהמשרד בראשותך גילה פעילות רבה להבטחת הפיצויים במקרה של קיצוץ במים. זה הסדר המים שדיברת עליו, וזה בסדר גמור. אבל המשרד שלך, כחלק מהממשלה, ואי-אפשר לברוח מהעניין, אני זוכר,

גם לי יש כמה זיכרונות לא רעים מהעבר הפרלמנטרי שלי, קריאת ביניים,

קריאת ביניים. היתה החלטת ממשלה על מכסת מים שפירים לחקלאות, 540 מיליון. מכסת ברזל. אנחנו השנה ב-340. התפילות של חלק מהחברים פה, אלוהים סידר לנו שירד גשם לפני חודש, והתוכנית הנוספת של עוד כ-100 מיליון קוב היא כנראה ב-hold. אני מקווה שהיא ב-hold לגמרי. אמרתי פה שאנחנו כנראה נרד גם מתחת ל-100 מיליון קוב שכבר החלטנו עליהם. אז אני אומר: התוכנית הזאת תרד.

בואו לא נתעלם. אנחנו נמצאים הרבה הרבה מתחת למה שהיה ומוסכם על כל החלקים בממשלה,

בעיקר בגלל האוצר, והחור שנוצר הוא לא רק בידי שמים. החור שנוצר הוא בידי אדם, כי זה התחום היחיד, קרקע אי-אפשר לייצר, אוויר כנראה קשה לייצר, מים, יודעים היום לייצר. מסיבות שכל הבית מכיר אותן לא מייצרים אותם, ובעצם הפכו את החקלאות הישראלית, חבר הכנסת אורון, אתה לא נואם. אתה מדבר כבר שתיים-שלוש דקות. אני לא רוצה שאתה תעזוב את המקום. אני רוצה שאתה תיתן לו אפשרות להשיב, שזה יתנהל בדו-שיח,

אני מבקש להקטין את תפקידי בחלק המבוים של הקטע. יגמור שי חרמש, אני אעלה. אני לא יודע מה נקרא "קריאת ביניים". מה לצעוק לו, "אתה משקר"? לא, מדברים על המים, חבר הכנסת אורון. מדברים על המים. אז אתה תעלה עוד פעם את נושא המים? תעלה עכשיו את נושא המים. אני לא יודע להעלות אותו בקריאת ביניים. נתתי לך הרבה יותר מקריאת ביניים.

אדוני השר, האומנם?

אני הבנתי את השאלה כבר בהתחלה, האמת. אמרת: מה קרה

ששי חרמש ואני חברים בה, לא עומדת במכסת 540 מיליון הקוב שהממשלות הקודמות התחייבו לה. זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, האם הממשלה הזאת עשתה מספיק כדי להתמודד עם משבר המים? אני אגיד על שני התחומים: האחד, אין ספק שהממשלה הנוכחית עשתה יותר מכל ממשלה אחרת בהתמודדות עם משבר המים. אני גם יכול לומר פה משהו שהוא די ברור. גם הממשלה הבאה, ולא משנה מי יעמוד בראשה, אם כי אנחנו כבר יודעים מי יעמוד בראשה, ולא משנה מה יהיה, תעשה יותר מהממשלה הנוכחית בהתמודדות הזאת, מכיוון שאין לנו ברירה. עד שנת 2013 צריך שמדינת ישראל תגיע להתפלה של 500 מיליון קוב, עד שנת 2013 כמעט 95% או 98% ממי הקולחין יגיעו לשטחי החקלאות, עד שנת 2013 אנחנו נצטרך לעבור סדרת חינוך יחד עם כל האוכלוסייה במדינת ישראל כדי לצמצם ולחסוך במים, בדיוק כמו בתקופות שבהן ידענו זאת. עד אז צריך לסיים את כל בניית תשתיות המים של מדינת ישראל. היה פיגור בעשור האחרון. הכנסת המליצה על הקמת ועדת חקירה, שחוקרת ימים ארוכים את משבר המים, את הסיבות לאי-טיפול בו, ואני משוכנע לחלוטין שכאשר יצאו המסקנות, דבר אחד יהיה ברור: התחום המרכזי שעשה שיעורי-בית בעשור האחרון לקראת המשבר הזה הוא תחום החקלאות. אתה רוצה להעיר עוד משהו?

אתה רוצה לומר עוד משהו על נושא המים?

סגרנו את נושא המים? יש הרגשה שטוחנים מים, אבל זה בסדר. אבל לשר היתה בשורה בקשר לקווטה של המים.

זה מיד שמים ולא מידם. חבר הכנסת אורון דיבר על תוכנית מגירה לקיצוץ 100 מיליון קוב מים נוספים, מעבר ל-100 מיליון הקוב שהחלטנו לקצץ. שכמעט הופעלה. תוכנית המגירה הזאת ירדה מסדר-היום. מה שאמרתי כרגע הוא, שגם את 100 מיליון הקוב הראשונים אנחנו כנראה נפחית

הכוונה לעשות קיצוץ יותר גדול, זה אומר שזה לא יהיה 340. זה יהיה קצת יותר. אבל, נשאלה פה שאלה, והיא באמת שאלה: למה ממשלות ישראל לא יודעות לעמוד במה שהן מחליטות? הן החליטו, בראשית העשור, על מנת ברזל לחקלאות של 540, ובכל זאת אף ממשלה לא עומדת בזה, מכיוון שהמצוקה גדולה. זה הדבר היחיד שיש לי לומר בנושא.

אדוני השר, היות שעמדתי על-יד העריסה כשהחליטו על ה-540. היית שם, כשהחליטו את ההחלטה הראשונה.

יש אפילו מי שאומר שזה על שמי. אתה חתום על זה.

משום שההכרעה הפוליטית המהותית לא התקבלה בממשלות ישראל, שרואה בחקלאות את בנק המים, לא כמקור שצריך לספק לו חומר גלם שבמקרה זה קוראים לו "מים" כמנת ברזל. אני שומע את זה כל פעם מחדש,

וגם אתה קורא את זה בעיתונים. למה צריך להתפיל מים? פעם דיברו על דולר, ועכשיו כבר מדברים על 50 סנט, על 40 סנט יש כאלה שמדברים. למה צריך ב-40 סנט לעשות מים ולייצא אותם לחוץ-לארץ? אתה מכיר את כל הוויכוח הגדול הזה. הוא לא הוכרע. הוא יוכרע רק כאשר תהיה מנת,

אני לא בטוח שזה ייגמר ב-540. אני דווקא חושב שהוא כן הוכרע, וגם אגיד לך למה הוא הוכרע. הוא הוכרע מהסיבה הפשוטה: היום ברור לכל אדם במדינת ישראל ובעולם שמים הם כמו חשמל, והם חלק מאיכות חייו של האדם. אין שום בעיה למדינת ישראל להפיק 800 מיליון קוב מים. זה בסך הכול 400 מיליון דולר. גם מדינת ישראל החלשלושה מסוגלת לעמוד בכאלה היקפים. לא צריך להגזים, זה לא איזה משהו. אני חושב שהעניין של האמבטיה ירד מסדר-היום של מדינת ישראל של השנים הבאות,

הדבר היחיד שקרה הוא שהמשבר הזה תקע אותנו, מצא אותנו במצב שאנחנו לא בנויים עם התשתיות, ולכן בהחלט היתה סכנה שבקיץ הקרוב לא יהיו מים בברזים.

נאלצנו לבצע תוכנית חירום כדי למנוע את המציאות הזאת. באמצע העשור הבא זה כבר לא יקרה. מנת הברזל לחקלאות תהיה בוודאות, ואני חושב שאנחנו מסוגלים גם להגדיל אותה. אבל עד אז אנחנו בצרה. אני לא רוצה להמשיך את

חוץ מנקודה אחת, שתי נקודות: ב-540 של ראשית האלף השלישי, הם יקרסו עד 2020. אני מתאר לעצמי שאתם בטח תעדכנו את המספרים ותכניסו עוד שני אלמנטים, ויתברר אז שהסכום הזה, אי-אפשר לעמוד בו. האחד הוא הגידול הטבעי של האוכלוסייה במדינת ישראל שהופכת להיות לצרכן הגדול של המים השפירים.

והחלוקה היותר נכונה, שלא להגיד צודקת, של המים באגן הזה, שתחייב משאבים הרבה יותר גדולים מכפי שמושקעים היום בהגדלת בנק המים, גם שלנו וגם של הגדה. ראינו מה קרה לפני שבועיים עם זיהום מים בירמוך, ואיך היינו מוכרחים מייד להעביר מים שפירים חזרה לירדן. זה חלק מהמשחק. אנחנו לא ערוכים לו, ואוי לנו אם ניערך לו כאשר תהיה קטסטרופה עוד יותר גדולה מהקטסטרופה עכשיו. אבל גם אתה יודע שבכל תוכניות המים של מדינת ישראל היא מביאה בחשבון את כל מי שנמצא בין הים לבין הירדן. היא מביאה בחשבון גם את האוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו מעולם לא עשינו חשבון רק למים שמספיקים לאזרחי מדינת ישראל. תמיד הבאנו גם אותם בחשבון וגם את הירדנים. אתה יודע שאנחנו נותנים כ-50 מיליון קוב מים, ואנחנו עומדים בזה, לירדנים, גם אם זה טוב לנו וגם אם זה רע לנו. אין ספק שאם יהיה שלום, ואני מקווה שיהיה, עלייה ברמת החיים של הפלסטינים תחייב הקצאות מים הרבה יותר גדולות לפלסטינים, שיחייבו אותנו להפיק יותר מים בעתיד.

אני לא דיברתי על 500 מיליון קוב, דיברתי על 800 מיליון קוב מים באמצע העשור הבא. לשם אנחנו צריכים לחתור, ולשם אנחנו צריכים להגיע. רוצים להגיע למפעלי מים משותפים לנו ולפלסטינים שישבו בתווך בינינו לבינם ויוכלו להפיק מים ולספק את הצריכה של הפלסטינים. יש שני דברים שצריך להביא בחשבון, והם בלי ספק יצטרכו לקרות. גם מתקני הקולחין של הפלסטינים יצטרכו להיות מוקמים הרבה יותר מהר מהקצב שבו הם מוקמים עד עכשיו. לצערי, הם הולכים מאוד מאוד באטיות, והם משפיעים בין היתר על חוסר היכולת שלנו להשתמש בכל מי הקולחין לחקלאות. אני מקווה שהמפעלים שמדינות אחרות התחייבו להקמתם, יוקמו בקצב הרבה יותר מהיר בעתיד הקרוב. תודה. בואו נעבור לנושא הבא.

בדיוק. תבחר את הנושא הבא שאתה רוצה לענות עליו.

צריכים להיות, למשל המפעל בטול-כרם, הרי אנחנו הולכים לשלום. למשל המפעל בטול-כרם, שמציל את כל הפעולה שקרתה השבוע, אין מה לעשות. בסוף כל זרימת המים זורמת דרכנו, אם נרצה או לא נרצה. אם נרצה או לא נרצה. לכן, חייבים להיות מפעלים משותפים. כל מה שהתכוונתי להגיד הוא שהפעולה המשותפת של עמק-חפר ועיריית טול-כרם היא פעולה נכונה, של ג'נין והמועצה האזורית גלבוע, היא פעולה נכונה. אני יכול לתת עוד דוגמאות כאלה. הרי יש לא מעט דוגמאות, למשל מה שקורה בין ירושלים לבין הצד המזרחי. אין לנו מה לעשות. אנחנו חייבים לעבוד יחד, וזה לא יעזור. זה לא משנה מהי דעתי האישית, מהי דעתו של חבר הכנסת ריבלין או מה דעתו של חבר הכנסת חיים אורון. מה שאדוני השר אומר חשוב, כי זה לא הם שם

אם תרשה לי, אני רוצה להמשיך לתת תשובות לחבר הכנסת חרמש. נושא העובדים הזרים טרם נפתר. מעולם לא נתתי תמיכה לוועדת-אקשטיין. התנגדתי לה בממשלה. אני מתנגד לה גם היום, ואני אתנגד לה גם בעתיד, משום שאני חושב שלמערכת החקלאית במדינת ישראל צריך לתת את התשובות הנכונות בתחום הקרקע, בתחום המים, בתחום כוח האדם, שזה כולל את העובדים הזרים, ובתחום ההון, שזה כולל את מענקי ההשקעות. כמו שאתה יודע, אני לא נחשב לאחד מהשרים שלא יודעים להגדיל את המשאבים הדרושים לתחום שלהם, כך שיהיה בסדר. ובכל זאת? גם בממשלה הבאה יינתנו המשאבים הדרושים. אני מאמין שאנחנו נצליח לאשרר את ההחלטה לגבי 28,500 העובדים גם לשנת 2009. אני לא רואה בממשלה הבאה אויבת של החקלאים, אלא להיפך. אני משוכנע לחלוטין שהמדיניות החקלאית של מדינת ישראל תימשך גם בממשלה הבאה. גם אם אתה ואני אוהבים את זה, אני מסכים אתך על העניין הבסיסי שבסוף אנחנו אנשי אדמה, ואנחנו גם חלק מהארץ הזאת, והחקלאות של היום היא לא רק חקלאות שנותנת מענה על צריכת המזון של האזרח. היא גם חקלאות שאם היא לא תתקיים, יהיה קשה מאוד לשמור על הסביבה במדינת ישראל.

אתה רוצה להעיר משהו בעניין העובדים הזרים? אומר רק דבר אחד. אנחנו בחודש אפריל, והשמים סגורים כבר חצי שנה ואין עובדים במקומות האלה. אז אני מקווה שהממשלה, השר,

חבר הכנסת אורון, גם לך יש איזו עמדה בעניין העובדים הזרים? אני לא רוצה לקלקל את הדיאלוג הזה. פה אין הסכמה ביני לבין שר החקלאות. זו היתה שאלה מוזמנת.

איתן, הכנסת פה טיל, גם התשובה היתה מוזמנת.

אני מחייב פעולה שמצמצמת ידיים עובדות על-ידי הכנסת טכנולוגיה מתקדמת. אני חושב שזה לא טוב לשום תחום במשק הישראלי, וגם לא לחקלאים. ומה קודם למה? תן לי שנייה.

שי חרמש, אני לא רוצה להיות פופוליסט. אנחנו מכירים זה את זה, נכון?

אנחנו נכיר עוד כמה שנים. לא, אבל אני רוצה לדבר על העניין המהותי. ניתנה לי הזדמנות על-ידי יושב-ראש הכנסת להביא את עמדותי, בין היתר בתשובה על השאלות שלך. אני חושב שזו גם הזדמנות להגיד משהו לאזרח: זה לא נכון לקיים חקלאות מפגרת. לטובת מדינת ישראל אנחנו צריכים להיות מתקדמים כמעט בכל דבר. לשמחתי, החקלאות הישראלית נחשבת בין המתקדמות בעולם. כדי שהיא לא תעצור במקום אנחנו צריכים להכניס טכנולוגיה מתקדמת לחקלאות, בין היתר גם טכנולוגיה שמצמצמת ידיים עובדות רבות, ולכן אנחנו צריכים לעשות את הפעולה הזאת, גם כדי שתחזיק פה פחות ידיים. המצב הכי טוב מבחינתי הוא שלא יהיו פה עובדים זרים, אבל מאחר שאני מבין שזה בלתי אפשרי ברגע זה, אנחנו נמצאים ברמה של הקצאת מכסת עובדים זרים לחקלאים כדי לקיים את החקלאות הישראלית. אני לא נמצא פה כדי שיהיו ידיים עובדות לספק את התוצרת באירופה, זה לא מעניין אותי. זה חשוב, אבל לא בשביל זה אני מקיים את ההתיישבות בנגב. אני רוצה שהחקלאות בנגב תייצא את תוצרתה הטובה לחוץ-לארץ, אבל לא במחיר של הבאת עובדים זרים בכל מחיר. כמו שאתה יודע, כשנכנסתי לתפקיד שלי היו פחות מ-20,000 עובדים זרים בחקלאות, ובכל זאת היום יש 28,500. נעשה מאמץ גדול לעשות את הפעולה המשלבת בין השניים. הדבר השלישי זה החטיבה להתיישבות. החטיבה להתיישבות היא מנוף אמיתי לפיתוח הכפר בגליל, בנגב, בגולן, בבקעת-הירדן וגם ביהודה ושומרון. מעולם לא חשבתי שצריך לעצור את הפעולה של החטיבה להתיישבות ביהודה ושומרון. שלא נתבלבל, אני לא חושב שלא צריך לתת מענה לאזרחים. אני כן חושב שהחטיבה להתיישבות, שממומנת באופן מלא על-ידי מדינת ישראל, צריכה לקבל את הפיקוח ואת הקריטריונים הדרושים כדי לקיים את הפעולה שלה. אין שום סיבה בעולם שמדינת ישראל תעביר 100 מיליון שקלים או 200 מיליון שקלים בשנה לזרוע חוץ-ממשלתית שבה היא לא תקבע את המדיניות ולא תחליט מה עושים בכסף, מה בונים בכסף. משרד החקלאות לא עוסק במתקני משחקים. לא מעניינים אותי מתקני משחקים שבונים באיזה יישוב בגליל, וגם לא ביהודה ושומרון. מבחינתי זה אותו דבר.

ראיתי בחטיבה להתיישבות זרוע ביצועית לפיתוח הכפר. אנחנו נמצאים בלבו של שינוי, ההסכם הקואליציוני הבא קובע שהחטיבה להתיישבות תמשיך להיות כפופה למשרד החקלאות, והמדיניות תיקבע גם שם. אני מניח שמי שהסכים לקבל את התנאי הזה מבין שאני לא הולך לקפח את היישובים שמעבר ל"קו הירוק", אבל אני מתכוון לשים דגש בגליל ובנגב בפעולה של החטיבה

לא על חשבון יהודה ושומרון. זה לא חייב להיות על חשבון. העתיקו את זה מההסכם הקואליציוני עם האיחוד הלאומי. מותר לי להגיד לך משהו? אני כתבתי להם את זה. זה בעניין החטיבה להתיישבות. רק עוד מלה אחת בעניין הזה. אני מסכם את

החטיבה להתיישבות, חבר הכנסת אורון וחבר הכנסת חרמש, תעסוק בקדנציה הבאה גם בפיתוח התשתיות ביישוב הוותיק, בקיבוץ ובמושב, ולא משנה אם הוא במרכז הארץ, לא משנה אם הוא בגליל, לא משנה אם הוא בנגב. היא הולכת להיכנס למערכת מקיפה מאוד של חידוש התשתיות ביישוב הוותיק. אני חושב שזאת זרוע ביצועית יוצאת מן הכלל לעשות את העבודה הזאת, ואני מקווה שנעשה אותה.

אני רוצה בכל זאת להציג, אחר כך, יגיע זמנך לדבר על נושאים אחרים. התכוונתי לדבר בשני נושאים. אולי לא הבנת אותי. שאלתי אם יש לך הערה לעניין החטיבה להתיישבות. את הנושאים שלך תקבל אפשרות להעלות אחר כך. יש לי נאום בנושא החטיבה להתיישבות. אני רוצה לדבר. אני אתן לך לדבר אחר כך. חכה רגע. אני רוצה לדבר על החטיבה להתיישבות.

חבר הכנסת אורון מסרב להתחנך.

מדיניותו של השר עד לרגע זה תואמת את עמדותי הפוליטיות, חרף העובדה שלא אהיה בקואליציה הבאה.

יש לך נושא נוסף? כן, המשבר ביצוא. בימים האחרונים אנחנו עובדים עם משרד האוצר על הקמת קרן הלוואות שתאפשר לעשות שני דברים מרכזיים:

להתמודד עם המשבר שאנחנו נמצאים בו במשקים במצוקה,

להתמודד עם משבר המזון. אנחנו עובדים עכשיו על הכלים שיאפשרו את מתן ההלוואות הבנויות משניים,

הכסף שנותר לנו מפיצויי הקרה, שבו התכוונו להקים קרן במסגרת הקרן לביטוח נזקי טבע, זה לא במקום ההלוואות שהבטחתם.

אנחנו עובדים על מינוף גדול. משרד האוצר מחפש עבורנו את המערכת הנכונה שתיתן את ההלוואות לחקלאים כדי להתמודד עם שני הדברים, עם משקים שנקלעו למשבר ועם המשבר ביצוא. ההסכם עוד לא נחתם, אבל ההיקף הכספי נמצא. אני מקווה מאוד שמשרד האוצר ימצא את הדרך להתאים למשרד החקלאות את החליפה הנכונה, כדי שיהיו בנקים שיוכלו לתת את הכסף. הצענו לקיים את זה או באמצעות הקרן לביטוח נזקי טבע או באמצעות מועצת הצמחים. משרד האוצר לא אוהב את זה. אני מקווה שיימצא פתרון בימים הקרובים. שני הדברים האחרונים שדיברת עליהם, חוק החלב: הממשלה הבאה תבקש רציפות ותמשיך בחקיקת חוק החלב, ואני סומך עליך, באופוזיציה אני אתמוך בחוק של הממשלה. עלא כיפאק.

קיבלת, אתה רואה? הדבר השני הוא נושא המרעה. בימים האחרונים חתמנו על הסכם רב-שנתי לתמיכה בכל נושא המרעה ועיבוד השטחים הפתוחים. זה יימשך כחמש שנים, ואני מאוד מקווה שהפעולה הזאת, שהיא חשובה גם למדינת ישראל וגם לתמיכה במגדלי הבקר ובכל מחזיקי שטחי המרעה, אגב,

הצעת חוק שלא עברה בכנסת הקודמת, בנושא המרעה, הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אריאל,

ושלך. ומשרד החקלאות מגבש הצעת חוק ממשלתית משלו, ואני בטוח שנמצא את הדרך להצטלב זה עם זה.

עניתי לו על הכול לדעתי. יש עוד הערות? היו לי רק ציפיות קטנות הלילה, והתאכזבתי, שלום. אתה האדריכל והקונסטרוקטור של הממשלה הבאה, גדעון בן-ישראל קיבל את שלו, טלי לבני קיבלה את שלה, סבתא חילקה דייסה, לזה נתנה,

לזה נתנה, ושר החקלאות, שהקים את הממשלה הבאה, לא השאיר לחקלאים גרגר אחד בהסכם הקואליציוני, והיתה לך הזדמנות בלילה. שי, למה יש לך שמיעה, לא, תן לי לגמור. אדוני, תודה רבה. אני סומך על אדוני שבממשלה הבאה ישלים את מה שהחסיר הלילה.

תודה רבה. לא החסרתי כלום. חבר הכנסת אורון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בהבדל משני קודמי, שני ידידי, שניהם רצו להיות בשני תפקידים, וכנראה הם יתחלקו ביניהם בתפקידים. שניהם רצו להיות שרי חקלאות, ושניהם רצו להיות יושבי-ראש הלובי החקלאי בהתאמה.

עליך ועל שלום בהבדל ממני. זה נכון. אתה רואה, אני אומר רק דברים נכונים. שי, אני אומר רק דברים נכונים, תן לי לדבר. אפילו שחבר הכנסת רובי ריבלין הכי מתאים להיות יושב-ראש הלובי החקלאי.

מאחל לשלום שמחון איחולים, אולי זה קצת מוקדם, כשר החקלאות, ולשי, כיושב-ראש הלובי החקלאי. אני רוצה בכל זאת, אדוני השר, לדבר על חצי שר החקלאות, על השר לפיתוח הכפר. אם אני לא טועה, בזמן שר החקלאות יעקב צור היה מאבק גדול על שינוי השם. מהרבה מאוד בחינות רק השם שונה, ושום דבר לא קורה. יש מציאות, אגב, היא לא אופיינית לישראל, אבל כרגיל, גם בנושא הזה, ישראל מצליחה לצבור שיאים עולמיים. יש פה שיא עולמי קוטבי, יש שיא עולמי בחקלאות מפותחת, ושיא עולמי באי-פיתוח הכפר. נוצר מצב מאוד משונה, הפריפריה, היום הכפר הוא מרכיב מאוד מרכזי בה, אבל הוא אפילו לא המרכיב העיקרי. החקלאות היא מרכיב

אבל מאוד לא מרכזית. גם במושבים וגם בקיבוצים החקלאיים ביותר, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, שתמיד נותנים אותם כדוגמה, שבהם החקלאות היא מעל 50%, ברוב המושבים או הקיבוצים, החקלאות היא במקרה הטוב 20% במקרים אחרים פחות, גם מהתעסוקה וגם מההכנסות. הרעיון של השר לפיתוח הכפר, היתה תפיסה שאומרת: המהפכה הגדולה הזאת, צריך שתהיה בה יד מכוונת, יד מתכננת, יד שמצליחה להשפיע. הפריפריה במצב קשה מאוד, ובתוכה הכפר במצב קשה מאוד,

כאיפכא מסתברא, אפשר לבוא ולהגיד שבהקשר הזה החקלאות היא אולי קצת פחות בבעיה משני אלה. הוויכוח שהתנהל בינך לבין שי חרמש על החטיבה להתיישבות הוא ביטוי של הסיפור הזה. מה זה החטיבה להתיישבות? תרגיל קואליציוני להעביר כסף לשטחים שהסוכנות היהודית, שהיתה אז החטיבה להתיישבות, לא יכולה להקים. אז הקימו איזה אנדרוגינוס. ועכשיו אתה אומר: אני, במסגרת החטיבה להתיישבות, אתמודד עם בעיות התשתיות באבן-מנחם ובלהב. ואני אומר: אלוהים אדירים, למה ככה? למה כל הפטנט הזה? אתה מכיר את החוברות שנכתבו בתקופתי, שנכתבו בתקופתך, על-ידי חלק מהאנשים שעדיין נמצאים במשרד, מחשבה כוללת על פיתוח הכפר, בעצם על פיתוח הפריפריה שפיתוח הכפר הוא חלק ממנו, הכפר היהודי, הכפר הערבי, שגם הוא עובר שינויים עצומים, אבל הוא חלק מהמרקם. כל התהליך הזה לא מתנהל. ולא רק שהוא לא מתנהל, אנחנו אפילו לא מסוגלים

דברים שהעולם, בעיקר אירופה וגם ארצות-הברית, כבר עשו לפני שנים. הסכומים שהציג קודם שי, בהשוואות בין-לאומיות, הם בין השאר, חבר הכנסת אורון, כמה זמן אתה עוד צריך?

אתה יודע כמה יש לדבר על

הוא אמר עוד דקה ונתתי לו עוד דקה. אני חושב שהכישלון המתמשך בהתמודדות עם השאלה הזאת מתחיל בהתמודדות עם שאלת הפריפריה כולה. אין פריפריה בארץ, לא בגליל ולא בנגב, בלי שהמגזר הכפרי הוא במשקלו יותר גדול מאשר במקומות אחרים. אבל זה לא רק פתרון בעיית המגזר הכפרי בגליל ובנגב, או הכפרים הבדואיים או הכפרים הערביים בגליל. זוהי ראייה כוללת, שהממשלה נמנעת מלקבל אותה, להשקיע בה את המשאבים, ולכן מתקבלת תמונה מאוד מאוד קשה, שאתה מכיר אותה מקרוב וגם אני מכיר אותה מקרוב. האומנם? בבקשה. זה היה אפילו פחות מדקה.

אמרתי בדברים שלי, ואני אחזור עליהם, שפיתוח המרחב הכפרי היה אחד היעדים המרכזיים בקדנציה הנוכחית שלי. 40% מתקציב הפיתוח של המשרד הופנו בפעם הראשונה לפיתוח תשתיות ציבוריות ביישובים כפריים ולטיפוח סביבתי, במטרה לעודד הקמה של עסקים קטנים ופעילויות של תיירות חקלאית-כפרית שיהוו מוקד משיכה למטיילים. אני רק חוזר על הדברים שכבר אמרתי, כיוון שבדיוק בזה נגעתי. את כל הדבר הזה עשינו כדי לבסס תחומי תעסוקה נוספים לחקלאות עבור תושבי המגזר הכפרי. בלי ספק, משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא נועד להיות בשם הזה רק כדי לתת את השם. הבנתי את זה כשחזרתי בפעם השנייה למשרד, ולכן רציתי לשים דגש יותר גדול בפיתוח הכפר. הבנתי שבפקידות, בתוך משרד החקלאות, כדי להניע את הפקידות לעבור לעסוק בפיתוח המרחב הכפרי צריך גם משאבים. לכן קבעתי את חלוקת המשאבים בין ההשקעות בחקלאות לבין ההשקעות במרחב הכפרי, לרבות בכפרי תיירות. אני מודע לעובדה שחלק גדול מהמשאבים,

שהגעתי למשרד בקדנציה הנוכחית, היו בין היתר בחטיבה להתיישבות. לכן הפעולה שעשיתי כדי להעביר את האחריות על החטיבה, לא בספר התקציב כמו שזה כתוב בספרים שאנחנו מקבלים בוועדת הכספים, אלא ההפעלה של החטיבה נעשתה בעצם באמצעות משרד ראש הממשלה. המהלך שכרגע אנחנו עושים הוא לנסות להעביר את החטיבה להתיישבות למשרד החקלאות, מתוך כוונה שהיא תהיה הזרוע הביצועית המרכזית לפיתוח המרחב הכפרי בישראל, כזרוע ביצועית של משרד החקלאות. זה מהלך שהוא לא פשוט, זה מהלך שהוא קשה, זה מהלך שחלק מהאנשים הפוליטיים במדינת ישראל לא אוהבים אותו, אבל אני שמח

גם לך, שבניתי תשתית, שנמשכת כבר תקופה די ארוכה של כמעט שנתיים, שהמשמעות שלה היא שמשרד החקלאות יפתח את התשתית של המרחב הכפרי בישראל. עשינו תכנון ופיתוח באמצעות הקצאת משאבים ב-54 מועצות אזוריות של המרחב הכפרי. זה לא היה קודם, זה קרה רק בקדנציה הנוכחית. אתה שואל אותי למה החטיבה להתיישבות? בסוף צריך להגיד גם מלה טובה: זו זרוע ביצועית שיודעת לעשות עבודה. החבר'ה האלה יודעים לעבוד, הם עובדים בכלים הרבה יותר מהירים, אבל אני חושב שצריך להגביר את הפיקוח הממשלתי, כדי שהמשאבים לא ילכו למקום אחר,

שהם ילכו למקום שבו נקבעות התוכניות במשרד החקלאות. אני מסכים אתך שאחד היעדים המרכזיים בשנים הבאות הוא העיסוק בפיתוח הכפר, שהוא חלק מהמציאות המשתנה במרחב הכפרי בישראל, במעבר בין חקלאות לבין מקצועות או פרנסות חלופיות במרחב הכפרי בישראל, והתמורות הגדולות שחלות גם בקיבוצים וגם במושבים. אני יכול? בהחלט, אבל בקצרה, שיהיה בפינג-פונג. האפשרות שהחטיבה להתיישבות תהיה יותר יעילה,

בשיטות האלה תעביר את מרכז ההשקעות של משרד החקלאות למקום אחר, זה יהיה מאוד יעיל. כשמזיזים הצדה את כל מה שראש הממשלה לשעבר קרא לו "רמזורים שמפריעים לעבור בדרך" אין בעיה. אבל אני חושב שקיומו של האורגן הזה כאורגן נפרד, אני מאחל לך הצלחה.

גם אני עסקתי בזה, להביא את זה לתוך משרד החקלאות ולקצץ כמה שורשים ממקומות אחרים. מה לעשות, עכשיו אני מהמר, ידידי שלום שמחון, שבסוף זה יהיה החלוקה ההיסטורית, 50, 25, 25. מי שלא מכיר את המפתח הזה, ראש הלובי החקלאי, רובי ריבלין,

המפתח של 50, 25, 25, הוא יותר קדוש מעשרת הדיברות. תודה רבה. תודה רבה. אתה עוד רוצה להתייחס במשהו לעניין הזה? הערה פוליטית, אמר את מה שאמר.

כסף. בסדר, זו לא בושה שההערה תהיה פוליטית. סדר עדיפויות זה פוליטיקה, מה קרה. אבל אני חקלאי.

חקלאי מסתכל בבוקר לשמים ופחות או יותר יודע את מצב היום ומזג האוויר. אם אני לא אענה לו עכשיו על כל דבר, אני צריך לגמור את הקדנציה הבאה. זה לא רק חקלאים,

רבותי, אנחנו עוברים לשואלים נוספים. הפעם המתכונת היא שאלה של דקה, גג שתי דקות, ותשובה של השר. אני מזמין את חבר הכנסת מסעוד גנאים, ראשון השואלים. אחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בשנת 2000 היתה החלטה בממשלה להקציב כ-40 מיליון שקל לניקוז המים בבקעת בית-נטופה בצפון, שהקרקעות שם שייכות לסח'נין,

כפר-מנדא ושאר הכפרים שם, ועד היום ההחלטה לא מומשה. כבוד השר, גם אתה היית שותף להחלטה הזאת. בעלי האדמות הביעו נכונות לשתף פעולה עם הפרויקט, כי המטרה היתה לאגור את מי הגשם בבריכות ואחר כך לנצל אותם להשקיית הקרקעות. שאלתי היא: למה עד היום לא התבצעה החלטה זו? מה עשית, כבוד השר, כדי לבצע אותה?

כבוד השר, שרים אחרים באו עם צוות של עוזרים שישב כאן, עם טלפונים והכול. אתה מתמודד לבד. עלה והצלח. עמק בית-נטופה,

חברי חבר הכנסת גנאים, אני מכיר את ההחלטה. עסקתי בה בשנת 2001 עם תקציב ממשלה מיוחד של כמה עשרות מיליוני שקלים כדי לבצע את הפרויקט הזה. 60. התקציב הראשון היה 38 מיליון שקל, כך אומרת ההחלטה הראשונה. עסקתי בזה בשנת 2001 ומיניתי פרויקטור מיוחד כדי לבצע את המהלך הגדול, שאני מאמין בו, של החייאת עמק בית-נטופה והפיכתו לעמק פורה. ובכל זאת, הניסיון להגיע להסדר בחלוקת הקרקעות בין החקלאים, כי בסוף צריך לבנות שם תשתיות שינקזו את המים ויאפשרו את הגידולים החקלאיים שם, היה לא פשוט. לשמחתי, עוסקת בנושא הזה מנהלת מחוז המרכז שרה איל. היא עשתה פעולה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו כמעט כמעט נמצאים בקצה של הסדר הקרקעות בין כל המגדלים. נדמה לי שהנתון האחרון היה ש-89% מהחקלאים הגיעו לסיכום שיאפשר את המשך הפעולה. במקביל, נעשית פעולה מקיפה בינינו לבין המשרד להגנת הסביבה. משרד החקלאות חושב שהוא יכול להניע את התהליך של המשך ביצוע פרויקט בית-נטופה,

המשרד להגנת הסביבה, יש לו חששות שעמק החקלאות בבית-נטופה יהפוך להיות עמק של בנייה, ואנחנו מתגוששים בשנתיים, שלוש השנים האחרונות בניסיון להגיע להסכמות עם המשרד להגנת הסביבה. אני משוכנע לחלוטין שאם אתה תפנה בשאילתא לשר להגנת הסביבה, כדי שיאיץ את האפשרות להגיע להסכמות ולהבנות, אני אוכל לראות את עמק בית-נטופה בשנים הבאות פורה. בכל מקרה, זה אחד הדברים החשובים מבחינת משרד החקלאות. אני חושב שהוא נכון גם לטבע, גם לפרנסת החקלאים וגם למדינת ישראל. בכל מקרה, הוא אחד מיעדי המשרד. אני מאוד מקווה שתהיה גמישות של חברינו הטובים במשרד להגנת הסביבה, אז אני מציע שתפנה גם לשם. תודה רבה. חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אני לא יודע בדיוק מהן השאלות, שמעתי חלק

אני רוצה לשאול, כבוד השר, לגבי המדיניות של המשרד לפיתוח ענף החקלאות במגזר הערבי. הרי יש הבעיה עם מכסת המים לחקלאים הערבים, יש הבעיה עם מכסה לפיתוח ענף הרפת וענף הלול במגזר הערבי, והדבר האחרון, אנחנו יודעים את מידת האבטלה והעוני, ומצד שני, העדר תשתית ראויה לפיתוח הענף הזה באוכלוסייה הערבית. הנושא האחרון, כידוע לך, יש מגדלי צאן במגזר הבדואי, יש בערך 360,000 ראש, יש יותר מ-1,200 משפחות שמתפרנסות מהענף הזה, והן מגדלות את זה כענף מסורתי. זה הופך להיות חלק מאופן וצורת החיים בנגב. המדינה כמעט לא מסבסדת ולא תומכת במגדלי הצאן, ולאחר 30 שנה, באופן פתאומי, משרד החקלאות היום מתנה את מתן היתרי הרעייה בקבלת אישורים של רשויות המס. אין לי טענות לגבי הדרישה לפנות אל רשויות המס, אבל מדוע ההתניה הזאת? משרד החקלאות איננו קבלן משנה של רשויות המס, הוא משרד שעומד בפני עצמו. מדוע לא מאפשרים תקופת מעבר, כדי שהחקלאים בנגב יתמודדו עם הדרישה הזאת? אחרת הענף הזה יחוסל ויהיו יותר מובטלים, מה גם שיש מפעלים קורסים. דווקא בשנה הזאת, כשיש מיתון, יש בעיות, מנסים לחסל את הענף הזה?

אתה יכול לעמוד שם. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני נמצא אתך בקשר כל השנים בנושא החקלאות במגזרי המיעוטים בכלל ובאזור הנגב בפרט. כשלא היית פה אמרתי מה היתה המדיניות שלי בשלוש השנים האחרונות בנושא פיתוח החקלאות במגזר המיעוטים. אנחנו נתנו העדפה מתקנת לפיתוח החקלאות במגזר המיעוטים. שדרגנו תשתיות חקלאיות, ביצענו דרכים חקלאיות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, ביטלנו את הצורך באיגום משאבים, עברנו ממצב של 60 40, 60% מענק של המשרד ו-40% של הרשות המקומית, למצב של 100% מענק. אין תקדים כזה בשום משרד ממשלתי, וביצענו את זה במיוחד לטובת החקלאות במגזר המיעוטים. ביצענו פיילוט להוצאת דירים אל מחוץ ליישובים. אנחנו רוצים להוציא את כל גידולי העדרים מתוך מרכזי היישובים החוצה. זה נתקל בלא-מעט בעיות, אבל אנחנו נבצע את הפעולה הזאת, כדי שבתוך היישובים יגורו אנשים ולא בעלי-חיים, עשינו שדרוג של ענף שמן הזית, פיתחנו חקלאות אינטנסיבית במסגרת תקציבי שנת השמיטה, הקמנו ועדה להסדרת ענף החזיריות, אנחנו מפתחים את ענף חלב הנאקות ומוצריו, שהוא די מתאים לאזור שאתה חי בו. לגבי הנושא של המרעה באזור הדרום, אנחנו צריכים להבין שבכל זאת, מדינת ישראל, כמו כל העולם, הולכת ומתייבשת. אני פניתי אל משרד האוצר בשבועות האחרונים, גם עדכנתי אותך, מתוך כוונה לקבל תמיכה כדי להאכיל את בעלי-החיים באזור הנגב, על מנת שהם לא יצטרכו לנדוד צפונה ולרעות, בתמיכה כספית ישירה להאכלה ולהאבסה שלהם. אנחנו עובדים על זה. אנחנו בסופו של דבר נגיע להסדר הזה, כדי שיהיה אפשר להשאיר חלק מהמגדלים באזור הדרום, בלי לגרום להם לנדוד צפונה, על-ידי תמיכה במזון. הנושא שאתה מעלה הוא נושא שנמצא בטיפול גם מולך, חבר הכנסת טלב אלסאנע, וגם מול המערכת המשפטית במשרד החקלאות. אין לי שום כוונה, אמרתי לך תמיד, לעשות דברים שהם מנוגדים לחוק, ואני מקווה שתימצא הדרך כדי שהשנה הזאת תהווה שנת מעבר, כדי שבשנים הבאות יהיה אפשר להסדיר את כל הפעולה החוקית. אחת הבעיות כשאני רוצה לבוא,

ולתמוך בכסף, היא העובדה שחלק לא מנהלים ספרים. מדינת ישראל לא יכולה לתת,

אנחנו כבר בכל זאת, 60 שנה. אז הטכניקה היחידה, כדי שנוכל לתת שטחי מרעה וכדי שנוכל לתת תמיכה כספית בגין האבסה, היא שאתה תפתח את הספרים שלך ונדע לאן אנחנו מעבירים. אני מעריך מתוך השיחות אתך שגם אתה רוצה שיהיה סדר, וכל מה שאתה מבקש כרגע, שהשנה הזאת תיחשב לשנת מעבר. הבטחתי לך טרם פתיחת הדיון שברגע שאני אגיע למשרד היום בצהריים, אני אבדוק עם המערכת המשפטית אם משהו הסתדר ואפשר לגשר בין הפערים שאתה מעלה לבין התפיסות המקצועיות של השר והמשרד, ואנחנו נעשה כל מאמץ כדי להגיע להבנה.

בבקשה, אבל מהר, הערה, משפט קצר. הסקירה היא מאוד כללית, כבוד השר. אנחנו לא יודעים מה שיעור התקציב שאתה מקצה מהתקציב של משרדך לפיתוח החקלאות במגזר הערבי. אתה אומר: אנחנו עושים. בפועל, אנחנו לא רואים מה שאתם עושים. מכסת מים, כמה?

גם חלוקת שיעור התקציב שמוקצה למגזר הערבי. ומשפט אחרון לגבי מגדלי הצאן. הרי כל הרשימה של מגדלי הצאן נמצאת אצלכם במשרד החקלאות. רשויות המס, אילו רצו, יכולות לדרוש גם שמות, גם מספר עדרים, אבל רשויות המס לא מעוניינות בזה. אתם מכבידים גם על,

צריך סדר, קצת סדר.

אתה תעשה את הפעולה שלך, אני אעשה את הפעולה שלי. זה בלתי הגיוני שאתה מגן על משהו שהוא לא תקין. אני מסכים אתך, אבל נעשה את זה בצורה מסודרת. שרשויות המס יעשו את העבודה שלהן, ומשרד החקלאות יעשה את העבודה שלו. אני אמרתי את שלי בעניין, אמרתי את שלי וגם אמרתי לך. אין מה לעשות, המערכת היום, כדי להקצות שטחי מרעה, כדי לתת תמיכה כספית, פניתי בימים האחרונים אל שר האוצר, ביקשתי 14 מיליון שקלים כדי לתמוך בהאבסת בעלי-החיים והעדרים באזור הדרום. עם זאת, תעזור לנו לעזור לכם. אנחנו לא מקצצים מכסות מים במגזרי המיעוטים. כל חקלאי שנדרשת לו תוספת מים כדי לקיים את הגידולים שלו, יש הנחיה מסודרת שלי במשרד החקלאות לאפשר את זה. זאת מדיניות שהיתה גם בקדנציה החולפת-חולפת וגם בקדנציה האחרונה. אין קיצוץ במכסות מים למגזרי המיעוטים. כל חקלאי שרוצה להתקדם, אנחנו מאפשרים לו את זה, כל חקלאי שרוצה תוספת מים, אנחנו נותנים לו. אבל זה לפי כללים מסוימים.

חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מושב אבשלום בעוטף-עזה, מוכר לך, אדוני השר. אני לא מדבר כרגע על היישוב עצמו, על התושבים, על החקלאים שם, אני מדבר על כל התושבים בעוטף-עזה. יש שם בעיות אמיתיות, שחלקן, דיברת עליהן: נושא של מכסות מים, שבאמת סובלים שם, הנושא של הפועלים הזרים, רוב גידולי השדה שנמצאים היום בחממות, הם לא מצליחים להוריד את הגידולים ולא לקטוף את הפירות, וכמובן, כל הנושא של קו האשראי, סובסידיות, שמשרד החקלאות מדי פעם היה מעניק. היישובים האלה במצב קשה מאוד, אני מדבר בדגש על אבשלום, אבל אני מעריך שגם יתר היישובים. הייתי רוצה, אני לא בטוח שתוכל לתת לי תשובה היום, שרק תבחן את זה במשרד, במה ניתן לעזור להם.

אתה יכול להישאר שם, אולי תרצה להעיר משהו. בבקשה, כבוד השר. האזור של עוטף-עזה בכלל והיישוב אבשלום בפרט יקבלו את העדיפות הנדרשת כדי שילכו ויתפתחו. אני מודע לעובדה שחברי חבר הכנסת אהרונוביץ, גם בגלל קרבתך לחקלאות הישראלית וגם בגלל תמיכתך, נעשה הכול יחד כדי לתת להם את העדיפות הנדרשת גם בנושא מי השפד"ן. הקיצוץ יהיה מתון יותר. גם בנושא העובדים הזרים, חבר הכנסת חרמש הזכיר כאן קודם, שטרם אושרה המכסה לשנת 2009. אני מקווה שהיא תגיע בשבועות הקרובים לאישור ממשלת ישראל. בנושא התמיכות האחרות, הסדרנו כמובן את הפיצוי לעוטף-עזה, ומינהלת ההשקעות תמשיך לתת תמיכות גם בעתיד. תודה רבה, אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת זאב בילסקי, אחרון השואלים.

כבוד היושב-ראש, אדוני השר, קודם כול, לא האמנתי שתבוא היום, חשבתי שתישן לפחות כמה לילות עכשיו, אבל יישר כוח, זה באמת כבוד לכנסת. אני רוצה לשאול את השר בנושא החטיבה להתיישבות. אני מבין את הקו של השר, ומאחר שהשר הולך להמשיך בתפקידו בתקופה הקרובה, הוא מנסה להשלים ולהעביר את כל החטיבה למשרד החקלאות. אני רוצה לנסות לדבר אל השר, כדי שישקול את זה פעם נוספת. מי כמוני יודע את כל הקשיים שליוו את כל המהלכים בין השר שקיבל אחריות על החטיבה לבין החטיבה, אבל יחד עם זאת, אם אתה חוזר לשם, אני מסתדר אתך. אני יודע, יכול להיות שיבוא מישהו שתסתדר אתו עוד יותר טוב. לכן אולי באמת כדאי שאדוני השר יחכה קצת, אני בטוח שראש הממשלה יישא וייתן ויביא יושב-ראש חדש מהר מאוד, גם לסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית. עצם ההשארה של החטיבה שם תאפשר לך הרבה יותר ממה שתוכל לעשות כאשר היא תהיה חלק אינטגרלי של משרד החקלאות, על כל מה שקורה כשאתה לוקח יחידה ושם אותה

וזה הופך להיות חלק מהמשרד, ואותם יתרונות,

יכול להיות שלא הובנתי, אני פשוט עוצר אותך. לא ביקשתי לקלוט את העובדים ממשרד החקלאות בחטיבה לתוך משרד החקלאות. אני עובד בדיוק על-פי המתווה שאתה כיושב-ראש הסוכנות היהודית לשעבר ואני סיכמנו. המתווה הוא ברור מאוד: הממשלה קובעת מדיניות, והחטיבה להתיישבות מבצעת אותה. לא החטיבה להתיישבות קובעת את המדיניות לממשלה. בדיוק כמו שאתה ואני סיכמנו.

אז אני בטוח שהרוח הטובה ששררה בינך וביני תשרור גם עם היושב-ראש החדש, ולכן, אם אדוני מצהיר פה שכוונתו היא לא לקחת ולהעביר את כל החטיבה, כגוף אורגני, או חס וחלילה לפטר את כל עובדי החטיבה ולהקים חטיבה חדשה במשרד החקלאות, נחה דעתי. אמרתי את זה. החטיבה להתיישבות היא חטיבה מצוינת לביצוע מדיניות הממשלה באזורים שהממשלה החליטה לתת להם עדיפות, אבל היא לא יכולה לקבוע לממשלה את המדיניות שלה. זה הדבר היחיד שהממשלה מבקשת. היא נותנת כסף, והיא רוצה שתעשו אחת,

ארבע. אתם זרוע ביצועית מצוינת. כדי שתוכלו לקבל את הכסף ולעשות עבורנו את העבודה, אנחנו צריכים לפקח על מה שאנחנו נותנים. זה הכול. זה כל מה שנאמר פה. המעבר הוא לא כדי שהפקידים בחטיבה יהיו פקידים במשרד החקלאות. אני לא צריך הרבה עובדים במשרד. אין צורך בזה. אני צריך לקבוע מדיניות שתתבצע והמערכת תוכל לבקר אותה, בדיוק על-פי אותו מתווה. למה אמרתי שאם היית נשאר שם מבחינתי היה אפשרי יותר לבצע? כיוון שהחסמים בדרך כל הזמן הם כדי למנוע את הפעולה הזאת. אני לא זז מהמתווה שסוכם בינך, כיושב-ראש הסוכנות, לביני. אולי צריך להזכיר ליושב-ראש הסוכנות לשעבר וחבר הכנסת הנכבד דהיום, שקמה זעקה גדולה בכנסת כאשר ראש הממשלה מר אולמרט החליט להעביר את הסמכויות מהסוכנות היהודית למשרד החקלאות.

משום שהוא יורד לשורשיהם של עניינים הרבה יותר עמוקים, ואם אנחנו ניגרר, אני לא יודע איפה נוכל לעצור. יכול להיות שנצטרך להאריך את סדר-היום בכמה שעות כדי למצות את כל הדיון.

להגיד מלה אחת, אדוני היושב-ראש, לחבר הכנסת ריבלין. כשראש הממשלה החליט את מה שהוא החליט אנחנו נזעקנו, ומאוד פחדנו. אבל כאשר הכרנו יותר את שר החקלאות הנוכחי, נחה דעתנו. אם זה על בסיס אישי, גם אנחנו מסכימים, אבל אנחנו לא רוצים, שזה לא יעבור עם כל שר. מאה אחוז, אני מסכים אתך, ואנחנו נבדוק את זה שר-שר. עוד דבר, אדוני היושב-ראש, אבל אתה חייב לסיים, היתה לך מכסה של נושא אחד, אבל בבקשה. חבר הכנסת טיבי אמר לי שהוא נותן לי את הזמן שלו. הוא לא כל כך נותן כי עוד מעט הוא בא לגבות את זמנו.

אני יוצא עכשיו מישיבה של השדולה למען מפוני גוש-קטיף. הייתי פונה לשר ומבקש ממנו, מכיוון ששנינו יודעים את העוצמות והיכולות של החטיבה, יכול להיות שחלק מהפתרון הוא לקחת את החטיבה ולשים אותה על כל מה שלא הצלחנו לעשות למען מפוני גוש-קטיף, ואז יכול להיות שנוכל לבוא, נקרא לה חטיבת סל"ע, ואז תהיה לנו מינהלת חטיבת סל"ע. אני לא נכנס לסל"ע, יחליט מי שיחליט, אבל החטיבה להתיישבות, עם התקציבים שיש לה, עם היכולות שיש לה, יכולה לסייע בצורה משמעותית לאותם אנשים, שכפי שאנחנו יודעים, גורלם לא שפר עליהם. תודה לך. בבקשה. אני באמת חושב שמשרד החקלאות צריך לטפל בחקלאים מפוני גוש-קטיף ולמצוא את הכלים לטפל בבעיה שלהם. אין ספק שיש קושי גדול בהחזרת החקלאים מגוש-קטיף לעבודה בחקלאות, וככל שיימשך זמן השיקום שלהם, הסיכוי שהם יחזרו לחקלאות קטן יותר. אני די פתוח לפתוח את זרועותי, מעת לעת התקבלו אצלי פניות רבות, גם מחבר הכנסת ראובן ריבלין, כדי לסייע לחלק מהחברים שם. אני חושב שיש לנו הכלים הדרושים כדי למצוא להם את הפתרונות, ואני מאוד מקווה שבשנים הבאות נמצא את הדרך להחזיר את מי שרוצה לחזור לחקלאות בתוך האזורים המוגדרים לכך, כפי שהחליטה הממשלה בזמנו, לעיסוק בחקלאות. תודה רבה. אומנם הכרזתי על חבר הכנסת בילסקי כאחרון הדוברים, ואומנם מקובל כאן שחבר כנסת שנקרא בשמו ואיננו נוכח מפסיד את זכותו לדבר,

מזכיר הכנסת העיר לי שחבר הכנסת טיבי שלח לו אס.אם.אס ובו הוא ביקש לברר מתי הוא צריך לעלות, והמזכיר לא פתח את המכשיר. ספק אם מגיע לך שנתחשב בתירוץ הזה, אבל אתה נהנה מהספק, ואתן לך את האפשרות להציג את השאלה בקצרה. כל כך הרבה זכויות שלי נגזלות,

רק את הזכות הזאת אתה נותן לי? תודה רבה. תודה לפנים משורת הדין. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שאלה המורכבת משני סעיפים: הסעיף הראשון, מה אתה עושה כדי להגדיל את מכסת אישורי הכניסה לפועלים פלסטינים על חשבון מה שמכונה פועלים זרים, תאילנדים, רומנים וכדומה? יש מקום לכולם. השאלה השנייה מתייחסת למגוון הביקורת שנמתחה על הפגמים ועל התפקוד במשרד החקלאות. השאלה שלי, אדוני, היא אם המינוי החדש שלך לשר החקלאות בממשלה הבאה יהיה שינוי מרענן שעשוי לבלום את ההידרדרות שהיתה בתקופתו של השר הקודם,

בשאלה המתוחכמת, היוצאת מן הכלל, אני משאיר לך להחליט. אני אנסה לשדרג את עצמי בקדנציה הבאה ככל האפשר. אבל אני משוכנע לחלוטין שאם אתה ואני נצטרך להתמודד

אצל החקלאים במגזר הערבי, אני לא בטוח שאתה מנצח אותי. זה לא בטוח. דבר אחד בטוח: אצל הערבים שלך אתה ניצחת אותי ואותנו אתמול. בגללם אתם נכנסתם לממשלה. בזה אני לא בטוח.

גם המחוז הערבי וגם המחוז הדרוזי הצביעו בעד הצטרפות לממשלת ליכוד. אין משהו מגוחך יותר מזה. מה רע בכך? אז זה פעמי שלום, מה רע בכך?

לשאלה הראשונה, אני בעד כניסת פועלים פלסטינים מהשטחים לעבודה בחקלאות במדינת ישראל. בדרך כלל אנחנו מצליחים למלא, בכל פעם שאנחנו מקבלים מכסה אנחנו צריכים לעשות פעולה מהירה ולאפשר אותה. אני יכול להגיד פה משהו שבדרך כלל לא אומרים: חלק גדול מהפועלים שעבדו בשנים האחרונות אצל חקלאים בתחומי "הקו הירוק" הקשרים נשמרים עד היום, בחלק מהמקומות גם המשכורת ממשיכה להיות משולמת, מתוך עניין הומניטרי לחלוטין, והקשר בין החקלאי לבין מי שעבד אצלו מעבר ל"קו הירוק" נמשך, לשמחתי. הייתי שמח, ככל שהמכסה תגדל, יהיה יותר טוב. יש מקום גם לתאילנדים וגם לפועלים הפלסטינים. למרות המצב הלא-טוב, יחסית, בשנים האחרונות, בכמה תחומים אנחנו ממשיכים להעסיק פועלים פלסטינים, גם במסיק הזיתים וגם בקטיף המלפפונים, בדרך כלל לתעשיית החמוצים, ולשמחתי זה יימשך גם בשנים הבאות. אני מאוד מקווה שהמערכת המתוחה תסתיים, והפלסטינים יחזרו לעבוד בחקלאות בישראל בהיקף שהיה קודם לכן. זה לא משנה את דעתי האישית בעניין, והתשובה שנתתי קודם מתאימה גם כאן, אני מאמין גדול בשיתוף פעולה עם הפלסטינים. אני חושב שמי שמכיר את הפעילות שלי אל מול הרצועה ואל מול יהודה ושומרון במה שקשור להעברה וכניסה של תוצרת חקלאית, לשני הצדדים, בסיוע למערך ההדרכה בשטחים, גם ביהודה ושומרון וגם ברצועה, לשירותים הווטרינריים ולכל הדברים שנעשים כל הזמן, אני יכול לומר את מה שאני אומר: שיש לא מעט חקלאים ברצועת-עזה שמכירים את הטלפון האישי שלי ומרימים טלפון בכל בעיה שיש להם.

בכל ממשלה שתהיה, גם בממשלה הבאה. אני שמח שאני כתובת גם לחקלאים בצד הפלסטיני וגם לאנשים אחרים. בעניין הזה, שאף אחד לא יחשוב אחרת. אין שום אפשרות למנוע מחלות בעלי-חיים בלי קשר עם הצד השני, כפי שאי-אפשר לטפל במי הקולחין כדי להביא אותם לשטחי ישראל בלי שיתוף פעולה. זה לא קשור לדעות האחרות.

אני מאוד מודה לך על ההזדמנות והאפשרות. אני מודה לך מאוד ומאחל לך הצלחה בתפקידיך הציבוריים הבאים, ואפילו מאחל לך שכשתמסור דוח של הממשלה ה-32 לכנסת התשע-עשרה תוכל להזכיר את מה שדיברת היום ולהצביע על חלק מהבעיות כעל בעיות שהצלחת לפתור.

אדוני היושב-ראש, ואני מאוד מקווה שאת הדוח שלי אני אמסור אחרי שאתה תמסור את הדוח שלך, גם כן כשר.

רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, שגם הוא דוח שרי הממשלה ה-31 לכנסת השמונה-עשרה. אנחנו נשמע דיווח מפי השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת אברהם דיכטר, ומולו יעמדו שני חברי כנסת ושואלים מקרב הנוכחים כאן, אם ירצו להוסיף. חבר הכנסת אורי אריאל ביטל את השתתפותו, לכן חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יהיה ראשון המגיבים, וחבר הכנסת יוחנן פלסנר יהיה השני. אני מבקש להוסיף

והיו נרשמים והכול מסודר, אבל אתה כן תוכל להיות ראשון המגיבים. כבוד השר לביטחון פנים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית, אני מברך על היוזמה הזאת, שניתנת לשרים, לי באופן אישי, ההזדמנות להציג כאן בכנסת את תמצית הפעילות שלי כשר לביטחון הפנים בשלוש השנים האחרונות כמעט.

משטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר הם גופי הביצוע המרכזיים של השר לביטחון הפנים, כדי לממש את האחריות, כשר לביטחון הפנים, או כפי שמוגדרת האחריות או הייעוד במשטרת ישראל: השמירה על ביטחון הנפש והרכוש. מקובל לומר שמשטרת ישראל היא חדר המיון של מדינת ישראל, ויש הרבה אמת באמירה הזו, מפני שבאמת משטרת ישראל היא הגוף שפוגש את האלימות כשזו מתפוצצת בפנינו, אם בתאונת דרכים או אלימות במשפחה או אירועים אלימים אחרים בין אנשים שמכירים זה את זה. משטרת ישראל היא בדרך כלל הגורם הראשון שנמצא בשטח או מוזעק לשטח, והנפגעים בדרך כלל רואים את המשטרה כגורם הראשון, את השוטר לבוש במדיו הכחולים, ולכן תמיד האירועים האלה נראים כאירועים שהמשטרה אחראית למניעתם ולסיכולם ולטיפול בהם. אבל כולנו מבינים שבדברים האלה המורכבות היא הרבה יותר גדולה מאשר חיבור נקודה לנקודה בין השוטר לבין האירוע. לעתים המשטרה בהקשר הזה היא באמת חדר המיון, שכמו כל חדר מיון נדרש לטפל בכל הבעיות. די אם אזכיר נתון אחד, אדוני היושב-ראש: למשטרת ישראל, למוקד 100, מה שנקרא, מגיעות מדי שנה כ-10 מיליוני קריאות. 10 מיליוני קריאות מדי שנה, זה סדר-גודל של כמעט 900,000 קריאות בממוצע בחודש. רובן המכריע של הקריאות האלה לא רלוונטי לעבודת המשטרה, אבל האזרח הממוצע במדינת ישראל, בצר לו, ללא שום קשר לשום דבר אחר, הילד איחר להגיע מהחוג או כל דבר אחר בנוסח הזה, האצבע מיומנת מאוד בחיוג למוקד 100. מטבע הדברים, זו אולי אחת הנקודות המשמעותיות ביותר כשאנחנו מדברים על אמון הציבור במשטרת ישראל, למרות האמון, ולמרות הירידה בו, ולמרות השינויים, בסופו של דבר האזרח הממוצע במדינת ישראל מחייג למוקד 100. זאת בשבילו הכתובת האולטימטיבית לטיפול בכל בעיה שהיא. השנים הראשונות, 2006 2007, מכניסתי לתפקיד, הוקדשו קודם כול לגיבוש המדיניות למשטרת ישראל בראייה של הרבה מעבר לשנה אחת, ואני אגע בזה בהמשך, אבל הדבר המיידי היה להקדיש את השנים האלה, 2006 2007, לבלימה של הגידול בכל מה שקשור לאלימות הרחוב, פשיעת הרכוש, פשיעת הסמים, חיזוק תחנות המשטרה כגורם המרכזי שהאזרח פוגש, בין שהוא בוחר בכך

חלק ממפגשי המשטרה-אזרח הם לאו דווקא על-פי בחירתו של האזרח. בהרבה מאוד מקרים המשטרה מחליטה על המפגש הזה, לעתים למגינת לבו של האזרח ולעתים לשמחתו הרבה. בתקופה הזאת, של 2006, גובשה מדיניות השר לחמש שנים קדימה, וב-2007 היא גובשה עבור שירות בתי-הסוהר.

לראשונה בתולדות משטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר הם קיבלו מדיניות וגיבשו תוכנית רב-שנתית לחמש שנים קדימה. היה ניסיון כזה בשנת 1980,

לגבש תוכנית רב-שנתית, אבל היא לא עברה מהנייר אל הפועל. בשנת 2008 התחלנו בהורדה מאוד משמעותית של כל מה שקשור לעבירות פשיעת רכוש ופגיעה מאוד משמעותית בפשיעת הסמים ובארגוני הפשיעה הארציים, מה שבישראל מקובל לקרוא לו בטעות "משפחות פשע". משפחה היא דבר חם. כנופיות פשע הן דבר קר, מנוכר, וכל תכליתן לעשות הרבה כסף במעט זמן על גבם של אחרים, אם מדובר באזרחים, אם מדובר בתיירים, אם מדובר בממשלת ישראל או במדינת ישראל, נכסים לאומיים, לעשות הרבה כסף, מהר, בכל דרך שהיא:

לא-חוקית, ופגיעה בחפים מפשע עד כדי רציחתם. היציאה לדרך עם התוכנית הרב-שנתית, גם במשטרת ישראל, גם בשירות בתי-הסוהר, היא דבר שאני רואה אותו כמשמעותי מאוד בייצוב ובעיצוב הגופים האלה, והמשרד לביטחון פנים בכללו, לשנים הבאות. התוכניות האלה הן בעצם מסגרת שמאפשרת גם למשטרה, גם לשירות בתי-הסוהר וגם למשרד לביטחון פנים לקבוע מדיניות אסטרטגית, להגדיר יעדים בהיבט ארוך טווח, אבל עם חיבור למציאות קיימת, בכמה ממדי זמן, וקבענו גם את הזמן המיידי, אם אני מסתכל על סוף 2008 לקראת 2009, ממש עד מחצית 2009, הטווח הקצר עד סוף 2009, הטווח הבינוני עד סוף 2010, והטווח הארוך עד סוף התוכנית הרב-שנתית, במשטרת ישראל זה 2012, בשירות בתי-הסוהר זה 2013, ובמקביל נבנתה גם במשטרה וגם בשירות בתי-הסוהר תוכנית ארוכת טווח מאוד, בתחום התשתיות, מפני שאם בצה"ל המטוס העתידי נקבע כבר לעשר שנים קדימה, אז ה-F35 של משטרת ישראל, או של שירות בתי-הסוהר, זה מתקני הכליאה של מדינת ישראל, שראוי לתכנן אותם בראייה ארוכת טווח, כך שאני מאמין שעד 2020 יהיה אפשר לדבר במונחים של כליאת אסירים במדינת ישראל במתקנים משופרים, ולא ב"משטרות טיגרט" משנות ה-30 של המאה הקודמת, שנבנו על-ידי הבריטים לתכלית אחרת לגמרי. של האלף הקודם.

כדי לשמש לתכלית אחרת לגמרי, לא לכליאה, וכאן התוכניות הן גם של התייעלות. אני רואה לנגד עיני, וממליץ לחברי הכנסת לראות גם כן, לקחת מודל כמו מגדל מ"מגדלי עזריאלי" ולדמיין את המגדל הזה כבית-סוהר שיש בו כלואים, וסמוך לו, או בתחתיתו, בית-משפט, ולא להמשיך לנייד מדי יום בין 1,400 ל-1,800 אסירים בכבישי הארץ. אדוני היושב-ראש, 1,400 עד 1,800 אסירים פליליים וביטחוניים מנוהלים מדי יום בכבישי הארץ. זהו בית-סוהר גדול על גלגלים, חמישה ימים בשבוע באופן מלא, ובשישי-שבת באופן מצומצם יותר. אין שום סיבה שבאותה מדינה גורם הכליאה, שירות בתי-הסוהר במשרד לביטחון פנים, עם בתי-המשפט, עם משטרת ישראל, לא יחברו, במקומות שאפשר, את הדברים האלה, אבל אני נותן את זה רק כדוגמה לתכנון ארוך טווח מאוד בתחום התשתיות, כפי שאמרתי, עד 2020. במשטרת ישראל הנושא הזה הולך לקרום עור וגידים על-ידי הקמת המרכז הלאומי ללחימה בפשיעה של משטרת ישראל, שייבנה בבית-דגן, שם ישבו כל היחידות שעוסקות בלחימה בפשיעה, גם מה שנקרא היום "להב 433" יחידה

שאיגד כבר בתחילת 2008 את כל היחידות שהיו אז מפוצלות, כל אחת יחידה אוטונומית, היום הן גוף אחד, עם מכפילי כוח מאוד משמעותיים, ואגע בזה בהמשך הסקירה. הבעיה היא שבתי-המשפט לא מתלהבים מזה, אדוני השר. חבר הכנסת בילסקי, גם בתי-המשפט הבינו את היתרון האדיר שבסוגיה הזאת, אבל זה לא רק בתי-המשפט, היום כדי להביא אסירים לבית-משפט אתה נדרש להעביר אותם באוטובוסים שמובילים הרבה מאוד אנשים, אתה נדרש להביא אותם מוקדם בבוקר, כדי שיהיו בזמן, לרצונם של השופטים, שרוצים לפתוח את המשפט בזמן, ואתה נעדר גמישות, אתה צריך להביא עשרות אסירים, במטרה להיות יעילים, להביא אותם מספיק מוקדם, בעוד שבשב"ס עזריאלי כזה, אם אני יכול להשתמש במונח הזה, אתה יכול להוריד אסיר מהקומה ה-20 לאולם המשפט סמוך מאוד למועד המשפט, ולא לעשות את זה לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל. זה גם לכבודו של האסיר, זה ודאי לכבודו של בית-המשפט, להביא את האסיר בזמן, כשהוא לא נגרר בכבישים שעות ארוכות וממתין, בלא-מעט בתי-משפט מתקני המעצר הם משפילים, ולצערי, גם בנושא הזה לא ראינו בשנים האחרונות פריצת דרך. לכן, כשמביטים קדימה אפשר לחבר את זה, וההתלהבות מבתי-המשפט, הגם שניצניה כבר נראים, הפריחה תגיע גם תגיע, אין לי ספק בכך. מניסיוני כיושב-ראש ועדת החוקה אני רוצה להעיר שלפעמים הסעת עצירים, או אסירים, לבתי-משפט, מרחק של 20 או 30 ק"מ, לוקחת יומיים, ובדרך הם עוצרים ונמצאים במקום אחר לילה אפילו, כדי לכלכל את סידור העבודה במשאבים המוגבלים שיש לשירות בתי-הסוהר.

לא מתאר לעצמך כמה משקיעים רק כדי להעביר את העצירים. אם השר יצליח בזה, כבר שווה את כל הקדנציה שלו. מאחר שהמדינה שלנו לא גדולה בשטחה, באורכה, השינוע הזה של אנשים במשך יומיים הוא לא בגלל גודל המדינה, אלא בגלל ריבוי מתקני הכליאה וריבוי בתי-המשפט, ועובדה שגם כאן הכיוון הוא להתייעל, לכנס את כל בתי-הסוהר למספר קומפלקסים קטן, ומה שתיארתי קודם לכן הוא רק דוגמה. אין ספק שבסופו של דבר זה יהיה לא רק עניין של יעילות, אלא גם עניין של חיסכון, גם בכוח-אדם, גם בליווי, הגם שהיתה מהפכה בכל נושא ליווי האסירים בשנה וחצי האחרונה, כל הכליאה במדינת ישראל עברה ממשטרת ישראל לשירות בתי-הסוהר ומצה"ל לשירות בתי-הסוהר, וליווי אסירים עבר ליחידה מקצועית, נחשון, שלא רק שהיא יחידה מקצועית בליווי, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך ולכנסת: אחד הדברים שאפשר לומר שהוא by-product, ובעיני הוא במלוא מובן המלה, זה אמירות של שופטים במדינת ישראל, כשהמהלך יצא לדרך בתחילת 2008 פנו אלי בעל-פה ובכתב שופטים והביעו את תודתם על כך שהם יכולים לקיים משפטים באופן רגוע, ולא להביט בחצי עין לעבר דלת החירום, שמא מי מהעבריינים באולם יתפרץ לעברם. מי שמכיר את יחידת נחשון, היא יחידה מקצועית לעילא ולעילא, ובהחלט תרמה מאוד לקיום משפטים בצורה יותר בטוחה מבחינת אופן ניהולם. אבל אני רוצה לחזור לנושא העיקרי. לא, לא, העברת הכליאה מצה"ל, "קציעות", "מגידו", "עופר" לשירות בתי-הסוהר וממשטרת ישראל לשירות בתי-הסוהר נועדה לתת את התחום הזה בידי מקצוענים. כליאה זה מקצוע, ליווי אסירים זה מקצוע, ולכן רצינו לאפשר למשטרה לעסוק בענייניה, וגם לצה"ל לעסוק בענייניו. אני לא חושב שנכון שבצה"ל יעסקו בכליאה. יושבים כאן מומחים שמכירים את זה, הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון זוכר היטב את המשמעות של כליאה, של אנשי מילואים שצריכים להיות סוהרים. אני שמח שהנושא הזה עבר, לשביעות רצונן של כל המערכות, ואגע בזה בהמשך. אנחנו צריכים לתכנן את הזמנים שלנו. אדוני היושב-ראש, תאמר לי את זמן הגג ואני מתחייב להתכוונן בהתאם. יהיה לך הרבה זמן גם בהמשך. אני רוצה לתת לחברי הכנסת אפשרות להתייחס. חלק מהדברים שאתה רוצה לומר עכשיו יבואו גם כתשובות על מה שהם יעלו. תאמר לנו עכשיו בשתי דקות את הנושאים המרכזיים,

אם יהיה זמן ותרצה, אלה מהם שחשובים לך ולא יעלו בדיאלוגים, אתן לך זמן נוסף להשלים אותם. אדוני היושב-ראש, אני חושב שבסיכום כזה, של שלוש שנים, מעבר להיבטים העקרוניים בכל מה שקשור להגברת ההרתעה ולחיזוק תחושת הביטחון של הציבור: לחימה בעבריינות, בפשיעה, בתאונות דרכים, בשחיתות הציבורית, וכמובן, שיפור כל מה שקשור לכליאה ולליווי אסירים, כי לפני כל דבר אחר הם בני-אדם כמו כולנו, אני חושב שהדבר המרכזי, ואגע בו בהמשך, הוא נושא המשאבים. אבל לפני זה אני רוצה להגיד מלה לגבי מה שנקרא התקציב הרב-שנתי, שהוא המשך ישיר של התוכנית הרב-שנתית של משטרת ישראל. משטרת ישראל מעולם לא נהנתה מתקציב רב-שנתי. ארגון עם סדר-גודל כזה של משימות, יעדים וכוח-אדם, לא יכול להתנהל ללא תקציב רב-שנתי. כאן אנחנו נמצאים עם תשתית מוכנה, והכוונה היא, אני מקווה שבתקציב 2009, לכשיאושר, שיונחו האדנים, כדי שבמשטרת ישראל יהיה אפשר לבנות תקציב רב-שנתי, כמו שקיים בצה"ל. זה יאפשר למשטרת ישראל לתכנן את צעדיה בצורה הרבה יותר מקצועית, ואני משוכנע, הרבה יותר יעילה. אבל מההיבטים הכלליים אני רוצה לרדת, אדוני היושב-ראש, אל הפרטים, או מה שאני קורא, במרכז העשייה של המשרד לביטחון פנים,

העובדות, בעיני, הן הנתונים. בסופו של דבר כולנו יודעים שתחושות יכולות להיבנות מאירוע חד-פעמי,

הן אלה שמאפשרות לכולנו להסתכל על המגמות, להבין מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו צועדים.

חשוב מאוד לעדכן את הפורום, את חברי הכנסת, בנושא הזה. בעבירות הרכוש הקלאסיות: גנבות כלי רכב, פריצות לדירות, לבתי-עסק,

כ-60% מסך כל עבירות הרכוש במדינת ישראל, עוד פעם,

נוכל לרדת בהרחבה בהמשך. תן לנו את ראשי הפרקים של הנושאים שעליהם רצית לדבר, נעבור לחברי הכנסת, ואחר כך תוכל להשלים מה שתרצה להשלים. אגיע לנתונים בהמשך,

אני רק רוצה לומר שאנחנו יודעים לדבר, ולבדוק את עצמנו, בשלוש שנים האלה, בין 2006 ל-2008, על ירידות, והן משמעותיות מאוד, בניגוד, לפעמים, לתחושות, בכל מה שקשור לעבירות רכוש, שהן גנבות כלי רכב, התפרצויות לדירות ומקרי שוד במדינת ישראל. אבל הנושא המרכזי שיצאנו אתו לדרך בשנת 2008 היה נושא פשיעת הסמים במדינת ישראל. פשיעת הסמים היא תחום שאם משטרת ישראל לא תפעל להדבירו, אפילו לא יוגדר פשע בישראל. לא ידעו עליו כפשע בישראל, מהסיבה הפשוטה שבעבירות סמים אין מתלונן: סוחר הסמים לא מתלונן וצרכן הסמים לא מתלונן. זו עבודה נטו של משטרת ישראל, להילחם בתופעה הזאת, זה מה שנקרא במשטרה "עבירות חשיפה". הבעיה היא שהמשתמשים בסמים, כשאתה לא מצליח להתמודד אתם בתחום הסמים אתה מקבל אותם לאחר מכן כעבריינים ופושעים בכל מה שקשור לעבירות אחרות: פריצות לבתים, פריצות למכוניות, לבתי-עסק וכיוצא בזה, עבירות שוד, גנבת ארנקים וכיוצא בזה.

השימוש בסמים בישראל, הלחימה בסוחרי הסמים בישראל יצאה ב-2008 לדרך חדשה. עזרה בכך מאוד התוכנית הרב-שנתית. ב-2008 יצאה משטרת ישראל לדרך עם גוף לחימה בפשיעה בסדר-גודל אחר, שלא היה קיים במשטרת ישראל מעולם. זה גוף של יותר מ-1,000 שוטרים,

אני מאוד מבקש, אתה כבר בחריגה עצומה מהזמן שלך. תגיד לנו מהם הנושאים, או שתעצור כאן, אם אתה לא רוצה. תעביר את הכדור לחברי הכנסת ואחר כך תחזור. ברשותך, אני רוצה להמשיך את עיקרי הדברים, ולאחר מכן לאפשר, היתה לך מכסת זמן של רבע שעה. נתתי לך שלוש הארכות של שתי דקות. אנחנו מוכרחים לחיות בצורה קצת יותר דינמית. מעניין אותי שחברי הכנסת יעלו את הנקודות שמעניינות גם אותם. זאת לא רק הרצאה של השר, שמגיע הנה ואומר את מה שהוא חושב שהכי חשוב מבחינתו. יש גם חשיבות למה שחברי הכנסת חושבים. לכן זה צריך להיות באיזה איזון.

כבר נמצא על הדוכן יותר מ-20 דקות, ואני כל הזמן מבקש ומבקש. לא אמנע ממך בהמשך להדגיש את הדברים שנשארו פתוחים ולא עלו גם בדברי חברי הכנסת, רק מבחינת סדר הדיון, תהיה קצת קשוב לפינג-פונג. זה מה שאני מבקש.

אני צריך עוד שתיים-שלוש דקות כדי לתמצת. בכל המדידות שלנו בישראל בנושא הלחימה בפשיעה,

אנחנו עוסקים בערכים נומינליים, ולא בערכים ריאליים. אנחנו לא בודקים את זה ביחס לגידול באוכלוסייה,

גם לא את תאונות הדרכים, ואני חושב שנכון לבדוק את זה כך. עם זאת, כדי לעשות השוואות למה שקורה בעולם, מקובל המדד של 1 ל-100,000, קרי, אתה בודק את זה ביחס ל-100,000 תושבים, ואז אפשר לעשות השוואות משמעותיות. במדידה של 1 ל-100,000 ירד שיעור הפשיעה בישראל בשנתיים האחרונות מ-7% ל-100,000 ל-6% ל-100,000. בערכים נומינליים: מ-6,700 מקרים ל-100,000 ל-5,700 מקרים ל-100,000. זה בהחלט נתון שמציב אותנו טוב יותר מכמה מדינות מעניינות בעולם, בהן קנדה, פריס בצרפת, ניו-זילנד, רומא באיטליה. אלה בהחלט נתונים מאוד מעניינים, ואשמח להרחיב בהמשך. במשרד לביטחון פנים עסקנו בכמה פרויקטים ארציים, המשתפים כמה משרדי ממשלה אחרים. הנושא של "עיר ללא אלימות", פרויקט שיצא לדרך ב-12 רשויות אחרי שרץ כפיילוט ברשות אחת, ויש לו הישגים מאוד משמעותיים. אני מניח שנעסוק בזה בהמשך הדיון במליאה. הנושא האחרון, תאונות הדרכים. אני יודע שאתמול סקר כאן שר התחבורה, שהוא השר שיש לו האחריות העליונה בנושא של תאונות הדרכים.

משטרת ישראל היא הגורם הדומיננטי בכל מה שקשור ללחימה בתאונות הדרכים, וכאן אני חושב שאפשר לומר שהתמונה שמצטיירת היא מאוד מעניינת, מפני שהיא באמת נותנת תחושה אמיתית שאנחנו בדרך הנכונה בכל מה שקשור ללחימה בתאונות הדרכים. החודשיים וחצי הראשונים של 2009 אפילו נראים הרבה יותר טוב ממה שציפינו לפי הנתונים של שנים קודמות. בהחלט אפשר לומר שאפשר לזהות את האור בקצה המנהרה. תודה רבה בשלב זה. הערה אחרונה, לגבי מעצרים, אדוני היושב-ראש, ואני יודע שזה נושא שקרוב ללבך. זה לא נותן לך תוספת זמן, שזה קרוב ללבי. אומנם זאת דרך ללבי, אבל שורת הדין צריכה לקבוע. אני רוצה באמת לסיים בנושא הזה. אתה לא נפרד, אתה תהיה על הדוכן עוד הרבה זמן. אני אהיה פה עוד הרבה שנים. לא, היום, היום.

אני רוצה בנתון הזה לסיים, משום שהוא באמת נתון שאנחנו נוגעים בו בחיי היום-יום. בגין השינויים הפנימיים שנעשו במשרד לביטחון פנים בכל מה שקשור לכליאה, בעשור האחרון גדל מספר המעצרים באופן משמעותי, מ-44,000 מעצרים ל-58,000 מעצרים, אבל הזווית הנכונה להסתכל על הדברים היא כמה מהעצורים מגיעים בסופו של דבר למעצר עד תום ההליכים או עד החלטה אחרת של בית-המשפט. משנת 1999, שבה 16% מהעצורים היו עד תום הליכים או עד החלטה אחרת, היום, ב-2008, הגענו ל-26%. זאת אומרת שכל עצור רביעי מקבל מעצר עד תום ההליכים או עד כל החלטה אחרת, דבר שמראה התייעלות ואפקטיביות הרבה יותר משמעותיות.

אבל תלוי איך מציגים את הדברים, אפשר גם לומר שמכל חמישה אנשים שנעצרים, ארבעה הם זכאים ולא מועמדים לדין. ארבעה מהם היו זכאים וישבו סתם.

תרשה לי לתקן: העובדה שעצור משוחרר אינה אומרת שהוא זכאי. בבית-משפט הוא בהחלט יכול למצוא את עצמו אשם. כל מה שזה אומר זה שהוא שוחרר. זה הכול. אי-אפשר להבין מזה שום דבר אחר. אבל אנחנו יודעים כמה כתבי אישום מוגשים מתוך המעצרים האלה.

זאת אינדיקציה אחרת. אגב, גם אי-הגשת כתב אישום אינה אומר שהאיש זכאי. היא אומרת שבמבחן הראיות לא היה אפשר להעמיד אותו לדין. אז הוא זכאי, מה לעשות. במדינה דמוקרטית אדם זכאי אם לא הוכחה אשמתו. זה שאין ראיות, מה הוא אשם שאין ראיות?

זה מראה משהו על ה-state of mind של השר. כולנו משקיעים המון בארגוני אכיפה, כמו משטרת ישראל, כדי לאפשר להם לאסוף מודיעין. הבעיה היא שהפער בין איסוף המודיעין לבין תרגומו לראיות הוא מוכר ומובנה. לא תמיד כשאתה יודע מודיעינית על אדם שביצע רצח, אתה יכול להרשיע אותו ברצח. לעתים אתה מצליח לעשות את זה מאוחר יותר, ולעתים אתה לא מצליח. העובדה שהיום המעצרים הם יותר אפקטיביים, ולתכלית יותר אפקטיבית, מראה שמשטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר מנצלים את מקומות המעצר בצורה הרבה יותר אפקטיבית מכפי שעשו בעבר.

נסיים לדקה. אתה נשאר על הדוכן. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוסקים בנושא שיש לו נגיעה בחיי אדם, ברווחתם, ברכושם. אני כבר אקדים ואגיד שהייתי רוצה לשמוע את הסטטיסטיקות של השר,

בניגוד לתחושתם של האזרחים, הסטטיסטיקה אומרת אחרת. אני רוצה לשאול, מדוע האזרחים חשים אחרת מהסטטיסטיקה של המשרד? תחושת הביטחון האישי של האזרח על כך שרכושו לא בסכנה, שהוא לא בסכנה של ירי ברחוב, שהפשע המאורגן לא משפיע על חיי היום-יום שלו, זה אחד מתפקידיה של המשטרה, שהתחושה תשתנה, ולא רק הסטטיסטיקה. אם האזרחים לא חשים בטוחים, יש בעיה,

אני חושב שזאת שאלה שהמשטרה צריכה להתמודד אתה. אני רוצה להעלות כמה נושאים, שלדעתי הם חשובים. אני אקדים ואגיד שאין שום אשליה שאפשר לחסל את הפשע, זה לא נעשה אף פעם, אבל אפשר לצמצם אותו. שמעתי את השר אומר כמה פעמים, מעל כל במה ובכל מקום, שחסרים תקציבים ומצבת כוח-האדם לא מספיקה.

מבחינה סטטיסטית כוח-האדם בישראל לא שונה ממדינות אחרות בעולם שהן שוות לישראל מבחינה כלכלית ומבחינת המצב שלהן, כלומר אותו הדבר, אבל ההישגים של המשטרה, בפועל, בדברים העיקריים, הם לא כל כך גדולים, ואפילו קטנים מאוד. אני אומר זאת כי אני וחברי הכנסת יודעים שיש עיקרון של רציפות שלטונית. השר דיבר על תוכנית רב-שנתית, ואומנם הוא מדבר על משהו רשמי, אבל גם שרים ומפכ"לים לפניו דיברו על תוכניות רב-שנתיות. במסיבת עיתונאים מתוקשרת היטב של השר לשעבר צחי הנגבי, עם המפכ"ל אהרונישקי, הם מכריזים חגיגית: בתוך שלוש שנים נמגר את הפשע המאורגן. אני יכול לצטט: "תוך שלוש שנים נפרק את הארגונים, נמוטט, נכניס אותם מאחורי סורג ובריח, נייבש אותם כלכלית". המפכ"ל מצהיר: "הפשלנו שרוולים ואנחנו מחכים לתגובת נגד של ארגוני הפשיעה".

השר יכול להגיד: אני לא אחראי למסיבת העיתונאים ההיא או להצהרות השר לשעבר, אבל יש כאן עניין של רציפות שלטונית, וזאת אותה בעיה. יש מסגרת תקציב, אני לא רוצה להתווכח על עניין התקציב, אבל יש סדר עדיפויות. יש אזרחים רבים שחשים שהמשטרה הפכה פופוליסטית. כל יום יוצאים בהצהרה: חקרנו את קצב וחקרנו את פלוני. יש לזה רייטינג, המשטרה כאילו עושה, ובאותו זמן למלחמה האמיתית, בארגוני הפשיעה, מוקצים תקציבים מעטים, משאבים מעטים, והתוצאות דלות. אפשר להילחם בארגוני הפשיעה, ואפשר לצמצם את השפעתם. נאמרו עליהם דברים חמורים: אנחנו רוצים לנהל קרב בלימה נגדם, כדי שלא יעלו בהשפעתם בסולם השלטון. אם יש לשר משהו להגיד בנושא הזה, אני רוצה לשמוע. מה השפעתם בשלטון המקומי? מה השפעתם בשלטון עצמו? חבר הכנסת זחאלקה, כמה זמן אתה עוד צריך? אני צריך חמש דקות לפחות. חמש דקות עברו, אני שואל כמה עוד אתה רוצה. עוד חמש דקות. עוד חמש דקות? אולי אחרי שהשר יגיב על הדברים האלה תקבל עוד חמש דקות. אני אעלה עוד כמה נקודות, כי אני רוצה להגיב על התגובה שלו.

אני נותן לך עכשיו עוד שתי דקות לחדד את הנקודות. השר ישיב לך, ואז תוכל לקבל עוד חמש דקות. בוא נעמיד את הדברים דוגרי ועל השולחן, אדוני השר, בלי הרבה פלפולים. אתה יודע, וכולם יודעים, שבראש ארגוני הפשיעה מדובר בעשרות ובדרג הביניים מדובר במאות. בזה אפשר להילחם. החיילים יכולים להיות אלפים, אבל זה לא העניין, יש משפחות פשיעה, למה להכחיש מעל הבמה? יש משפחות פשיעה. אנחנו לא יודעים? זאת לא המצאה של התקשורת. גם המשטרה מדברת ככה. אני רוצה להעלות כמה שאלות במהירות. הפשיעה במגזר הערבי, ביישובים הערביים, הגיעו מים עד נפש. לא יכול להיות שמ-40 מקרים של רצח בין שתי משפחות ידועות בטייבה, אף מקרה לא פוענח. לא, היו הרבה מקרי רצח אחרים. אנחנו ביקשנו נתונים על פענוח מקרי רצח בסקטור הערבי. המשטרה פתאום הפכה לעיוורת צבעים, לא מכירה ערבים. אנחנו יכולים למסור נתונים על-פי מחוזות בלבד. אנחנו רוצים נתונים. האזרחים איבדו אמון. בכל בית אבלים שאני הולך אליו, וכן חברי כנסת אחרים, מייד האנשים אומרים: המשטרה לא תעשה כלום. יש חוסר אמון מלא.

כי הצטברו מקרי רצח רבים באזור המשולש הדרומי,

באזור ואדי-עארה, בנצרת, בלוד,

הרוב המכריע לא מפוענח.

אתה יכול להביא סטטיסטיקה. רצח על מה שקרוי כבוד המשפחה, כמובן, שפלות. הרוצחים השפלים מסתובבים ברובם חופשי. הפענוח של מקרי רצח אלה הוא קטן מאוד. זה עיקרון ידוע: כל פשע בלי ענישה, זה אור ירוק לפושע הבא. ואיך אני יודע? הרוצחים הפכו נועזים הרבה יותר. הם רוצחים לאור יום. היה רצח בכפר-קרע של בחור שיצא מתפילה במסגד. היו מאות אנשים שם. נרצח לאחר תפילת הבוקר. מקרה רצח של בחור שעושה ג'וגינג. מקרה רצח באור יום בטייבה. פשוט, הפושעים לא שמים על המשטרה, לא עושים חשבון. השר אומר שיש מודיעין, אני יודע שיש מודיעין. אני יודע שהמשטרה מכירה את הפושעים, רק היא לא מצאה את המשאבים הדרושים, את הצוותים המיומנים ביותר. הצוותים המיומנים יותר הולכים לקצב ולזה ולזה.

צריך להילחם בפשיעה בצמרת הפוליטית, אבל צריך את האיזונים.

השוטר שתופס את הפושע שירה באותו אזרח בטייבה, או ביפו, או בלוד, או ברמלה, או בשדרות או במקום אחר, לא מקבל אותה כותרת כמו זה שפענח משהו בקשר להרגליו המגונים לכאורה של השר.

אני רק רוצה לשאול שאלה אחרונה, ברשותך.

אני מוכן לתת לך עכשיו, הוספתי לך עוד שתי דקות. אבל בזה תסיים לגמרי את רשות הדיבור. כבוד היושב-ראש, לא אכפת לי לשבת, אני מוכן לקבל מה שאתה מציע. אבל לא יכול להיות דווקא, אני חבר הכנסת היחידי שלא תנהג בו כמו שאר חברי הכנסת.

ביקשת מחברי הכנסת לעמוד כאן ולענות ואפילו להתערב בדברי השר. נכון, אני גם מבקש ממך, רק אני מבקש שתהיה קשוב לבקשתי. כמו שעצרתי את השר, אני עוצר אותך, כי אני רוצה שיהיה דיאלוג ואני אתן לך את הזמן אחר כך. אז במקום שתעלה עכשיו עוד שאלה, חכה שנייה, תן לו, הוא ישיב בינתיים. אולי תרצה להעיר לו לחלק הראשון, אחר כך אתן לך זמן נוסף גם להשיב לו.

אדוני היושב-ראש, שתעניין אותך מאוד. אתמול הייתי באום-אל-פחם בהפגנה. המשטרה ירתה כמות אדירה של גז מדמיע, אפילו באופן מחשיד, אפילו ירו באוויר גז מדמיע. בכל מקום, אפילו בחורשות, כל הזמן יורים פגזים של גז מדמיע. נכון שנחנקנו שם בהפגנה, אבל מסתבר שכל הפגזים האלה הם פגי תוקף. זה כבר קיפוח. פגי תוקף. אני כרוקח, פג תוקף יש לו שתי משמעויות: או שזה הפך לא יעיל, או שזה הפך לרעיל. שאלתי לשר, האזרחים רוצים לדעת האם, במקרה זה לא היה לי זמן, יכולתי לחקור את זה לבד, אבל לא היה מספיק זמן ללכת לספרות המקצועית ולבדוק את העניין. שאלתי לשר, האם זה לא יעיל או שזה רעיל?

תודה. בדרך כלל זה לאימונים אם זה פג תוקף. זה פג תוקף, יש לך תרמילים. בבקשה, כבוד השר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה, אני אומר לך, אם הייתי מתכנן ביחד עם חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה את הדיאלוג הזה, אני לא בטוח שחבר הכנסת זחאלקה היה משחק את תפקידו כל כך טוב כמו שהוא עשה את זה בלי תכנון מוקדם. אני באמת מודה לך על השאלות, מפני שכשאמרתי קודם לכן, מה הפער בין העובדות לבין התחושות, אתה, חבר הכנסת זחאלקה, פשוט הבהרת, למי שלא הבין, באמת עד כמה חשוב לעסוק בעובדות, מפני שהעובדות ישפרו את התחושות. התחושות לא תשפרנה את העובדות. התחושות חשובות מאוד. תרשה לי בקצב שלי. הוא קצת יותר אטי, אבל בסוף נגיע לאותה נקודה.

בוא ננקה רגע מהשולחן את הדברים הלא-רלוונטיים. אין דבר כזה "פג תוקף" במונח המבצעי. זה לא חלב שהחמיץ. במקסימום, הגז המדמיע, אם הוא עבר את המועד שכתוב על האריזה שלו, יכול להיות או אפקטיבי באותה מידה או פחות אפקטיבי. הוא לא יכול להיות יותר אפקטיבי. אבל מבחינה מבצעית, כל ארסנל הגז המדמיע במשטרת ישראל ב-20 השנים הבאות הוא מבצעי, ולכן אני מקווה שלא נצטרך לעשות בו שימוש. אבל אם נצטרך לעשות בו שימוש, הוא מבצעי, ואני לא מציע לעסוק בסוגיה הזאת. האם השר מבטיח לי שלא מדובר ברעילות-יתר בגלל פגות התוקף? ואני מבין טוב מאוד בעניינים האלה.

אף שגם זה לא מדויק. הוא היה מאוד אפקטיבי, דרך אגב. כן, אני חושב שהוא נועד לתכלית מאוד אפקטיבית, לפזר המון פרוע, שלא בחל בשום אמצעי כדי לתקוף שוטרים. ואני אומר לך ולחברי הכנסת ולציבור בישראל: לא יזרקו אבנים על שוטרים ויעברו על הדבר הזה לסדר-היום. כפי שאתה יודע, גם הלילה משטרת ישראל ביצעה מעצרים של זורקי אבנים שזוהו ואותרו במהלך האירוע אתמול. אני מבטיח לך שככל שנצליח להגיע עד אחרון זורקי האבנים, נגיע אליו. לא יזרקו במדינת ישראל אבנים על שוטרי משטרת ישראל.

אתה יודע שיש אזרחים שנפגעו מהשוטרים. יש אזרחים שהם בבית-חולים בגלל המכות של השוטרים. חבר הכנסת זחאלקה, הגז המדמיע באמת נועד לצמצם את המוטיבציה אצל כאלה שבאמת מבינים את כללי המשחק. באותם מקרים שזה חרג מכללי המשחק, המשטרה טיפלה ותטפל ללא שום משוא-פנים.

להגיע לנושאים המרכזיים בדברים שאמרת. בנושא של תחושות, הרי אם הייתי שואל אותך, או את היושב-ראש, או את כלל חברי הכנסת, מה התחושה לגבי תאונות דרכים, נפגעים, הרוגים לא עלינו ופצועים, פצועים קשה בשנת 2009? אנחנו יודעים היטב שתאונה אחת בהחלט ניצבת לנגד עינינו. אנחנו רואים את תמונות הרכב, לעתים גם את תמונות הנפגעים, ההרוגים חלילה, נמצאים בהלוויות. אנחנו באמת תחת ההשפעה הזאת. אבל גוף רציני, כמו משטרת ישראל, חייב לבדוק באיזה מקום הוא נמצא מבחינת המגמה, ולא רק מבחינת התחושות, אלא מבחינת העובדות, גם בתאונת דרכים וגם במקרי רצח. במגזר הערבי, ב-2006 היו 77 מקרי רצח. פוענחו מהם 44, קרי, פחות מ-60%. ב-2007

50 מקרי רצח ו-65 מקרי רצח, זאת ירידה במספר המקרים ביחס ל-2006, אבל עלייה בשיעור הגילויים. עלו ל-80% גילויים, 40 מתוך ה-50, ול-73%, 48 מתוך ה-65. חס וחלילה בל יובן מדברי שהעובדה שרבע מכלל מקרי הרצח לא פוענחו היא אות כבוד. אבל כשאתה מסתכל על המגמה העולה מ-50 ומשהו ל-70 ומשהו ול-80, אתה לא יכול לפרש את זה אחרת מכך שמשטרת ישראל משקיעה הרבה יותר משהשקיעה בעבר בנושא הספציפי הזה, ובמגזר הערבי בפרט. בגליל אף

חבר הכנסת קרא, תרשה לי להמשיך בדברי. בצפון, שזה מחדרה ועד גבול הלבנון, מחוז הצפון של משטרת ישראל, מתוך 1,000 שוטרים, שכן החלטנו להגדיל את תחנות המשטרה, את תחנות המשטרה בלבד, מתוך 1,000 שוטרים בראייה כלל-ארצית, נוסף על הגיוס הרגיל של משטרת ישראל, וזה גיוס של 1,000 שוטרים שהתחלנו בו ב-2008 וממשיכים בו ב-2009, והוא יושלם בחודשים הקרובים, למעלה משליש מהשוטרים הוקצו למחוז הצפוני, מחדרה וצפונה, שזה כולל גם את ואדי-עארה, מבחינת המגזר הערבי, וגם, כמובן, את הגליל. והסיבה המרכזית היא היקף הפשיעה והמקרים החמורים שקיימים במגזר הערבי. זו הסיבה המרכזית לכך שהאזור הצפוני תועדף בסדרי-גודל משמעותיים. האם אדוני יכול להגיד לי, הרי המשטרה עושה הבחנה בין סוגים של רצח, יש רצח שידוע

האם אתה יכול לפלח את

באילו מקרים המשטרה כן פענחה? יש מקרים שהרוצחים מסרו את עצמם למשטרה. יש מקרים. אני רוצה לשמוע את זה ממך.

אבל רוצה לשמוע ממך: איפה הקושי של פענוח

במיוחד בציבור הערבי. יש מקרים,

כשארגוני הפשיעה מעורבים אתם לא כל כך מפענחים. מאחר שהדיון הזה מוגבל בזמן, כפי שהיושב-ראש מקצר גם אותי וגם אותך, ואפשר לשבת פה ולהתחיל לדלות נתונים ולפרט נתונים, ולשבת עד חצות ולא לסיים את הדיון כשנגיע לנתונים. אבל, בסופו של דבר, מקרי הרצח שנמצאים בירידה, סטטיסטית, ונתתי את המספרים,

אין מקרה רצח שלא מדווח. וכשיש גילוי, ישנם מקרי רצח, בין שזה ארגוני פשיעה,

לעתים גם רצח על מה שנקרא בעיני בחומרה רבה מאוד "רצח על רקע חילול כבוד המשפחה", שאתה לא זוכה לשיתוף פעולה, והרצח נשאר לא מפוענח. אבל בסופו של דבר ההשקעה של משטרת ישראל בפענוחים, ואדוני היושב-ראש, אחד מצווארי הבקבוק שהיה במשטרת ישראל היה מה שנקרא מז"פ, המחלקה לזיהוי פלילי. בגלל סיבות תקציביות. ומה לעשות? לנושא הטכנולוגי יש מרכיב מאוד משמעותי בחשיפת פשעים ופשעים חמורים. ובמדיניות שדיברתי עליה קודם לכן קבענו שמז"פ, בגלל הכושר והכוח של ממצאי מז"פ בכל מה שקשור להעמדה לדין, הראיה המז"פית הפורנזית החד-משמעית היא נשק יוצא מן הכלל כשעוסקים בחשיפת מקרי רצח ופשיעה חמורה בדרך כלל. גם סמים.

אף שהיא עוסקת פחות בסמים ויותר במקרי רצח ובעבירות רכוש. אבל שם יצאנו לדרך לפני שנה וחצי, בערך, תחת המדיניות שקבעתי, מז"פ עד 2010 לא תהיה צוואר בקבוק מבחינת חשיפת פשיעה במדינת ישראל. ונבנה מה שנקרא בנק DNA,

לפני שאתה עונה, יש שאלה שמדאיגה מאוד, וזו השאלה: האם נסגרו תיקים של רצח, תיקים שהמשטרה סגרה אותם. חבר הכנסת זחאלקה, אני חושב שגם התשובה תהיה יותר ברורה וגם השאלה תהיה יותר ברורה אם נדבר בטור ולא במקביל. קבענו לבנות בנק DNA ולהגדיל את בנק טביעות האצבע באופן דרמטי. יש לזה עלויות. קבענו שנשים את העלויות באופן שעד 2010 מז"פ לא תהיה צוואר בקבוק. מאז שהתחלנו, לפני שנה וחצי, אדוני היושב-ראש, כבר יש למעלה מ-500 מקרים של גילוי עבריינות, לרבות רצח, שללא בנק ה-DNA של מז"פ לא היינו מפענחים את הפשעים האלה. למעלה מ-500 מקרים.

מז"פ היא צוואר בקבוק, וכפי שאמרתי: אי-אפשר לסיים את המציאות הזו של צוואר הבקבוק ביום אחד או בשנה אחת, אבל קבענו, ולכן התוכנית הרב-שנתית היא קריטית, כי אתה יודע לחלק את ההשקעות שלך באופן שעד 2010 היא תפסיק להיות צוואר בקבוק. אגב, היא גם מתוכננת לעבור

במה שנקרא מרכז לחימה בפשיעה, מה שפעם היה קרוי המל"פ, לתכלית אחרת לגמרי. היום המל"פ, מרכז לחימה בפשיעה, יהיה בבית-דגן, עם כל היחידות, לרבות המז"פ. מז"פ היא בהחלט היחידה מבחינת איכות, מהטובות בעולם, מבחינת יכולת כמויות, מאוד צנועה, לצערי, אבל נפתור גם את הבעיה הזו. זה חלק מהיכולת לפענח פשעים גם במגזר הערבי. ה-DNA וטביעות האצבע לא שונים במגזרים השונים, זהים לחלוטין בכל מקום בעולם.

חבר הכנסת זחאלקה. שאלה אחת בנושא סמים, זה נושא קצת מורכב. בעניין צרכני הסמים ולא סוחרי הסמים.

בעניין סוחרי הסמים השר יפליא בדיבורים עד כמה המשטרה עושה. אז הרבה פעמים המשטרה תופסת צרכני סמים ומשחררת אותם בטענה שבתי-המשפט ישחררו אותם. אני לא בעד החמרה, אני

שהם צרכני סמים, ברגע שהמשטרה משחררת אותם,

הם לא עוברים את ההפניה לטיפול גמילה. דבר שני, עם הזמן הם הופכים, כפי שהשר עצמו אמר, לעבריינים, עברייני רכוש, שכדי להשיג את מנת הסם שלהם, מוכנים לגנוב ומוכנים לעשות הרבה דברים. לכן אני חושב שגם בענייני צרכני סמים צריך לשנות מדיניות. תודה רבה. אתה רוצה להתייחס?

אני חושב שדווקא השאלה בנושא הסמים היא מאוד חשובה, כי אמרתי, ואני חוזר ואומר: לצרכני הסמים, למשתמשי הסמים, יש השפעה מאוד גדולה גם על תחום העבירות הנוסף, אלימות, פריצה למקומות ועבירות רכוש אחרות. בין 2006 ל-2008, ב-2008 נתפסו יותר מ-4,000 צרכני סמים מאשר ב-2006, וזה גידול של למעלה מ-20%. בנושא הסמים הקשים, ששם הבעיה היא הרבה יותר חמורה, מפני שההתמכרות היא יותר חמורה, ולכן הפשיעה היא יותר חמורה, בשנים 2003 2004 עד 2007, בכל שנה היה פחות או יותר מספר די יציב של סביב 3,300 הברחות של סמים או ייבוא סמים בדרכים לא חוקיות, כמובן. בשנת 2008, כאשר יצאנו לדרך עם תוכנית חדשה, עם כוחות חדשים ואמצעים חדשים, יש עלייה ב-1,200 תפיסות. 1,200, חבר הכנסת זחאלקה, אדוני היושב-ראש, זה כמעט 40% יותר ב-2008 מאשר בכל שנה ושנה בשנים הקודמות. כמעט 40% יותר. רק לסבר את האוזן, מגבולות השלום, ירדן ומצרים, ומתחום לבנון ובנתב"ג נתפסו ב-2008 פי-שלושה כמויות של קוקאין והירואין. זה 270 ק"ג יותר. 440 לעומת 170. כשאתה מתרגם את זה למנות, אתה מגיע למאות אלפים או למעלה ממיליון מנות, תלוי ברמת הערבוב וכיוצא בזה.

היו יכולים להיות יותר מלמעלה ממיליון איש צרכני סמים בשנה הזו. כדי להשיג את המנה, היו צריכים להגיע לעבירות רכוש, וכשאתה מחבר את המשתמשים, את הצרכנים עם הלחימה בסוחרים, והשנה נתפסו כמה "לווייתנים" כך קוראים להם, בעיני הם חלאות אדם שבאות לפגוע בילדים, בחסרי ישע, באנשים שהתמכרו. כשאתה מתחיל להוריד את מפלס הסמים, אתה בהכרח מוריד את מפלס המשתמשים, גם מוריד את מפלס הפשיעה. זו השרשרת. אנחנו מגיעים לחוליה האחרונה, ואני לא ארחיב כאן, כי אני מניח ששר המשפטים היה או יהיה ויעסוק בנושא האחרון, או לפני האחרון, בתי-המשפט, זו התחנה לפני האחרונה. אנחנו מודעים לכך שהענישה במדינת ישראל ובבתי-המשפט היא בלא-מעט מקרים ענישה מרחמת.

לא תמיד מכיוון שהחוק לא מאפשר, אלא בגלל הגישה שהיא יחסית יותר מרחמת. כחבר ועדת שרים לחקיקה, אני יכול להגיד לכם

הצעות החוק שעוסקות בעונשי מינימום בשנה החולפת היא גדולה מאוד, מהסיבה הפשוטה שבאמת רוצים להגיע למנגנון שענישה, גם בנושא הסמים, אבל גם בנושאים אחרים, תהיה ענישה יותר מרתיעה. הנושא הזה נמצא, בין היתר, על שולחנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, וחלק מהתהליך נמצא עדיין בבחינה של מה שנקרא: הבניית שיקול הדעת בענישה במשרד המשפטים עצמו. אני משוכנע שבסופו של דבר נגיע לענישה המחמירה יותר, וזה יסגור את המעגל, כדי שיהיה אפשר להשיג יותר התרעה. אני חושב שבסופו של דבר זו שרשרת האכיפה הנכונה. יש אצלנו אמירה: מי שמרחם על אכזרים בסופו של דבר מתאכזר לצדיקים. אני אומר שבסופו של דבר הסמכות לגזור עונש נתונה,

רק בידי אדם אחד עלי אדמות, בידי בית-המשפט. הוא הגורם היחיד שגוזר עונש על-פי החוק. אז באיזונים שבין הרשויות השונות, גם כאן נצטרך לבנות את האיזון, לשפר קצת את האיזון. אגב, לא הכול בגלל בעיות חקיקה. ברמה העקרונית, יש גם ענישות מינהליות, אבל לא נקיים כאן על זה עכשיו דיון.

נגמר.

קיבלת תוספת ועוד תוספת. יש גם זכות קריאת ביניים. אני לא רוצה שתרגיש מקופח, אבל צריך לשים סוף פסוק לעניין הזה. חבר הכנסת פלסנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, תודה על הסקירה. אני אתחיל בדברים המשמעותיים שנעשו בשנים האחרונות: באמת, בניית יחידות בהיקף שלא ראינו ללחימה בפשיעת הצווארון הלבן. שיתוף פעולה בין הזרועות השונות בתוך המשטרה. בניית יכולות מודיעיניות, ואתה גם שיתפת פעולה, ואני מודה לך על כך, עם ועדת הפנים ועם ועדת המשנה של ועדת הפנים שהוקמה לנושא הביטחון האישי והמלחמה בפשיעה, ושם נחשפנו באמת לשיפור ביכולות המודיעיניות ולחיזוק התחנות. על כל הפרויקטים האלה אני רוצה לברך אותך, ואני גם מקווה שהם יימשכו ביתר שאת בקדנציה הבאה ולא ייעצרו. אני רוצה להתייחס בדברי למקומות שבהם ניתן לשנות וניתן לשפר, ואני רוצה לקבל את התייחסותך, את התייחסות המשרד ואת תגובתך. אדוני השר, בהנחה שאנחנו נמצאים בעולם של משאבים מוגבלים, בייחוד בתקופה הזאת של המשבר, אני רוצה להתייחס בראש ובראשונה לסוגיית מיצוי המשאבים היום במשטרה. דובר על תקציב נוסף שהמשטרה קיבלה לטובת קליטת 1,000 שוטרים נוספים. דבר ראשון, אני מדבר על סוגיית כוח-האדם במשטרה. יש בעיה של שוטרים בדרגי השטח שמרוויחים משכורות שהן על גבול שכר המינימום. אלפי שוטרים ברמת חוקרים וסיירים מרוויחים משכורות נמוכות מאוד. המוטיבציה נמוכה מאוד. היינו עדים לתופעה: לפחות עד לפני חודשים מספר היו לי נתונים של עזיבה משמעותית מאוד ולעתים קרובות דווקא של הטובים ביותר. בהקשר זה נשאלת השאלה: האם את המשאבים הנוספים שהמשטרה קיבלה אנחנו רוצים להשקיע בגיוס שוטרים נוספים או בשימור הקיימים? מעבר לזה, שאלה נוספת בנושא כוח-האדם: בשעתן, היו הבנה וגם החלטת ממשלה ששכר השוטרים יוצמד לשכר אנשי הקבע מבחינת הדלתות והשינויים. בפועל, חלה שחיקה משמעותית. ההצמדה הזאת לא מיושמת בפועל. שכר השוטרים מידרדר. בעקבות זה אנחנו רואים את אותה בעיית מוטיביציה ובעיית העזיבה, והקשיים באיוש, ויכול להיות שעכשיו, עקב המשבר, יש מצב שונה. סוגיה שלישית ואחרונה בנושא כוח-האדם היא צו שח"מ. יש היום במדינת ישראל 28,000 שוטרים, ואני מאמין שזה כולל מג"ב. יש 2,000 שוטרי שח"מ, שירות חובה במשטרה, שמתקבלים מהצבא. בעצם, שוטרי השח"מ מוגבלים מאוד היום במשימות שהם יכולים לבצע. עיקר פעילותם מוגדר: ביטחון המדינה ותושביה. כך מגדיר זאת חוק שירות הביטחון. השורה התחתונה היא שהם מועסקים רק לפי הגדרות נוקשות מאוד. קשה לעשות אופטימיזציה של שימוש בכוח-האדם הזה. זה מה שניתן על-ידי הצבא. גם בהנחה שאותם 2,000 יתקבלו, אי-אפשר לנייד אותם.

נשלחות נערות בנות 19 שלא מתאימות למשימות שטח במקום שיעשו עבודות מטה וכן הלאה. הנושא הזה עלה. מדי שנה מאריכים את צו השח"מ בדיוק בהתאם למתכונת הנוכחית. השאלה היא מה מתכוון המשרד לעשות בעניין הזה. הסוגיה השנייה, וגם כאן, לתפיסתי, נדרש שינוי פרדיגמה, המשטרה, בהרבה מובנים, והתייחסת לזה במלים אחרות כמו בעיית השמיכה הקצרה, יש לה אחריות שיורית על כל מה שלא מטופל על-ידי הזרועות האחרות. נוצר מצב שהמשטרה אחראית לאכיפת חוק בהרבה מאוד תחומים, והיא לא מצליחה לבצע את המשימות שלה והרבה מאוד תחומים נותרים לא מטופלים. נדרש כאן שינוי פרדיגמטי שהמשטרה באופן עקבי מתנגדת לו.

לא אתה בהכרח, כי אנחנו שוחחנו על חלק מהדברים, אבל המשטרה כארגון מטילה וטו על מה שאני קורא יצירת מכפלות כוח לאכיפת חוק, וזה בכמה תחומים.

נושא משטרות עירוניות או חברות עירוניות לביטחון וסדר ציבורי, שהמשטרה באופן סיסטמטי מונעת הענקת סמכויות לגופים האלה. במקומות שבהם כן פועלים עם סמכויות מוגבלות, הם הורידו את הפשיעה בעשרות אחוזים, כמו למשל בראשון-לציון. מונעים סמכויות שיש אפילו למאבטחים בכניסה לקניון: סמכויות עיכוב, חיפוש ומניעת כניסה. מודל שהצליח ויכול למנוע פשיעה קלה, ואני לא מדבר על הפשיעה החמורה אלא על פשיעה במרחב העירוני, יכול להגדיל באופן דרמטי את תחושת הביטחון האישי. המשטרה באופן עקבי מונעת את היכולת של הקמת הגופים האלה. זה חוזר לעניין המשאבים המוגבלים. אנחנו יודעים שלא יינתנו עוד משאבים למשטרה. היא לא יכולה להתמודד, אם ניקח את ראשון-לציון כדוגמה, זו עיר שגדלה לאורך שני העשורים האחרונים מ-130,000 ליותר מ-200,000 תושבים, ואילו כוח השוטרים גדל בכ-20 שוטרים.

המשטרה גדלה באופן מזערי, והיא לא יכולה להגדיל את כוחה.

אנחנו צריכים שינוי פרדיגמה שלצערי המשטרה מתנגדת לו. כנ"ל או אותה גישה צריכה להיות גם לגבי המשטרה הירוקה, שיש לה היום סמכויות, לעתים מוגבלות, לאכוף חוקים סביבתיים וחוקים אחרים. יש לה סמכויות מעצר וסמכויות עיכוב במקרים מוגבלים מאוד. אלה תחומים ייעודיים שנדרש בהם ידע ייחודי שאין למשטרה. אם המשטרה הירוקה לא תעשה אותם, זה לא יקרה. במצב של היום אין הרתעה למשטרה הירוקה. מכים שוטרים ירוקים, ויש הרבה מאוד דוגמאות, ולא אגע בהן. תופעה דומה אנחנו רואים בכל הנושא של הפשיעה הפרמצבטית. שוב, זה תחום ייעודי ומקצועי במשטרה. אני רואה את היושב-ראש כבר נע בכיסאו. זה לא אני.

יש שעון, ואני מסתכל ורואה שזמנך אזל.

אני חושב שהנושא המשמעותי ביותר בתחום של יצירת מכפלות כוח לאכיפת חוק הוא נושא שעלה כאן, נושא הפשיעה המאורגנת. בנושא הפשיעה המאורגנת המודל שלתפיסתי ולתפיסת מומחים אחרים ששוחחתי אתם אנחנו צריכים לאמץ, ואשמח לקבל את התגובה שלך לעניין הזה, הוא להעניק לשירות הביטחון יותר סמכויות מודיעיניות, מערכתיות ותכלוליות להתמודד עם בעיית הפשיעה המאורגנת. אני חושב שהמשטרה במתכונתה הנוכחית מתקדמת בתחום הזה, אבל היא לא יכולה לפתור את הבעיה שרק הולכת ומחמירה: "פרוטקשן" וכן הלאה, ואין לי זמן לתת את הדוגמאות. זה מודל של מומחים ואנשים רציניים מאוד מהתחום.

יש ה-FBI בארצות-הברית, אם צריך דוגמה, שהוא האקוויוולנט של השב"כ שעושה את זה. אדוני היושב-ראש, אני לא אגע בעוד שני תחומים, אני רק אתן את הכותרת,

שני התחומים הנוספים שבהם נדרש שינוי פרדיגמה הם הענישה וההרתעה, ונגעת בזה, הבעיה כאן היא גם מערכת המשפט, וכמובן שיקום ומניעה, שזה לחלוטין בתחום האחריות של המשרד לביטחון פנים, בהיותו אחראי על השב"ס. בפקודת השב"ס נושא השיקום לא מופיע כלל, אף שיש בערך 70% רצידיביסטים,

70% מהעבריינים הפליליים שישוחררו, אנחנו יודעים שצפויים לחזור, ועדיין זה לא מופיע בפקודת השב"ס.

תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר. בהחלט נגעת בכמה דברים, ואני אנסה להתייחס בקצרה לכולם. הנושא הראשון הוא באמת מיצוי המשאבים. המודל האפקטיבי ביותר שאני מכיר למיצוי משאבים זה תכנון ארוך טווח,

אחרת אתה באמת חי בכל שנה בד' אמותיך, אתה לא מסוגל להרים את הראש, להסתכל אל האופק ולהגיד קודם כול מה אני צריך, ואחרי זה מה מתוך זה אני יכול לעשות ולדרוש. אגב, אני לא מקבל את המשפט שאמרת, אני מקווה שגם לא התכוונת אליו, שממילא משטרת ישראל לא תקבל יותר תקציבים. אני חושב שמדינה שבה התקציב למשטרה הוא 2.2%,

מהתקציב הלאומי, והנזק מהפשיעה, רק בפשיעת הרכוש של עבירות הרכוש הקלאסיות, פריצה לכלי רכב, לבתים, לבתי-עסק, גנבת מכוניות, הנזק בשנה הוא 6 מיליארדי שקלים, וזה 20% מסך הנזק מפשיעה בישראל, השאלה אם יש אופטימיזציה במגבלת התקציב. לאור המשבר קשה להניח שיש. ביום שאתה אומר לעצמך שהגעת לאופטימיזציה,

אל תישאר יום אחד אחרי שהגדרת לעצמך שהגעת לאופטימיזציה. אסור לנו בשום פנים ואופן ליפול בטעות הזאת שלא נוסיף תקציבים למשטרת ישראל, ונחפש חלופות בדמות משטרות פרטיות. משטרות פרטיות הן דבר שמתאים למדינות מסוימות. הגודל של מדינת ישראל או הקוטן שלה מאפשר לך להיות פדרלי ולא להתחיל להתעסק במשטרות מקומיות. משטרות מקומיות, אני לא רוצה להלאות אותך בפרטים, צריך להבין שהבעיה היא הסמכויות. כשאתה מתחיל לתת סמכויות מעצר, עיכוב, חקירות, זה עולם תוכן אחר לגמרי, וזאת החלטה אסטרטגית של מדינה. אני לא מזהה שאנחנו שם, וגם מחקרים שראיתי לא הצביעו בעליל על היתרון שבכך. אני חושב שאנחנו עוד רחוקים ממיצוי השיטה הפדרלית. אגב, מי שמכיר את השיטה בארצות-הברית ואת העימותים בין ה-FBI לבין המשטרות המוניציפליות, יודע בדיוק על מה אני מדבר. אגב, זה קיים במדינות נוספות. אתה יכול להסתפק בסמכות עיכוב, בלי מעצר. סמכויות עיכוב יש בלא-מעט מקרים. ה-offload המשמעותי ביותר שקורה היום, אם אני לוקח לדוגמה את הנושא של "עיר ללא אלימות", שכיום זו תוכנית שרצה ב-12 רשויות, כשראש ועדת ההיגוי הוא ראש הרשות המקומית, והמשטרה היא חלק, אבל היא לא הגורם העומד בראש התוכנית הזאת, ואתה רואה שבאותן ערים שנבנו סיירות ביטחון, לא משטרה פרטית, שמצוידות בסמכויות ועובדות בתיאום מלא עם המשטרה, אתה רואה את ההישגים. יש ערים שנמצאות בתוכנית הזאת שהורידו ונדליזם כמעט ב-60% בשנתיים. נדמה לי שזה סביב 16% בשנה לעיר אחת שבתוכנית עד 60% בשנתיים לעיר המקסימלית, וכל השאר נעות באמצע. אתה רואה שסיירות הביטחון האלה מתחילות להיות מודל לחיקוי בלא-מעט יישובים אחרים. רצינו לעלות בשנת 2009 עם 60 ערים, ובגלל העדר תקציב לא היה אפשר לצאת עם זה. אני מניח שזה מה שיקרה. התוכנית מוכנה, העוגנים קיימים, התקציבים מזוהים, עכשיו צריך לצאת עם זה לדרך.

זה בגלל 60 שנים למדינת ישראל, לא היתה שום סיבה אחרת למספר הזה. אני אומר ליושב-ראש, לך ולחברי הכנסת: אין שום סיבה שבתוך חמש שנים כל הרשויות במדינת ישראל לא תהיינה בתוכנית "עיר ללא אלימות". הבעיה היותר-כבדה היא דווקא בפשיעה הכבדה, בארגוני הפשיעה.

ההבחנה שעושים בין ארגוני פשיעה לפשיעה מאורגנת היא לא הבחנה סמנטית, היא הבחנה מאוד מהותית. מה שנקרא "פשע מאורגן" זה כאשר אתה מזהה שהפשע חדר לאושיות השלטון. לכן אני מציע לעצמנו שעד שלא נהיה באמת משוכנעים שהפשע אכן חדר לאושיות השלטון, וזה לא המצב היום, בל נזדרז לקרוא לנושא הזה פשע מאורגן, גם ארגוני פשיעה זה כבד מספיק במונחים ישראליים. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת פלסנר, כאחד שהיה ראש השב"כ הזהרתי את עצמי, הזהרתי את אנשי בשב"כ והתרעתי גם בפני גורמים אחרים וגם בפני ראש הממשלה דאז, כי ביום שבמדינת ישראל ניקח את השב"כ ונפקיד אותו על הלחימה בארגוני הפשיעה, אני אראה בזה כרסום באושיות הדמוקרטיה שלנו.

משטרת ישראל, אבל גם ה"פרוטקשן" מכרסם באמון הציבורי בתפקוד הממסד. אין שום קשר. ה"פרוטקשן" לא מכרסם באושיות הדמוקרטיה, ה"פרוטקשן" הוא פשיעה שמשטרת ישראל, כדי להתמודד אתה, אין שום סיבה שאנחנו כממשלה, או הכנסת בחקיקה, או המשטרה בביצוע נלך לכיוון הזה שנקרא שב"כ. אתה צריך לבחון קודם מה בעצם עשה את השב"כ יותר אפקטיבי בנושא הזה, ואמרתי, ואני חוזר ואומר גם על הדוכן הזה: מחבלים, מרגלים ופושעים תופסים באותה צורה עם אותם כלים. זה שמחבלים רוצים להרוג כמה שיותר ישראלים מפני שהם ישראלים, במקרה שלנו, ומרגלים רוצים להעביר מידע כדי לשרת את אדוניהם, ופושעים רוצים לעשות כסף קל ומהיר על חשבון כל מי שניתן לעשות, גם במחיר חייו, אבל הכלים לתפוס אותם והשיטות זהים. לא יכול להיות שבישראל לא נוכל להסתכל ארגון לשכנו ולשאול מה רלוונטי. זה מה שהמשטרה עושה היום על-פי המדיניות. המשטרה, בהמשך למדיניות שקבעתי בנושא כלי המודיעין, נכנסה לתוכנית רב-שנתית בנושא האיסוף בכלי המודיעין. הרי גם הכנסת נדרשה לנושא הזה, מפני שהבעיה היתה בעיה של קונספט, הבעיה הראשונה לא היתה בעיה של תקציב,

והסתבר שממשלת ישראל רשאית להאזין לשיחה של שנינו, לתוכן של השיחה, אבל לא רשאית לקבל את נתוני התקשורת. העברנו ב-2008 חקיקה בנושא נתוני התקשורת, ותרשו לי לומר לכם שבכנסת לא היתה אהדה לחוק הזה בלא מעט שלבים,

ולקח הרבה מאוד חודשים עד שהחוק הזה עבר תחת הכינוי, כינוי הגנאי, "האח הגדול". הרי המשטרה רשאית להאזין לשיחות, לתוכן, אז אי-אפשר לתת לה את נתוני התקשורת? בקשר לבית הזה, כמדיניות קבעתי שקיפות של משטרת ישראל ושל שירות בתי-הסוהר אל מול ועדות הכנסת.

זה כוח גם לגופים, כמובן לכנסת, אבל חשוב מאוד שהכנסת וחברי הכנסת יראו בעין קצת פחות חשדנית את משטרת ישראל, ייתנו סמכויות על-פי חוק, כדי שהמשטרה תוכל לבצע את עבודתה באמצעות כלים טכנולוגיים שהיא הולכת ומכניסה בסדרי-גודל דרמטיים. כשתיארתי קודם את ההישגים של משטרת ישראל ב-2008 גם בתחום כנופיות הפשע, צריך לזכור שיש היום 260 מחברי כנופיות הפשע ברמות השונות, חבר הכנסת זחאלקה פירט פה את השכבות, 260 בסטטוסים שונים נמצאים היום מאחורי סורג ובריח. זה בראש ובראשונה הודות לכלים ולשיטות שהתפתחו, ואנחנו רק בשנה הראשונה. יש עוד סדרה שלמה של דברים שקורים: מז"פ, תיארתי קודם לכן שזה נושא נוסף, אופטימיזציה של משאבים, הרי לקחת חמש יחידות ללחימה בפשיעה ולחבר אותן יחד, אני אומר לכם שבארגון, וכאחד שהיה בארגונים, זו משימה מאוד מאוד מסובכת. להעביר כליאה מהמשטרה לשירות בתי-הסוהר זה לסגור יחידה של כמעט 900 איש.

אבל זה נעשה בדיוק כדי ליצור אופטימיזציה של המשאבים. שירות בתי-הסוהר, רק מהתייעלות פנימית, הצליח להוסיף יותר מ-2,000 מקומות כליאה. יותר מ-2,000 מקומות כליאה. אני חושב שבנושא הזה הגידול התקציבי שהיה היה גידול זוחל. אומנם בין 2006 ל-2009 אנחנו צפויים לקפוץ בתקציב המשרד לביטחון הפנים, ובעיקר מדובר במשטרת ישראל, בכמיליארד שקל. כל הקפיצה הזאת של שלוש השנים עם המשימות הנוספות, הרשות להגנה על עדים, שגם היא חלק משלים בלחימה בפשיעה,

וכרגע היא ממתינה רק לאישור תקציב המדינה כדי לצאת לדרך ולבצע את מה שכבר אושר בחוק שעבר ב-2008. אבל אסור ללכת לפתרונות קלים. שח"מ, שירות חובה במשטרה, היה פתרון קל. ב-1994, בעקבות תקופת השלום לכאורה, היתה תחושה שיש עודף כוח-אדם בצבא, והלכו לנושא של שח"מ. מה לעשות שבאמת ילדים שבגרו וגויסו בגיל 18, ולא מדובר באנשים שיכולים לשרת בתפקידי לחימה, קודם כול, המינון הוא לא כפי שסוכם, במקום 30% 70% זה 20% בנים ו-80% בנות. בנושא הזה, אנחנו מצמצמים את נושא שח"מ. משרד הביטחון, באופן עקבי, סירב לאפשר להם לעשות תפקידים אחרים, ואני מקווה שבסופו של דבר נצליח, גם נוכח המשימות הנוספות, למצוא לחיילי שח"מ את המשבצות הנכונות, ולאפשר בסיור, בפרונט, מול האזרחים, לשים שוטרים בוגרים. מבוגרים. זה הרבה יותר אפקטיבי לכל תכלית שהיא. כבוד השר, אנחנו חייבים להצטמצם. אני יודע שהנושא מרתק, ניכר בך שאתה מעורב ושקוע בו עד צווארך. אני לא יכול לחסום אותך, כי אתה רוצה עוד ועוד להביא בפנינו את המידע, וזה בהחלט גם מידע מעניין וחשוב. אני מודה לך. נעבור לשואלים נוספים. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני חושב שד"ר ג'מאל זחאלקה לא השאיר לנו הרבה לשאול, אבל בכל זאת, יש דברים שחייבים לשאול. השאלה הראשונה היא בעניין ביטול השמירה על בתי-הספר הערביים והעברת הסמכות הזאת לרשויות המקומיות. בגלל העלייה באלימות נגד מורים מצד ההורים, אדוני השר, אני חושב שהחלטה כזאת צריכה להיבחן מחדש. הייתי מורה בבית-ספר, ואני יכול לומר לך מניסיוני שיש בתי-ספר שבהם המורים מימנו מכספם שומר לבית-הספר. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא בעניין הפשיעה, גם ד"ר זחאלקה התייחס לזה, אבל אני רוצה להתייחס לחגיגה של נשק בלי רשיון, נשק לא חוקי.

הפשיעה התחילה בדרום, התחילה במשולש,

לגליל, הגיע נשק בלי רשיון, מלא שם נשק לא חוקי, ומשתמשים בו פושעים. גם מניסיוני האישי, לפני שנתיים היה שוד מזוין, וגנבים ירו עלי בסח'נין, שהיא העיר הבטוחה ביותר בצפון מבחינה חברתית. אז זה מגיע לכולם. אני רוצה לדעת מה המשרד עושה בעניין נשק בלי רשיון. נקודה שלישית, בעניין האסירים הביטחוניים. מארגוני זכויות האדם,

בגלל הכישלון של עסקת שליט, היתה ועדה להרעת מצבם של האסירים. אני לא יודע אם לכל האסירים, או אסירים בפרט. תיארו מצב כאילו האסירים חיים במלון חמישה כוכבים, בצורה ורודה. מתוך מה שידעתי, הצלב-האדום לא נכנס אליהם, הם לא משתמשים בטלפונים, אין מפגשים ישירים עם קרוביהם, אלא מאחורי זכוכית, ומשנת 2006 מרשים רק לקרובים מדרגה ראשונה לבקר אותם, וגם לא נותנים להם להכניס ספרים לבתי-הכלא. עכשיו נודע לי, משאלתו של חבר הכנסת יואל חסון על הלימוד האקדמי, שבעצם הם שמממנים אותו,

תודה רבה. השואל הבא, חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. כבוד השר, אנחנו עושים שני סבבים של ארבעה שואלים, ואתה תשיב לכל הארבעה יחד. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, השר הזכיר תוספת של 1,000 תקנים למשטרה, ואפילו ציין איך תגברו מחוזות שהיו בהם מוקדי פשיעה ולכן היה צריך להוסיף את השוטרים שם. אני מחזיק בידי דוח של הממ"מ, מחלקת המחקר והמידע של הכנסת, שנכתב לפני שבוע, ושם כתוב: בבחינת נתוני שיא כוח-האדם המתוכנן לשנת 2009, אין אפשרות למצוא ביטוי מספרי לתוספת של 1,000 שוטרים בכוח-האדם המשטרתי. אני מבקש לשאול: איפה 1,000 השוטרים? דיברת על הקצאה ועל אופטימיזציה בהתאם לצרכים, ובכן, אני מחזיק נתונים על הקצאת שוטרים על-פי אוכלוסייה, כמה שוטרים פר כמה אזרחים יש. אז באום-אל-פחם יש שוטר לכל 1,200 תושבים, בנתניה, הידועה כמוקד של פשע מאורגן וטילים שנורים על בתי אזרחים, שוטר ל-1,045 אזרחים, בעכו, 1 ל-839, בלוד, 1 ל-449. איפה המקום הכי מסוכן? הכי מסוכן, הכי הרבה שוטרים לנפש? מחוז ש"י של המשטרה, על המתיישבים. 1 ל-241. שם הפושעים הגדולים, שם הפשיעה. האם באמת מדובר באופטימיזציה של סל השוטרים, או באכיפה סלקטיבית של החוק נגד מתנחלים, אדוני השר לביטחון הפנים? כדי לשמור עליהם.

זה לא מג"ב ששומר עליהם, זה שוטרים, לא מג"ב. חברים, אני יודע לספור מג"ב לחוד ושוטרים לחוד. אלה לא תקני מג"ב. האם אדוני השר יכול לעדכן, מתי יוגשו כתבי אישום נגד המתפרעים הערבים בפקיעין ונגד אלה שרצחו את הרוצח עדן נתן זאדה משפרעם? האם יש תאריך צפוי להגשת כתבי אישום, או שגם מעשה הרצח הזה הוא בחזקת אחד ממעשי הרצח הבלתי-פתורים, אפילו שנעשה לנגד המצלמות? צווי הרחקה נגד פעילי שמאל מיהודה ושומרון, הוצאו צווי הרחקה נגד מתיישבים יהודים שהיו חשודים בהתססה או בפעילות חתרנית. האם מוצאים או הוצאו צווי הרחקה דומים נגד פעילי שמאל שפעילים מדי שבוע בהפגנות שנפגעים בהן שוטרים ואנשי משמר הגבול, בבילעין ובמקומות אחרים? מדי שבוע יש שם שוטרים פגועים, כמה צווי הרחקה מהאזור הוצאו נגד פעילי שמאל? עניין הר-הבית, המשטרה אמרה בדיונים שונים בבג"ץ שאם יורחבו שעות הביקורים של יהודים בהר-הבית, או אם חס וחלילה יותר מה שכתוב בחוקי-היסוד של מדינת ישראל, חופש הפולחן, אם יותר ליהודים להתפלל בהר-הבית, כל האוכלוסייה הערבית והמוסלמית בעולם ודאי תתפרע. הערכות דומות היו גם אתמול,

הכנסת אלדד, אני לא אומר לך לעצור מייד, אני רק נותן לך קריאת כיוון, כדי שתתכנס לסיום. האם לאור ההערכה המוטעית אתמול באום-אל-פחם, שצפוי גל גדול של מעשי אלימות ולכן נמנע במשך זמן רב ממפגיני הימין לצעוד באום-אל-פחם, ובסופו של דבר המשטרה עשתה עבודה מצוינת והכילה את ההפגנה שם, האם לאור זה תשנו גם את ההערכה שלכם ותאפשרו את זכויות היסוד של יהודים גם להתפלל בהר-הבית?

אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת אופיר פינס, ואז תשובת השר. לחבר הכנסת אגבאריה אני רוצה לומר: לא היית כשתורך היה צריך להיות, אז אני אכניס אותך, למה?

למה לא היית כאן אני לא יודע, אבל לא היית. אתה היית רשום אחרי חבר הכנסת מסעוד גנאים, והיה ציון פיניאן, שדילגתי עליו, ועפו אגבאריה היה אחריו,

חברת הכנסת זועבי נרשמה, מס' 11. אבל אני הייתי פה, לא יצאתי מהמליאה.

הוא היה, הוא היה, אני ראיתי אותו כל הזמן.

אני ראיתי אותו נכנס. אני ראיתי אותו כל הזמן פה. עם כל הכבוד, גם אני פה, ואני ראיתי נכנס. לא יצאתי בכלל. לא יצאת מהמליאה? אז אני מוכן לקבל שאני טועה, ואתה תקבל בכל מקרה, גם אם יצאת ונכנסת, הייתי מכניס אותך לסבב השני.

אולי אני צריך להקריא את השמות, זה יהיה יותר טוב. צריכה להיות כאן מצלמה. לי יש רק שאלה אחת, ורק התייחסות קטנה לדברי קודמי, חבר הכנסת אלדד. אתמול באמת היה יחס מיוחד בין שוטרים לאזרחים באום-אל-פחם,

אבל כנראה לא מהסיבה הנכונה. ובעניין הגז, אם פג התוקף או לא פג התוקף, הגז שקיבלתי כנראה לא פג תוקף, כי קיבלתי מנה גדושה מאוד של גז מהמשטרה אתמול. הייתי אומר שאולי אפילו ההערה המרכזית שאני רוצה להעיר לגבי אתמול היא שהיה שימוש בהרבה מאוד גז, וחבל על הגז. אם באמת חסר דלק במכלים של השוטרים, כפי ששמעתי,

וממלאים רק 10 ליטר, אולי כדאי להשתמש דווקא בגז, אם אפשר להסב את הגז.

שאלתי היא בנושא אחר, ואני מקווה שלשר תהיה תשובה במקום, כי היא יותר דומה לשאילתא, ואני תיכף אקרא אותה. מה שרציתי לשאול את כבוד השר הוא, האם אתה יודע שבמשטרת ישראל יש פרשה המכונה בשיח המשטרתי "פרשת קו 300 של המשטרה", ועניינה בכך שבחודש מאי 2008 נעצר חשוד בלתי מזוהה בחשד לגנבת רכב, או מה שקוראים שבל"ר: שימוש ברכב ללא רשות הבעלים, בכביש 6 על-ידי שוטרים מתחנת רחובות. בנסיבות תמוהות, שאנחנו לא יודעים אותן, נפצע החשוד במהלך המעצר, ובעקבות כך הועבר לבית-החולים "תל השומר" ושוחרר לאחר מכן בהתערבות גורם משטרתי, כשבמסמכי השחרור נכתב,

כי החשוד נמצא במצב של בלבול והליכה לא יציבה, ונזקק לעזרה באכילה ובשתייה, ולטיפול רפואי. לאחר מכן הועבר העצור למחסום חרבתה, כאשר הוא עדיין לא מזוהה, אף-על-פי שהנוהל המשטרתי מחייב השארה במעצר עד זיהוי. מעבר לכך, העצור הזה אמור היה להישאר בהשגחה רפואית. שלושה ימים לאחר מכן נמצא החשוד ללא רוח חיים בשדה נטוש סמוך למחסום חרבתה, עקב התייבשות. אחרי מותו התברר כי החשוד היה בכלל אזרח מצרי, שלגביו נוהלי המשטרה מחייבים העברה לגורם צה"לי או לגורם של משטרת ההגירה, או הודעה לשגרירות. לכן, שאלותי הן: 1. מיהו הגורם המשטרתי שלמרות מצבו הרפואי הקשה של החשוד נתן הוראה לשחררו מן המעצר? 2. מדוע המשטרה לא פעלה על-פי הנוהל המחייב השארה במעצר עד זיהוי מלא? 3. אם העצור לא היה מזוהה, מדוע הושאר דווקא במחסום חרבתה? 4. האם נותן ההוראה לנטוש את העצור ליד חרבתה היה סגן-ניצב פלוני-אלמוני ממשטרת רחובות,

אם תצטרך אותו,

היכן האחריות הפיקודית שלו, והיכן האחריות הפיקודית של מפקד מרחב השפלה, תת-ניצב פלוני-אלמוני? שוב, השם נמצא אצלי אם אדוני ירצה אותו. אם הדברים האמורים לעיל נכונים, כיצד ייתכן שאושר מינויו של סגן-ניצב פלוני-אלמוני בסגל הפיקוד הקדמי, מה שקרוי הספ"ק, של משטרת ישראל לתפקיד קצין אג"מ של מחוז המרכז, כאשר במקביל מתנהלת חקירת מח"ש בגין הפרשה הנ"ל? אני אודה לאדוני אם יוכל לענות לי, ואם ירצה את השמות, אני אעביר לו ברצון.

אולי בגלל אופיה החריג של השאילתא הזאת, תוכל להתייחס אליה עכשיו במישרין, לפני שחבר הכנסת אופיר פינס ידבר, ואני מאוד אודה לך על כך. אני חושב שחבר הכנסת גילאון שאל שאלה מאוד נקודתית. השאלה היא רצינית, עוסקת בנושא רציני ומחייבת תשובה רצינית. אני חושב שהיא שאילתא שראוי להפנות אלינו בכתב, ונוכל לתת עליה תשובה מדויקת אחרי שנבדוק את הפרטים. אני לא יודע לתת על זה תשובה מעל הדוכן כאן, ודאי לא תשובה רצינית. זאת לא סוגיה עקרונית, מפני שבעיקרון אין לנו שום בעיה להסביר, אבל ברמה הנקודתית, השאלה היא אם העניין הזה כבר הובא לשולחנך לטיפול. אני לא מכיר את המקרה הזה, הוא לא הובא לשולחני לשום דיון, לשום טיפול, ואם חבר הכנסת גילאון יואיל להעביר את הפרטים במכתב מסודר, הוא יקבל תשובה מסודרת. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר פינס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה. אדוני השר,

לידיעתך, אדוני היושב-ראש, מתוקף תפקידי בכנסת האחרונה, כיושב-ראש ועדת הפנים לשעבר, עמדתי בראש הוועדה שעבדה מול המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל וכמובן פיקחה, במסגרת תפקידיה, על עבודת המשרד, עבודת המשטרה. אני רוצה לומר כך, משפט אחד של הערכה, וכמה שאלות קצרות. אני חושב, בפרספקטיבה שלי לפחות, שהמשטרה השתפרה מאוד במאבק שלה בארגוני הפשיעה ובפשיעה החמורה. זה הרושם שלי, בהשוואה לשנים קודמות. אני חושב שזה קשור גם לשינוי יעדי המשטרה ומבנה המשטרה. אני לא רוצה להרחיב מעבר לזה, השר התייחס לזה. שאלות בקצרה: 1. אדוני השר, על-פי כל ההערכות, גם בדיונים ממשלתיים, חסרים כ-350 מיליון שקלים באגף המודיעין והחקירות, שבעיני הוא לב המשטרה. אני לא מבין, וגם הנתון הזה הוא נתון שקיבלתי ממשרד ראש הממשלה, ממשרד האוצר ומהמשרד שלך, השאלה היא איך מתגברים על העניין הזה, וכמה הדבר הזה פוגע באפקטיביות, ביעילות, של האגף הכי חשוב במשטרת ישראל. 2. עניין הטייס האוטומטי,

דיברו על זה כאן. אין ספק שחסרים שוטרים, גם על-פי המבנה שלכם, שאתם רוצים להעצים את מספר השוטרים בתחנות ובשטח של מדינת ישראל, אני מדבר על משטרה כחולה, לא על משטרה ירוקה. איך פותרים את הבעיה הזאת? ניסינו לקדם את זה דרך הצעת חוק של שי חרמש, וזה נתקע על-ידי הממשלה. 3. אולי תפרט משהו על ההתקדמות בהקמת הרשות להגנת עדים. הרי השלמנו את חקיקת החוק. הרשות כבר בהקמה הרבה מאוד זמן, אם תוכל להגיד על זה מלה. הנושא הזה הוזכר כשיצאת. אוקיי, יש במשטרה תופעה של עזיבה, אדוני היושב-ראש, כדאי שתדע את זה. אני מדבר על שוטרים בחמש השנים הראשונות שלהם, כי אחר כך יש תמיד עזיבה. אדם לא מקבל תפקיד,

נקטעה לו הקריירה, וכדומה, בגלל דברים טבעיים והגיוניים, אבל כשיש תופעה של עזיבה בשנים הראשונות, ושיעורה,

זאת אומרת זה נושא שהולך ומתפתח, אני חושב שזה חייב להדליק נורה אדומה. השאלה היא איך המשטרה יוצרת מוטיבציה, בודקת את מסלול הקידום בה, את מסלול השכר שלה, כדי להשאיר את האנשים האלה, שהכשרתם, עלה הון תועפות להכשיר אותם, להשאיר אותם במערכת. והשאלה האחרונה: האם אי-שיתוף הפעולה של המשטרה עם רשות המסים בא על פתרונו? זה אחד הדברים הכי חמורים שמקשים על היכולת לטפל בפשיעה החמורה. אדוני היושב-ראש, רק לידיעתך, רשות המסים, עקב שיקולים שלה, לא רוצה לשתף פעולה, לפי מיטב ידיעתי, עם משטרת ישראל,

ואני חושב שנגרם נזק גדול מאוד לכושר החקירה של המשטרה בנושאים האלה. תודה רבה. אומנם קבענו ארבעה-ארבעה, אבל מאחר שחבר הכנסת אגבאריה הוא אחרון השואלים בכל מקרה, כי כל השאר אינם נוכחים, אז נצרף אותו ותוכל לסכם, וכך נוכל לחתום את הדיון, ברשותך. טוב, תשאל את השאלה ונוסיף גם את חבר הכנסת מולה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, קודמי דיברו הרבה על העניינים שהיו באום-אל-פחם ולכן חלק מהשאלות שרציתי לשאול אני מוריד, אבל יש לי כמה שאלות נוספות. לגבי המבול של השימוש בגז, אני חושב שהיה צריך לבדוק אותו, אבל מעבר לזה, כרופא וכמי שהיה מעורב די פעיל במהומות שנת 2000, קיבלתי דיווחים שגם הפעם היה שימוש בכדורי גומי או כדורי פלסטיק. האם באמת היה שימוש בכדורים האלה למרות המסקנות בעניין בדוח ועדת-אור? האם היד של השוטרים היתה כל כך קלה על ההדק? כ-3,000 שוטרים אבטחו את התהלוכה הפרובוקטיבית הזאת. לידיעתכם, גם כדורי הגומי וגם כדורי הפלסטיק יכולים להרוג, וזה מה שהיה גם בשנת 2000. שאלה שנייה, האם ידוע לך, כבוד השר, שבאום-אל-פחם היה שימוש בקבוצות של מסתערבים? בתוך אום-אל-פחם, שזאת עיר במדינת ישראל, ולא כפי שאחרים טוענים וחושבים, שעכשיו רוצים להחיל עליה את הריבונות. האם את כל המהומות בכלל לא התחילו דווקא המסתערבים? איך יכול להיות שבעיר בתוך מדינת ישראל משתמשים בדבר הזה, שאנחנו יודעים שהשתמשו בו בשטחים הכבושים. דבר שלישי שאני רוצה לשאול, אמרת שאתם תגיעו לאחרון מיידי האבנים באום-אל-פחם ותעצרו אותו. עד עכשיו יש 23 עצורים. אם אתה מדבר בנימה כזאת, אני מבין למה אתה מתכוון. האם אתה מתכוון גם להגיע לאחרון הפושעים שאנחנו סובלים מהם, על מה שדיבר חבר הכנסת זחאלקה, או שתגיעו גם לאנשים האלה שעשו את הפרובוקציה ויהיה מקום להעניש גם אותם? שאלה לפני האחרונה, דיברת על תנאי מעצר משפילים. אם היה אומר את זה איזה עיתונאי,

אבל אם השר מדבר על זה, אז מה אתה עושה עם זה? שאלה אחרונה: בזמן האחרון יש שיח בבתי-משפט

על הפרטת בתי-הסוהר, מה עמדתכם בעניין הזה? תודה. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, אחרון השואלים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, קודם כול, תודה לך על הסקירה, שמענו על הדברים המשמעותיים מאוד שקרו במשרד

יש לי שתי שאלות, אדוני השר. השאלה הראשונה שלי קשורה בעצם בגבולה הפרוץ של מדינת ישראל בדרום הארץ, שנכנסים דרכו שוהים בלתי חוקיים. כל מלה מיותרת. כדאי להרחיב בעניין המשמעויות החברתיות של אותם שוהים בלתי חוקיים שמגיעים לארץ. אני יודע שהנושא הזה נדון הרבה פעמים בוועדת הפנים, אצל חבר הכנסת אופיר פינס, כדי למצוא פתרון. מדובר בעצם באנשים שמגיעים לכאן כאשר אין להם טיפול רפואי וקשה מאוד לתת להם אפילו סיוע הומניטרי בגלל מעמדם. חלקם אף לא יכולים להיות מגורשים לארץ מוצאם בגלל כל מיני הסכמים. אני חושב שהגבול הפרוץ מהווה במידה מסוימת סיכון ביטחוני למדינת ישראל. אני לא יודע מה סוג האנשים שמגיעים, רובם מגיעים בעיקר מארצות אפריקה, ומי שמסתובב בתחנה המרכזית בתל-אביב ורואה את האנשים, זה מזכיר לנו שאנחנו נמצאים במדינת עולם שלישי ולא במדינת ישראל. אני לא יודע אם זה קשור לאכיפת החוק, אבל הייתי רוצה לשמוע את התייחסותך לסוגיה הזאת. הסוגיה השנייה שאני רוצה לשאול עליה, אדוני השר, קשורה לחקירת המשטרה המתמשכת של אביגדור ליברמן. חבר הכנסת אופיר פינס העלה את הנושא של רשות המסים והמשטרה, ואני חושב שהתמשכות החקירה פוגעת באמון הציבור במשטרה. אני לא גוזר דין כזה או אחר, אני לא יודע להגיד אם חבר הכנסת אביגדור ליברמן הוא עבריין או לא עבריין, עצם התמשכות החקירה, שמונה שנים, אני חושב שזה פוגע בשלטון החוק. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי הכנסת השואלים, חלק היו שאלות, חלק היו דיסרטציות, אבל אני אנסה להתייחס בתכליתיות למגוון הרחב של השאלות. לגבי נשק בלתי חוקי, אני רואה שחבר הכנסת גנאים לא נמצא, אז ברשותך אדלג. אלא אם אתה חושב שיש חשיבות שהציבור ישמע את התשובות, ואנחנו,

אני חושב שהנימוס האלמנטרי היה להמתין ולקבל תשובה. אולי הוא רואה אותי באיזה מסך וייכנס פנימה. אני מסכים שאתה צודק וזה לא בסדר שחבר כנסת שאל, הלך ולא מחכה לתשובה. אבל משנזרקה שאלה לחלל האוויר, יכול להיות שיש חברי כנסת נוספים שמעוניינים, יכול להיות שיש ציבור שעוקב אחרינו וגם הוא מעוניין, ויכול להיות שגם לך יש עניין רב להבהיר דברים ולא להשאיר סימני שאלה על פעילות שוטפת של המשטרה. ההערה נשמעה ואני חושב שאתה צודק בעניין העובדה, שחבר כנסת ששואל שאלה צריך להקפיד להישאר גם לשמוע את התשובה. הנה, הוא גם חזר,

הלכתי לשתות מים. התחלתי לדבר על כלי הנשק הבלתי-חוקיים, שבאמת ההיקף שלהם כפי שהוא קיים במדינת ישראל, לצערי, אחד ממקורות הנשק המרכזיים לנשק הבלתי-חוקי הוא דווקא צה"ל, בגין גנבות נשק ואמצעי לחימה אחרים, למשל רימונים. ורימון שנגנב ביום ראשון בבסיס כלשהו, בסופו של דבר נזרק ביום שישי במקום כלשהו. בחודשים האחרונים המשטרה יצאה לדרך, למבצע למיצוי המודיעין בכל הקשור לחיפוש אחרי כלי נשק בלתי חוקיים. היקף התפיסות גדול ביחס למה שהיה בעבר, אבל הוא רחוק מאוד מההיקפים הקיימים היום, של נשק בלתי חוקי ברחבי מדינת ישראל. אגב, רובו הוא ממקורות פנימיים, ולא בהכרח נשק שהוברח ממדינות אחרות או משטח הרשות הפלסטינית. השימוש בו הוא כמובן המדרגה הבאה, גם בגין העובדה שהוא נשק לא מזוהה, או אם זה רימונים, הם אפילו לא מסומנים כנשק, כך שאי-אפשר אפילו להתחקות אחר עקבותיהם. בנושא הזה, לא בכדי השאלה באה מחבר הכנסת גנאים, מפני שהשימוש בנשק ובאמצעי חבלה במגזר הערבי גדול לאין ערוך ממה שאנחנו מכירים במקומות אחרים.

אם אני יכול להרחיב בנושא הזה, הפעילות הפלילית בקרב המגזר הערבי היא בהחלט גדולה מהפעילות שאנחנו מכירים במגזר היהודי. זאת הסיבה למה שאמרתי קודם לכן, להקצאת השוטרים הגדולה יותר למחוז הצפוני, שבו מרוכז חלק גדול מהמגזר הערבי, ובמידה מסוימת, דרך ההקצאה הזאת, פלוס כמובן יחידות מיוחדות, פלוס כלים מסוימים חדשניים ושיטות חדשות, אני מקווה מאוד שגם את התופעה הזאת של שימוש בכלי נשק בלתי חוקיים, בוודאי גם חוקיים, את התופעה הזאת נטה כלפי מטה. בנושא הזה זו ממש עבודה נטו של מודיעין ומודיעין ועוד מודיעין, מפני ששיתוף הפעולה של האזרחים בעניין השימוש בכלי-נשק הוא לצערנו לא רב בכלל במדינת ישראל, והוא מצומצם עוד יותר בתחומי המגזר הערבי, ואת הסכר הזה המשטרה תצטרך לפרוץ. האיסוף המודיעיני שדיברתי עליו הוא חלק מהדברים שאמורים לתת את המענה על התופעה הזו, ובהחלט היא מסומנת כתופעה בעייתית שהמשטרה מרכזת בה מאמץ די משמעותי. הנושא של אבטחת בתי-ספר ושמירה על בתי-ספר הוא נושא שמלובן מול משרד החינוך. אבטחת בתי-ספר עוסקת באבטחה מפני איומי טרור. זה הנושא המרכזי שלשמו הוכנס בזמנו כל נושא האבטחה בבתי-הספר ובתחבורה הציבורית. לכן בסופו של דבר התקציב אומנם חונה במשרד לביטחון פנים, כדי לבצע את העבודה, אם אפשר להגדיר, כקבלן משנה עבור משרד החינוך. כי המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל היא שקובעת את התקנות, מבצעת את הגיוס של גורמי האבטחה. אבל התקציב, משרד החינוך יכול להחליט מחר שהוא שם שמירה בכל בית-ספר משיקולים אחרים לגמרי, זה לא עניינה של משטרת ישראל, ולכן ההבחנה היא לא בהיבט של בית-ספר כזה או בית-ספר אחר, אלא תלוי באיזה אזור מדובר,

לפי זה המשטרה קובעת את רמת האבטחה. כמובן, זה חוזר גם למוסדות החינוך, באילו מוסדות חינוך מדובר מבחינת הזיקה הממלכתית. נושא האסירים, שעלה בכמה התייחסויות של חברי כנסת, האסירים הביטחוניים ואסירים בכלל. הוועדה עתידה לבדוק את מה שהוגדר ההטבות לאסירים ביטחוניים מעבר למה שנדרש על-פי האמנות הבין-לאומיות ועל-פי החוק בישראל.

הצלב-האדום מבקר בכל בתי-הסוהר במדינת ישראל, בכל בתי-הסוהר ללא יוצא מן הכלל,

הנושא של ביקורים הוא דבר שמעוגן באמנות בין-לאומיות, ולכן הוא מכובד,

במקומות שאין סכנה ביטחונית. למשפחות מרצועת-עזה לא ניתן לבקר במדינת ישראל, לכן לא יכולות להיות משפחות מעזה שמגיעות לביקורים בבתי-הסוהר. הביקורים כן מתקיימים לגבי משפחות מיהודה ושומרון. בסופו של דבר הוועדה הזו תצטרך לקבוע אמות מידה חדשות, שתואמות יותר את המנדט שניתן לוועדה. היא תסיים את זה, אני מניח, בעוד שבוע. הנושא של שוטרים, גם הוא עלה כאן בכמה שאלות של חברי הכנסת. כוח-אדם במשטרת ישראל, כפי שנאמר כאן, הוא כ-28,000 איש, מתוך זה כ-5,000 הם אנשי מג"ב, שעובדים כשוטרים תחת פיקוד צה"ל, אבל הם שוטרים לכל דבר ועניין. יש להם סמכויות שוטר, וצה"ל יכול להחליט, בעיקר בשטחי יהודה ושומרון, אם הוא מפעיל את אנשי מג"ב לתכלית של לחימה בטרור או לתכלית שיטור רגילה. זה ממש נתון בידיו של צה"ל. בסך הכול המאפיינים, או מה שנאמר כאן מבחינת חוסר פרופורציונליות של שוטרים ביחס לאזרחים, המפתח הוא לא רק מספר התושבים, המפתחות הם יותר מורכבים. במשטרת ישראל אנחנו נמצאים היום בבניית מה שנקרא "תחנה אופטימלית". התחנה האופטימלית, במקרה נתניה היא המודל, יצאו לדרך עם תחנה אופטימלית: לאסוף ולאגום את כל הנתונים לגבי מה שקורה באותו יישוב, מבחינת מספר תושבים, מבחינת מאפייני פשיעה, עבריינות, ובסופו של דבר להגיע למודל תחנה אופטימלית, שידע לתת מענה, ואגב כך יהיה אפשר גם לבנות את מה שאמר כאן חבר הכנסת פינס, את מה שנקרא "הטייס האוטומטי" ברמת התחנה. אבל צריך לעשות הבחנה בין הרמה הזו לבין הרמה הארצית. הרי האיחוד של חמש היחידות הארציות, שהיו בעבר כל אחת בפני עצמה, החיבור של ארבע מהן פלוס יחידה 33 נועד ליצור מתאם בין צורת הפשיעה בישראל לבין הלחימה בפשיעה בישראל. מפני שאין כנופיית פשע שעובדת רק בתחום אחד או רק ביישוב אחד, ולכן לא היה סביר שמשטרת ישראל תעבוד עם יחידה אחת שעוסקת רק בגנבות רכב, והשנייה רק בסחר סמים, והשלישית רק טריטוריאלית בצפון, והרביעית רק טריטוריאלית בדרום. אתה חייב להתאים את עצמך לצורת העבודה של ארגוני הפשע. את זה ביצעה המשטרה, בינואר 2008 היא יצאה עם זה לדרך, והתוצאות לא איחרו לבוא.

כשמחברים את כל הדברים האלה ביחד, גם הרמה המקומית, מה שנקרא "התחנה האופטימלית", וגם הרמה הארצית, אתה מקבל את הרשת הנדרשת להתמודד גם עם הבעיות המקומיות, אבל גם עם הפשיעה הארצית, ומה לעשות, הן גם שלובות זו בזו לעתים, ובוודאי משפיעות זו על זו ומושפעות זו מזו. סליחה,

לא ענית על שאלת האסירים הביטחוניים. היתה הרעה במצבם רק לפני שבועיים. למשל נמנע השידור של ערוץ "אל-ג'זירה" בבית-כלא "גלבוע".

אני לא חושב

ערוץ "אל-ג'זירה" ירד מערוצי הטלוויזיה שאסירים ביטחוניים צופים בהם עוד לפני ישיבת הממשלה

כבוד השר, אנו בדיון הזה כבר קרוב לשעתיים.

לסדר-היום. אני מאוד מבקש שתתכנס לסיום בתוך שלוש דקות,

אתה גם רואה את זה פעם ראשונה, חבר הכנסת איתן?

חבר הכנסת פינס, אני יודע שאין לי סיכוי להתמודד בנושא הפשיעה עם נושא הרבה יותר

אני לא משיב. חבר הכנסת אלדד, תעמוד ליד המיקרופון, שאני אשמע מה אתה רוצה. אל תחזור על כל השאלה, רק תיתן לנו תזכורת, למה לא

חבר הכנסת עפו,

הוא אמר שאין על זה ויכוח, אז חבל שנתווכח על נקודה שאין עליה ויכוח. הוא אמר לבד שאין על זה ויכוח, אם מישהו זורק אבנים על שוטרים הוא

בסופו של דבר הנושא הזה הוא בעיה לא

כל המערכות שעוסקות במסתננים האלה, אלפים רבים של מסתננים, קרוב ל-20,000,

מי תמך במה? אני לא יודע על מה מתנהל כאן דיון, אבל אני מבין שזה העניין של

הוא הונח על שולחן הכנסת ואתם מוזמנים לעיין בו. אפשר להגיש

אדוני היושב-ראש, מחר נציין 30 שנה לשלום עם מצרים,

זה שלום אסטרטגי, וכך גם השלום עם

שני דברים, אדוני היושב-ראש, הצילו את המבלים בקניון: נס וכוחות המשטרה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות באופן כללי לכל כוחות הביטחון,

יכול להיות שבמקום פטפוטים על הרתעת ארגוני הטרור אפשר להסיק מסקנה שבארגון טרור נלחמים, לא מרתיעים אותו.

תודה רבה. חבר הכנסת אופיר פינס-פז, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. אדוני

הדבר הנוסף שלדעתי צריך לדבר עליו, מעבר לסידורי הביטחון, הוא באמת השאלה אם ממשלת ישראל החדשה, שתאושר, אני מניח,

באמת תשדר מסר כלשהו חוץ מאשר ייאוש כלפי הגורמים

אני מאמין שפיגועי הטרור, פעילות הטרור בוודאי לא משרתת,

וגם לא שירתה את האינטרס

אדוני

משטרת ישראל,

שלושה מטעני-דמה לקניונים באזור חיפה מייד אחרי

אני חושב שהתשובה על כך די ברורה. זה מעיד על, כפי שזה נתפס בצד הפלסטיני, חולשה ורפיון במאבק נגד הטרור. אלה לא, חס וחלילה, חולשה ורפיון בקרב הגורמים המבצעיים או

עוד דבר אחד: אני יודע שנעשו הרבה מחקרים לגבי ענישה כזאת או אחרת שהיא מרתיעה, למשל הרס בתים, גירוש. אני לא עוסק כרגע בהיבטים המשפטיים של המהלך הזה, זה דיון בפני

אדוני היושב-ראש, ראשית, אני מבקש בתחילת דברי להודות לקדוש-ברוך-הוא על מה שהיה בחיפה. אם ה' לא ישמור עיר,

שומר. נכנס רכב עם מטעני חבלה שמשקלם הכולל 40 ק"ג, וכולם יודעים מה המשמעות, והצליח לעבור את הבידוק, שכנראה גם לא היה בחניון

מן הראוי היה שתקום המנהיגות המתונה של העם הערבי,

שתקום מנהיגות ותאמר:

הלנצח תאכל חרב? הרי כולם סובלים

סובל מזה העם היהודי שחי כאן וסובל מזה העם הערבי.

יש הנחיות גם לגבי חניונים אחרים,

מבחינת סריקות של סיירים, אבל הן לא הנחיות

בכל מקרה, האינווסטיגציה והחקירה סביב הפיגוע הזה, שהוא באמת פיגוע חריג

במאפיינים שלו, במקום שבו הונחה מכונית

אני רוצה לומר משהו נוסף בהקשר של הדברים הקודמים,

אני מנצל את העובדה שנמצא כאן גם מי שהיה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולהודות לחבר הכנסת פינס

תודה רבה. השר הציע להעביר את הנושא לוועדה. האם המציעים מסכימים? כן. ובכן, ניגש להצבעה. ההצבעה תהיה כדלקמן: מי שתומך בהעברת הנושא לוועדה, יצביע בעד. מי

מה הבעיה? הבעיה היא שדוחות מבקר המדינה ככלל צריכים להיות מונחים על שולחנה של הכנסת, ורק לאחר שהונחו על שולחנה של הכנסת בפרוצדורות הקבועות הם יכולים להתפרסם. והנה, הדוח הנוכחי בעניין הביקורת על השלטון

ובכן, מה טיבה של המחלוקת עכשיו? מבקר המדינה כתב על כך, ולפני שהוא פנה פנתה גם היועצת המשפטית ממשרדו, שהחוק,

משום שבתוך החוק,

או צווים, כרגע אני לא מדייק, של ראש הממשלה,

ולכן הוא קובע שאף שלדעת הייעוץ המשפטי מבקר המדינה יכול היה לקיים את אותם חלקים של החוק שכבר עבר בכנסת, שאינם תלויים בהוראות שראש הממשלה היה צריך להתקין, למרות זאת גם הוא סבור שעלינו להניח,

וזה עבר בחקיקה. כן.

אדוני היושב-ראש, שהחוק הזה עבר בהסכמה ובתמיכה של מבקר המדינה. אנחנו משבחים אותו מאוד.

אני רואה בזה תקלה או אי-הבנה או פרשנות שונה כרגע, אבל זה דבר שניתן לתיקון. אני מציע שאנחנו נמלא את חובתנו, נניח את זה על שולחן

לשאלה כמה זמן אני נותן לך, מאחר שאתה מציע יחיד,

כבר אני מבטיח לך שאם תרגיש שאתה צריך זמן נוסף,

חברי חברי הכנסת, ידידי סגן השר מתן וילנאי, העליתי את ההצעה הזאת לסדר-היום גם בעקבות כתבה

הכול, מדובר באנשים ובחיילים שנתנו מעצמם באופן שאף אחד לא יכול לעמוד שם, ותחושותיהם קשות

תחושה של הזנחה, תחושה של השפלה,

אני ישבתי מולם, ולא מדובר ב"קוטרים". אנשים שבהגדרה שלנו הם מלח הארץ, אנשים שנתנו והקריבו את היקר להם,

משפחות מרוסקות כתוצאה מכך. אינני רוצה שאף אחד מאתנו ינסה לעמוד

אני חושב שצריך לשבת אתם. אני לא חושב, אני פונה אליך, אדוני סגן השר, ואני בטוח שאתה תיתן לי תשובה,

זו תשובתו של ראש האגף, סמנכ"ל במשרד הביטחון. אני רק רוצה להוסיף משפט משלי. אני נתקלתי בתחום הזה, נתקלתי בו כל חיי בשירותי בצבא ובתפקידי מעבר

ובכן, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמצביע בעד, מצביע בעד העברת הנושא לוועדת החוץ והביטחון. מי שמצביע נגד, מצביע בעד הסרת הנושא מסדר-היום. נא

צריך לתקן את זה. זו טעות טכנית. חשבתי שאני יושב על הכיסא שלי. זאת היתה טעות. יש לו רחשי גדלות, הוא חשב שהוא מוזס.

אדוני

מה עוד, שאם נשווה את הילדים האלה למגזר היהודי, אנחנו רואים שביישובים היהודיים יש 604 שעות קבלה, לעומת 127 שעות במגזר הערבי, במגזר הבדואי.

כי אנחנו יודעים שיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכל האמנות הבין-לאומיות מחייבות את המדינה לתת טיפול

יאסין הוא אחד מ-80,000 תושבים הגרים ב-45 כפרים בלתי מוכרים על-ידי מוסדות המדינה, המונעת מהם את הזכות הבסיסית

תציעי ועדת הכספים. אז אני מציעה ועדת כספים. חברת הכנסת, המדינה הזאת היא המדינה שלנו. את חברת הכנסת, ואני חבר הכנסת. כן, במדינה הזאת. לזאת היא התכוונה.

זה היה רק לתפארת

אם יש הצעות שונות, אז ועדת הכנסת תקבע.

מי שבעד להעביר לוועדה, יצביע בעד. מי שרוצה להוריד את הנושא מסדר-היום, יצביע

אני מבקש מחבר הכנסת חיים אורון, החלפתם ביניכם בהסכמה, אז אני מקדם את חברת הכנסת גילה גמליאל בברכה ומקדים את תורה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, תוכנית ההפרטה של בריאות הנפש הובאה לכנסת באמצעות חקיקה ממשלתית על-ידי השר יעקב בן-יזרי כבר בשבוע

על כן, חיוני שהכנסת תבוא בתביעה למשרד הבריאות להקפיא את

אני אבקש מחברי הבית להעביר את הדיון לוועדת

יש פה שלוש נקודות חשובות שאני רוצה להצביע עליהן. יש בעיה אחת, של עובדי כוח-האדם, שהועלתה כאן. הבעיה השנייה שאני רואה היא שהאגודה קיבלה את האחריות לבריאות הנפש בלי מכרז. אנחנו יודעים שהאגודה הזאת מטפלת כרגע בבריאות

כמו

תומך באופן עקרוני בהכללת בריאות הנפש בתוך סל השירותים של קופות-החולים,

בעד, 9, נגד, אין. אני מכריז בזאת שהנושא יועבר לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. הנושא הבא: תערוכת "עולמות הגוף" במוזיאון המדע בחיפה,

מכיוון שאני רואה בתערוכה הזאת מין ריאליטי-מוות, אנשים מתים שמוצגים, אני מציע לשכלל את ריאליטי-המוות הזה שיהיה ריאליטי-מוות

אני רוצה לשאול: וכי ככל הגויים בית ישראל? האם מה שטוב לפריס ולניו-יורק טוב גם לנו בארץ? חכמינו ז"ל קבעו: חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם, ולא משנה מה דתו,

לך. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה. אנחנו נוסיף לרשימה לדקה את מי שבא וביקש לרדת ממנה וחזר בו. במקום שעומדים חוזרים בתשובה אני לא יכול

חבר הכנסת, אני מאוד מבקש. הייתי רוצה מאוד לתת, אבל אנחנו מאוד לחוצים. אני מאוד מודה לך.

אני מדגיש כאן כי ממשלת

אני בהחלט יכול לקבל ומעריך את אלה שאומרים שהתערוכה איננה לטעמם,

מבחינתם, בטעם הטוב, שיש חילוקי דעות כאלה ואחרים לגבי עצם העניין,

אז אני רוצה לומר לכם, על כל דבר, על כל נושא,